הנושא הראשון על סדר-היום הוא שאלות דחופות, ואני מזמין את סגן ראש הממשלה ושר הפנים לבוא ולענות על השאלות שהוא נתבקש לענות עליהן היום, והראשונה שבהן היא שאלתו של חבר הכנסת אמנון כהן, המדבר בשלושה צעירים שטבעו בחופים. אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד שר הפנים, סגן ראש הממשלה, שלושה צעירים טבעו בסוף השבוע בחופי ישראל:

באשקלון ובבת-ים. שניים טבעו למוות והשלישי נאבק על חייו. בשבועות שעברו טבעו למוות אנשים נוספים. רצוני לשאול, אדוני כבוד השר: 1. כמה אנשים טבעו בשנת 2010 בחופי ישראל? 2. באילו חופים? 3. מה נעשה למיגור או לצמצום תופעת הטביעות? בבקשה, כבוד השר. אני באמת שמח על השאלה. אלה ימים קשים, בין המצרים. מי"ז בתמוז צריך באמת להיות הרבה יותר זהירים. יש הלכות ברורות כיצד לנהוג בימים האלה וכמה מידת הזהירות היא בריאה יותר מאשר ביתר הימים.

רוב הטביעות במדינת ישראל הינן לאחר שעות הפעילות של המצילים,

שאינם מוכרזים,

ובשעות הלילה, באזורים המוגדרים כאסורים לרחצה. שם בעיקר הטביעות, מעבר לשעות, באזורים שמוגדרים כאסורים לרחצה או בשעות לילה, שאז גם אין מצילים בשעות האלה. מתחילת העונה טבעו 11 איש למוות. למעט מקרה אחד שאירע בחוף רחצה מוכרז בים-המלח, ששם היו מצילים, אולם האיש בן 80 נפטר מדום לב, למעט מקרה זה, כולם טבעו מחוץ לחופים המוכרזים, כאמור.

טבעו מחוץ לחופים המוכרזים, כאמור. כמה חשוב

ישחו אך ורק במקומות מוכרזים. מי שהולך למקום לא מוכרז, חלילה וחס מסכן את חייו. אני גם מנצל את ההזדמנות לפנות לכל אזרחי מדינת ישראל:

חוסו על עצמכם ועל בני משפחתכם, לא להתרחץ,

ונשמרתם לנפשותיכם. "ונשמרתם מאד

לא להיכנס לחופים לא מוכרזים שאין שם מציל, ולא בשעות שאין שם מציל. פשוט פיקוח נפש. אי-אפשר לדעת בדיוק מה קורה בים באותו רגע, מה קורה באותם רגעים,

סכנת נפשות ממש. 2. החופים שהיו בהם מקרי טביעה: ים-המלח,

הרצלייה, נתניה, נהרייה.

בשיתוף הרשויות, פועל רבות להגברת המודעות לסכנות הקיימות בחופי הים, בין השאר בהצבת שילוט, פרסום במדיה, הדרכות בבתי-הספר, הכנת חומרי פרסום לחלוקה בחופים, ביצוע פיקוח בחופים לבחינה, בעיקר בפרסום, זו הדרך היחידה. הוספתי אפילו תקציב בעניין, להגברת הפרסום, להגדיל את המודעות שם. המצב הכספי הוא לא פשוט, אבל פה כן החלטתי, במסגרת סדרי העדיפויות, לתקצב במה שאפילו אין, על מנת שרמת ההסברה תהיה גבוהה יותר ולמנוע פגיעה בחיים חלילה וחס. לצערי, חוסר משמעת, לפעמים גם זלזול, שתיית אלכוהול, כניסה למקומות אסורים, ללא מצילים, הם שגורמים לקיפוח חיי אדם, ואנו במשרד הפנים נמשיך ולא נרפה כדי להקטין את מספר הטביעות. נקווה מאוד שבאמת אכן אנשים ישמעו,

ולא יעשו את זה. חבר הכנסת אמנון כהן, שאלה נוספת, ולאחריו, חבר הכנסת דב חנין. תודה לכבוד השר על התשובות, אבל אני חושב, אדוני השר, מכיוון שכל הפעולות שנעשות בנושא ההסברה והמניעה והפרסום כנראה לא כל כך אפקטיביות, אולי המשרד יעשה איזו עבודת מטה ויקציב תקציבים נוספים לטובת ההסברה, גם בכל כלי התקשורת, על הסכנות. כי מדינת ישראל היא מדינה שיש לה המון עולים, מדובר גם בעולים שלא מבינים את הדברים האלה. יש כאלה שהגיעו ממדינות שלא היה בהן ים, והרבה תיירים מגיעים לכאן,

בשפה הרלוונטית.

כמו שאמרנו, חיי אדם חשובים לנו, ואולי צריך לעשות עבודת מטה נרחבת, כל חברות הנסיעות, כל אלה שמביאים תיירים לכאן,

בכלים שלו, שיעשה בנושא ההסברה כמה שיותר, על מנת שבאמת נשמור על חיי אדם ולא ניתן,

בעיקר בשעות האלה שלא נמצאים מצילים שם, גם אולי בכניסה לחופים, כל מיני פרסומים או הסברה, כל הדברים האלה. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן ראש הממשלה ושר הפנים, אני רוצה לבקש את התייחסותך לזווית אחרת של אותו נושא, וזו הסוגיה של שעות ההצלה בחופים. בחלק מחופי הרחצה המוכרזים שעות ההצלה מסתיימות היום זמן רב לפני השקיעה. אגב, לא בכל המקומות. למשל בעיריית נתניה ההצלה מסתיימת סמוך לשקיעה. אבל יש מקומות שבהם ההצלה מסתיימת זמן רב לפני השקיעה. אנחנו קיימנו בנושא הזה דיון בוועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת, והפנינו את תשומת הלב למסר הסותר שאנחנו מעבירים לציבור. אדוני השר דיבר על "ונשמרתם מאד לנפשתיכם". מצד אחד אנחנו אומרים לציבור: בואו להתרחץ בשעות המאוחרות לפני השקיעה, כאשר הקרינה של השמש איננה מאוד מאוד מסוכנת. מהצד השני אין שירותי הצלה, אז בוודאי לא כדאי להתרחץ בשעות האלה. גורמים ציבוריים רבים שותפים למאמץ לשכנע את המערכות להאריך את שעות ההצלה עד שעות השקיעה.

לפני עשרה ימים, נער טבע למוות בחוף תל-אביב כיוון שהוא הגיע בשעות לפני השקיעה, אבל בשעה שכבר לא היו בו שירותי הצלה. כאשר פונים בעניין הזה לעיריית תל-אביב, אומרת העירייה: אנחנו לא מתנגדים, האשמה כולה מוטלת על משרד הפנים. כיוון שאדוני נמצא פה אתנו, אני מאוד אשמח לשמוע גם את התייחסותך, גם את עמדתך, וגם מה,

משרדך מתכוון לעשות בנושא החשוב הזה.

בהחלט שאלתך קשורה לנושא, אין ספק. כבוד שר ראש הממשלה ושר הפנים, בבקשה, אדוני.

לגבי השאלה הראשונה, חבר הכנסת אמנון כהן, אני שוב מנצל את הבמה ואת ההזדמנות. נעשים מאמצים אדירים במערכות ההסברה, דרך הסוכנים ובכלי התקשורת.

שומעים על מקרי טביעה שוב ושוב, משנה לשנה, ממקרה למקרה. ומסבירים את הסיבה ומזהירים, גם על-ידי שלטים, בכל השפות, בכלי התקשורת, במערכות הסברה. לצערי הרב, זה גם עניין של משמעת והחלטות של אנשים, ברגע שאומרים, לי זה לא יקרה, כמו בתאונות דרכים גם בדברים אחרים, לצערי הרב. במקרה הזה אני חוזר ומזהיר ופונה ומבקש ומנצל את ההזדמנות: סכנה גדולה, כמעט בטוחה, אני לא יודע אם מותר לי להגיד "כמעט בטוחה" להיכנס מעבר לשעות,

בחופים שלא מוגדרים. לא להיכנס, כי מי שנכנס לשם ממש לוקח סיכון, סיכון חיים ממש. אנחנו רואים כל שנה מה קורה. הנה, גם השנה. אנחנו מנצלים את ההזדמנות. אף פעם אין לך שליטה על אזרחים שנכנסים בזמנם החופשי, בהחלטה אישית שלהם להיכנס לחופים לא מוכרזים ובשעות-לא-שעות. אין על זה אף פעם שליטה, אתה אף פעם לא יכול להצמיד לכל אחד פקח או שוטר שלא יעשה דבר כזה או אחר. רק אפשר לבוא ולהסביר שוב ושוב. אני שמח על ההזדמנות של השאילתא, כי זו שוב איזו הזדמנות להעביר מסר, בתקווה שזה באמת אכן יעבור. אני מניח שכן, אבל אני מקווה שזה ייפול על אוזניים קשובות וימנע סכנת חיים. לגבי השאלה השנייה, חוק העזר העירוני, בתל-אביב ובכל הרשויות, קובע שראש הרשות, הרשות עצמה, תקבע את שעות הרחצה. אתה הזכרת את נתניה, ואני יכול להזכיר לך גם את ראשון-לציון ועוד חופים שנסגרים בשעה 19:00,

ועד אז יש מציל. זו החלטה עירונית. הסמכות היא של ראש העיר.

מאוד שכל הרשויות, ללא יוצא מן הכלל, שיש בתחומן כמובן ים, איפה שאין ים אין מה לעשות, ישאירו את המצילים עד השקיעה ממש. זה עוד עניין של חשיבות עליונה, ונזהרתם מאוד לנפשותיכם,

ומברך על כל רשות שתאריך את הזמן עד השקיעה, ותאפשר למצילים להיות שם. חוק העזר העירוני מאפשר להם לקבל את ההחלטה, והסמכות היא שלהם. העלויות הן לא רבות בהשוואה לסכנת חיים,

כבוד השר, האנשים גומרים את העבודה

ב-17:30 הם רוצים ללכת לים. אני חושב שאתה צריך להפעיל, אם יש סמכות כזאת או אפילו חוק, לבוא ולחייב את הרשויות המקומיות. זה לא רק כי גומרים את העבודה.

אנשים רוצים לא רק בגלל עבודה, רוצים להיות פחות בשמש, רוצים לשחות כשהשמש פחות חזקה, בשעה 16:00 להיכנס לבריכה או בשעה 17:00, עד השעה 19:00, אם צריך חקיקה ראשית, ייתכן מאוד שכדאי.

זה עניין של רשות מקומית, שמתקצבת בתקציב שלה. אי-אפשר לקבוע לה בסדרי העדיפויות שלה. מה הוא מתקצב ומה הוא לא מתקצב, זה אך ורק החלטה של ראש רשות במסגרת השירותים שהוא נותן לתושבים, תושבי העיר עצמה ותושבי ערים אחרות שבאים להתרחץ בים שנמצא בתחום שיפוטו. זו החלטה של ראש עיר,

מה הוא מממן יותר ומה הוא מממן פחות. אני בפירוש חושב שנכון וראוי לאפשר את השעות האלה, על מנת למנוע סכנת חיים, לאפשר לאנשים לשחות בשעות נוחות להם, הן מבחינת שעות עבודה, הן מבחינת השמש והן מבחינת נוחיות, לא משנה מה הסיבה. הרבה רשויות עושות את זה, וכפי שאמרנו, נתניה, ראשון-לציון ועוד. אני אשמח אם כולם יצטרפו למגמה החיובית הזאת.

כבוד השר ישיב על שאילתא נוספת של חבר הכנסת חמד עמאר. אני מבקש מחמד עמאר לגשת למקום. אבל לפני כן הייתי מבקש להעיר הערה שאדוני יעבירה לממשלה: השאלות הרבות המופנות לנשיאות הכנסת ולמזכירות הכנסת נוגעות לחיים היומיומיים הקשורים במשרדו רב-הפעלים של אדוני כשר הפנים. הייתי ממליץ בפני הממשלה שכאשר קובעים סגני שרים, יקבעו קודם כול לפי הצרכים הממשלתיים.

כמו שר הביטחון, צריך שיהיה לו סגן שר, על מנת שיבוא ויעמוד מול הכנסת. לשר הביטחון יש סגן שר. לצערי הרב, שר הפנים, נכון.

לשר המסחר והתעשייה, שהשאלות אליו הן רבות משום שהן שייכות לחיי היום-יום, יש סגנית שר, שבאמת משרתת את הכנסת באמצעותו בצורה ראויה לציון. אני חושב ששר הפנים צריך,

שיהיה לו סגן שר, על מנת שהוא יוכל להתפנות.

כאשר חברי הכנסת שואלים, אדוני צריך להיות כאן, ולפעמים זה קשה מאוד. אדוני היושב-ראש, אני ממש מודה לך, גם בשביעייה, גם סגן ראש ממשלה, גם מנהיג תנועה, גם שר שמתפרסת עבודתו על פני ים של נושאים, באמת צריך שיהיה לו סגן שר. אדוני היושב-ראש, אני באמת מודה לך על הדברים. אני באמת פועל, נא להעביר את הפרוטוקול למזכירות הממשלה. ולצערי הרב, במסגרת חלוקת הסגנים לא הגדילו את המכסה. אני פועל בעניין הזה עם ראש הממשלה. אני אמרתי שאפילו אם יש לו בעיה קואליציונית, אני מוכן לקחת את סגן השר מתוך הסיעה שלנו הוא יישאר שם וישב במשרד ויעזור לי. מה שאתה נגעת, אם שביעייה,

פגישות עם ראשי ערים, זה אחד המשרדים הקשים והמורכבים ולוח-הזמנים הוא עמוס בהשוואה לזה של שרים אחרים.

כיהנתי בכמה משרדים. הייתי אומר שזה משרד שממש מצריך ומחייב. אני מאוד מקווה שבאמת יהיה אפשר לאשר את זה. לכאורה זה פותח את כל ההסכמים הקואליציוניים, וכל סיעה תבקש עוד סגן שר או עוד שר,

אני מאוד מקווה שכל השרים וראשי הסיעות יוותרו ויבינו ויסכימו שבמשרד הפנים יש צורך, בעיני גדול מאין כמוהו, כמו משרד הביטחון, בלי לפגוע בפואד, יותר מהתמ"ת,

גם שם חשוב שיהיה וטוב שיש. אבל משרד הפנים, הבעיות המורכבות שהוא מטפל בהן, בפרט רשויות מקומיות, תכנון, כיבוי וכדומה, פואד צריך סגן שר בגלל אישיותו האישית, שמחייבת אותו מפעם לפעם לתור בעולם כדי לראות את המצבים, אני לא יצאתי הרבה, כי הייתי צריך להיות בכנסת. אני לא יצאתי הרבה לחוץ-לארץ. אני יודע.

בכל מקרה, נמנעתי מלצאת הרבה.

אבל לדעתי צריך לבוא ולקבוע בחוק-יסוד שיש משרדים שבהם יש סגן שר בגלל הצורך באחריות הפרלמנטרית. אני ממש מברך אותך, היושב-ראש, על הראייה הזאת. נא להעביר את הפרוטוקול למזכירות הממשלה. המלצתך חשובה מאוד גם לקדנציה הזאת וגם לעתיד. יש לי מועמד לסגן שר, מאוד מוכשר לתפקיד הזה אצלי, שעושה עבודה טובה מאוד, ויכול לעשות עבודה נפלאה, בתקווה שאכן זה יתקדם. אבל אז הרמה של החקיקה בכנסת תרד פלאים, כי אם הוא לא יהיה מחוקק פה ויהיה שם, יהיו פחות מ-100 חקיקות בשנה.

נאפשר לסגני שרים שיכולים להיות גם בכנסת וגם בממשלה, לא, לא, אדוני. על מנת באמת לעשות עבודה טובה יותר ויעילה יותר.

נחזור לענייננו. אדוני ישיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת חמד עמאר: מינוי מועמדים למועצה המקומית מסעדה. אדוני, בבקשה קודם לקרוא את השאלה, ואחרי שהשר יענה תוכל להוסיף כמה שאתה רוצה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, המועצה המקומית מסעדה הינה מועצה ממונה על-ידי שר הפנים, ובה חמישה חברים, ורק שניים מהם תושבי הכפר. הפסקת הליך מינוי חברי מועצת מסעדה מקרב תושבי הכפר נעשה בניגוד לעמדת משרד הפנים, שר הפנים הקודם, בטרם אויש משרד הפנים בכנסת השמונה-עשרה, וכן בניגוד להליך שבו התחייב משרד הפנים בבג"ץ למנות תושבי הכפר. רצוני לשאול: 1. האם משרד הפנים מתכוון להשלים את הרכב המועצה החסר היום? 2. האם מתכוון משרד הפנים למנות חברי מועצה מקרב בני הכפר מסעדה? 1 2. מינוי חברי המועצה הראשונה של היישובים הדרוזיים ברמת-הגולן נעשה ככל האפשר מקרב תושבי המקום. זו גם הדרישה שלי, ההנחיה שלי. בהליך איתור המועמדים האחרון מונו כמה מועמדים מהמקום, אך התברר בדיעבד כי הם בעלי חובות למועצה, או שהגישו כנגדם כתבי-אישום בתחום התכנון והבנייה. לאור האמור, נאלצתי להעבירם מתפקידם.

ובמטרה שלא לשתק את עבודת המועצה ולמנוע שירותים חיוניים מהתושבים, מיניתי חברי מועצה מקרב עובדי המדינה בכמה משרדי ממשלה, זה גם יתרון גדול מאוד: נציגים ממשרדי הממשלה שמכירים את הצרכים של היישוב, והם מביאים את דבר המועצה בפני

זה בהחלט דבר עצום כשלעצמו וחשוב כשלעצמו. מכל מקום, כיום מכהנים במועצה חמישה חברים, ונציג משרד הפנים מכהן כיושב-ראש. אלה אנשים מקצועיים, וההתמחות שלו באופן אישי היא מצוינת. הוא כיהן בכמה יישובים בעבר ועשה עבודה נפלאה. היום הוא מכהן בתפקיד יושב-ראש המועצה. כפי שאמרתי, מונו עוד חברי מועצה ממשרדי הממשלה. הטיפול שהוא טיפל, הפרויקטים והנושאים שהוא קידם במסגרת הכהונה שלו, של קצת יותר משנה, הוא תיקן את הליקויים הניהוליים הארגוניים ברשות, כגון הגדרות תפקידים, תכנון תוכניות עבודה משולבות תקציב שנתיות, שיפור הקשר עם תושבי הכפר ומתן שירותים לתושבים, אספקת חשמל לארבעה כפרים, שוקם ושופץ פארק ציבורי והותקנו בו מתקני משחק חדישים, פותחו ונסללו כבישים ושופצו מבני ציבור, תוכנית מיתאר לכפר קיבלה אישור לפני כחודשיים ונמצאת בהליכי אישור סופיים, נתקבלו אישורים חדשים לבתי-ספר וגני-ילדים.

הוא עושה עבודה מצוינת.

מאחל להם המשך עבודה פורייה ומוצלחת למען תושבי היישוב.

אדוני השר, אני אתקן אותך. מחברי המועצה, שהם ממונים, שהם עובדי מדינה, כמה שהם מוכשרים, אני קיבלתי נתון מדויק שחלקם לא הגיעו אפילו לישיבה אחת של המועצה. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, האם ידוע לך שהם לא הגיעו אפילו לישיבה אחת? אני אומר שמי שלא מגיע מתחלף. אם אכן יש דבר כזה, אני אשמח לבדוק. מי שלא מגיע לישיבה יתחלף, ויבואו במקומם אחרים וטובים שישקיעו את הזמן בישיבות המועצה ובוועדות המועצה. אני לא חולק על היכולת של ראש הרשות הממונה, אבל ראש הרשות הממונה לא קיבל את המועצה בגלל גירעון. הוא נכנס למועצה עם עודף תקציבי במועצה והיא מנוהלת בצורה הכי טובה שיש. האם כבודו לא שוקל לשים ראש רשות מבני הכפר? הבעיות שם הרבה יותר מורכבות ממה שאתה אומר. אתה מכיר אותן, וזה לא המקום לפרט ולהאריך,

מכל מקום, ראש הרשות, כפי שאתה אומר, ואני שמח לשמוע ממך, מנהל את היישוב ביד רמה ועושה עבודה מצוינת. חברי מועצה שלא מתפקדים או לא מגיעים לישיבות יתחלפו. אם אני אמצא אנשים מבני המקום שלא יהיה להם ניגוד עניינים כזה או אחר או חבות כזאת או אחרת למועצה, אעשה זאת בשמחה רבה. אני מלכתחילה מעדיף אנשים מהמקום, אבל יש בזה גם קצת ניגוד עניינים.

חבר מועצה,

מה שנקרא, לקראת בחירות או לקראת התמודדות שלו באופן אישי, ואז אני פוגע בדמוקרטיה. אין בחירות במסעדה. אני יודע, אני יודע, אני אומר את זה באופן כללי. באופן כללי אנחנו לא לוקחים מתוך אותו מקום, כי אז אני נותן לו איזה קידום מסוים על פני אנשים אחרים. זו העדפה ציבורית, לא דמוקרטית. אם אני שם חבר מועצה,

הוא משרת את הציבור בנאמנות, אבל אחר כך אני נותן לו את הזכות להיבחר שוב,

היו בעבר דיונים במשרד הפנים, כמדומני גם בבית-משפט, ולכן זה לא נעשה. היות ששם אין בחירות, אנחנו כן ממנים מהמקום, אבל אני לא יכול למנות אנשים מהמקום שכפי שהגדרתי, יש להם או חבות או כתבי-אישום או בעיות, או אי-התאמה. צריך גם התאמה, צריך אדם שיעמוד בכישורים,

ואין לו שום זיקה או חבות כזאת או אחרת שבגללה אני לא יכול למנות אותו. לכן בינתיים מינינו מבחוץ. לשאלתך, מי שלא מגיע לישיבה, לכמה ישיבות, יתחלף. ואני באמת חושב שזה אחד היישובים שמתנהלים ביד רמה, בהצלחה רבה, תושבי היישוב מקבלים שירותים טובים, ואנחנו נפעל שיקבלו את כל השירותים גם בהמשך באופן יעיל וטוב, כפי שנעשה היום.

תודה רבה לחבר הכנסת חמד עמאר. תודה רבה לסגן ראש הממשלה ושר הפנים. אנחנו מזמינים,

את שר החינוך לעלות ולבוא על מנת להשיב על כמה שאילתות שריכזנו על מנת שיוכל לענות. ראשונת השאילתות היא שאלתו של חבר הכנסת מוחמד ברכה, המבקש לשאול את שר החינוך בעניין צמצום תוכנית המחשוב בבתי-הספר. חבר הכנסת ברכה, נא להקריא את השאלה קודם, ולאחר מכן תוכל להרחיב כהנה וכהנה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

פורסם ב"הארץ" על כוונה לצמצם את תוכנית המחשוב בבתי-הספר היסודיים, והצמצום יחול על כ-400 בתי-ספר. רצוני לשאול: 1. האם המידע נכון?

מה ייעשה לעצירת המהלך? 3. מה הם הקריטריונים לצמצום? 4. האם בתי-הספר הערביים נכללים בצמצום? 5. אם כן, מהו האחוז מכלל בתי-הספר והיכן?

אחרי זה אדוני יוכל, כמובן, להרחיב.

1 2. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להבהיר, התוכנית שאנחנו הצגנו, הצגנו גם לראש הממשלה, גם בפני האוצר, וגם הצגנו אותה בוועדת החינוך של הכנסת, תוכנית רב-שנתית. לא ניתן לומר שהיא צומצמה מכיוון שבשום שלב לא קובע בהחלטה פורמלית המתווה לביצוע שלה. כלומר, אנחנו מקיימים היום דיונים עם משרד האוצר, ויש גם השתתפות של אנשי משרד ראש הממשלה, באיזה מתווה היא תבוצע, באיזה קצב היא תבוצע. הדבר הזה כמובן גם תלוי משאבים תקציביים תוספתיים, והוא כמובן גם תלוי ממדים ארגוניים

היקפי ביצוע. ולכן בסופו של דבר זה לא שצמצמנו או ויתרנו על חלק מהארץ או ויתרנו על חלק מבתי-הספר.

אני לא נמצא בנקודת זמן,

שמונה ימים לפני הדיון על תקציב המדינה בממשלה, שאני יכול לתת תשובות מלאות בעניין הזה. אבל אני כן יכול להגיד שאנחנו הודענו שאנחנו מתכוונים להתחיל בצפון ובדרום, בצפון ובדרום, להתרכז ולבצע קודם שם. להתחיל משכבה של בתי-הספר היסודיים, להתחיל אולי ב-mode יותר צנוע ממה שהיינו שואפים בעולם, אידיאלי. לא אידיאלי, אלא עולם שמגבלת המשאבים שלו לא קיימת או קיימת פחות. לכן לא נכון לדבר על צמצום, כי בסופו של דבר אנחנו נקיים תוכנית שתקיף את כל המדינה, תקיף את כל שכבות הגיל. הכוונה היא להתחיל בבתי-ספר יסודיים בצפון ובדרום. 4 5. מאחר שהאוכלוסייה הערבית,

מתגוררת במחוזות הללו, בוא נגיד שפרופורציונית היא לא האוכלוסייה שתיפגע. יש, כמובן, במחוז מרכז ובמחוז חיפה יישובים ערביים, אבל עיקר האוכלוסייה הערבית מרוכזת בשני המחוזות שמקבלים את העדיפות. מאחר שזו בכל מקרה תוכנית הדרגתית, ואדי-עארה נחשב למחוז הצפוני? אני לא,

אני חושב שמחוז מרכז. אני יודע את התשובה. מחוז מרכז, אבל הרוב המכריע בכל זאת בגליל. ובוא נגיד, מחוז הצפון הוא המחוז עם האוכלוסייה הגדולה ביותר של בני מיעוטים מכל המחוזות במשרד החינוך. החלק השני הוא חלק של בתי-ספר מדגימים, כמה עשרות בתי-ספר מדגימים. עוד לא קיבלנו החלטות מי יהיו בתי-הספר המדגימים, בוודאי לא נקפח בעניין זה את המחוזות הפריפריאליים, ולכן אני חוזר ואומר: התוכנית תיושם, תתחיל להתבצע משכבה של יסודי ומבחינת מחוזות, בדגש על דרום וצפון, והמטרה שלנו היא שהיא תתחיל להתבצע בשנת הלימודים הקרובה, שמתחילה עכשיו, ואנחנו כבר עושים צעדים, בהשתלמויות, במהלכים אחרים,

חבר הכנסת ברכה, בבקשה, שאלה נוספת. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, מי שדיבר על צמצום זה דווקא גורם במשרד החינוך, כך לפחות מצוטט בעיתון. מדובר על צמצום בכ-1.8 מיליארד דולר. מדובר בתוכנית רזה מכפי שרצינו, כך זה צוטט. ועל כן הדברים מחייבים, נכון שגובש, אני רוצה לדייק, אני אשלים את השאלה. נכון שגובש מתווה שהעלות שלו היא יותר נמוכה, בסכום שנקבת. 1.8 מיליארד שקל. מה העלות של התוכנית כולה?

1.8 מתוך כמה? אנחנו הצגנו חזון. החזון שלנו היה במקור תוכנית של 5 מיליארדים. הסכום הזה מעולם לא אושר על-ידי פורום מסוים, לא נקבעה הדרגתיות. בסופו של דבר אנחנו רוצים לתקשב את כל בתי-הספר, זה היעד שלנו ואנחנו נפעל בהיקף המשאבים שיעמדו לרשותנו. אדוני השר, אני הבנתי שאתה לא יכול לנקוב בדברים מוחלטים וברורים שבועות לפני תקציב המדינה, אבל לפחות אתה יכול לדבר על התוכנית של המשרד שלך. אתה מדבר על תוכנית של 5 מיליארד, שממנה צומצמו 1.8, שזה קרוב ל-20% יותר. קרוב ל-40%. בוא לא נגיד 20% 18%. אפילו יותר.

אני חושב שזה צמצום משמעותי ביותר שיכול לשנות. כדי שלא להיות סתמי אני אגיד שאני מברך על התוכנית, ואני חושב שזה מאוד חשוב והיוזמה היא מאוד חשובה. אם מדובר על 400 בתי-ספר, אתה יכול לאשר את המספר הזה של 400, או שגם זה, אני לא יכול, בשלב הזה שאני נמצא, לפני שיש סיכום תקציבי,

התוכניות של המשרד שלך. בתוכניות של המשרד שלי, אפילו נדמה לי שכשהגענו לוועדת החינוך של הכנסת לא הצגנו סכומים בדיון. אני לא הסתרתי מה היתה התוכנית הכוללת שלנו,

לא הסתרנו. מכיוון שבשום שלב לא קיבלנו, ממה אתה חושש, אדוני השר? משום דבר. התשובה, משום דבר. אני בטוח שאתה יודע את הנתונים.

אתה מבקש שאני אגיד לך מספר של בתי-ספר לכניסה בתשע"א. המספר של בתי-הספר שייכנסו בתשע"א ייגזר מהחלטות הממשלה על תקציב המדינה הדו-שנתי.

החלטות הממשלה על התקציב הדו-שנתי יתקבלו בעוד שמונה ימים. זה בסופו של דבר ייגזר מאישור הכנסת לתקציב המדינה,

בסדר, ברגע שיש לי החלטת הממשלה אני יודע מה אני יכול להקצות. הוא יכול לתכנן. אין ספק שאני יכול לתכנן פחות מכפי שרציתי. עם זאת, אני מתכוון להתחיל בזה בשנת הלימודים הקרובה, בשכבה של בתי-ספר יסודיים במחוזות צפון ודרום. העניין של הפרופורציונליות שדיברת עליה בקשר ליישובים הערביים, אתה מאשר את זה חד-משמעית.

אין חלוקה לאומית, יש חלוקה גיאוגרפית. בשיטה שאני הצגתי אין ספק שמי שייכנסו בשנתיים הראשונות לתוכנית יהיו פרופורציונית יותר בתי-ספר ערביים ממשקלם מכלל האוכלוסייה, וזה נובע מההחלטות להתחיל בדרום וצפון, שאגב, היו קיימות גם ב-mode הרחב של התוכנית, אמרנו: נתחיל דרום וצפון. זה לא לפי מגזרים אלא לפי גיאוגרפיה.

אני מאוד מודה לשר החינוך. יש שאילתא שנתבקשת לענות עליה, וחברת הכנסת רוחמה אברהם אינה מרגישה בטוב. אם אדוני רוצה, רואה בה איזה דבר שחשוב לו להביע את דעתו בנושא, אם לא, נדחה את זה. אני מוכן. ובכן, אני אקריא את שאלתה של חברת הכנסת רוחמה אברהם: מפעל ההזנה שממומן על-ידי קרן רש"י מכסה ארוחות במוסדות החינוך הזכאים לכך על-פי חוק רק בימים ראשון עד רביעי. ברצוני לשאול: האם נכון הדבר?

מה מקבלים הילדים לאכול ביום חמישי? אני רוצה רק לציין שאני חושב שהנושא מוכר לחברת הכנסת רוחמה אברהם, שהיתה בשעתה, בכנסת השש-עשרה, מיוזמות החוק, ואף-על-פי-כן אשיב, כי הנושא חשוב. מפעל ההזנה, בניגוד למה שנאמר ברישא, אינו ממומן על-ידי קרן רש"י אלא על-ידי המדינה והרשויות המקומיות, כאשר הרשויות המקומיות רשאיות לגבות השתתפות מההורים בהתאם לתעריפים שאושרו בוועדת החינוך של הכנסת. המפעל הזה פועל מזה חמש שנים מתוקף חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה 2005. בסעיף 2א(א) לחוק נקבע כי לתלמידים בגן חובה ובבית-ספר יסודי שהוחל בהם יום חינוך ארוך לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, וכן בגן-חובה של התאגידים שמנויים בחוק יסודות התקציב, שהם רשת הגנים שליד מרכז החינוך העצמאי ורשת הגנים שליד מרכז "מעיין החינוך התורני", וכמו כן במוסדות חינוך שבהם מיושמת תוכנית "אופק חדש", תינתן ארוחה יומית בימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שמונה שעות לימוד לפחות, ובמוסדות חינוך שבהם מיושמת התוכנית "אופק חדש" בימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שבע שעות לימוד לפחות.

ארוחה חמה ניתנת לתלמידים הזכאים על-פי חוק בימים שבהם מתקיים יום לימודים ארוך, ויום לימודים ארוך מתקיים, אדוני היושב-ראש, ארבעה ימים בשבוע, בדרך כלל בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי. המציעה התייחסה ליום חמישי. היום הזה הוא בדרך כלל יום ארוך, ובימים האלה מקבלים התלמידים הזכאים ארוחה חמה, בהתאם להוראות החוק. הימים הקצרים יותר, שהם על-פי רוב ימי שלישי ושישי, החוק אינו חל עליהם. הדבר הזה, יש לי פה גם החוק עצמו, אבל את זה אני לא אקריא כאן.

אני מאוד מודה לאדוני על כך שנענה והשיב גם על שאילתא של חברת כנסת שאינה נוכחת, יוזמת החוק, שנבצר ממנה להגיע היום, חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא. אני מזמין את סגנית שר המסחר והתעשייה, שגם נמצא כאן אתנו, להשיב על שאילתא בעל-פה ודחופה, אשר הוגשה על-ידי חברנו חבר הכנסת נסים זאב, המבקש לשאול בעניין הרכבת הקלה בירושלים ומתי תגיע לירושלים, האם חמורו של משיח יהיה לפניה? אדוני היושב-ראש, כבר בשבוע שעבר דיברנו על החמור, אולי עכשיו נדבר על המשיח. נא להקריא את השאלה. פורסם ביום כ"ג בתמוז תש"ע, 5 ביולי 2010, כי מסעדת "סבארו" נסגרה עקב קשיים כלכליים שנגרמו בגלל שיתוק מרכז העיר עקב עבודות הרכבת הקלה. סוחרים רבים קובלים על פגיעה בפרנסתם. ברצוני לשאול:

2. מה נעשה למניעת קריסת חנויות במרכז ירושלים? תוכל אחרי זה להרחיב. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, שר התמ"ת, חברי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת זאב, על העלאת הנושא.

בעיר נצרבה בתודעה של כולנו בנסיבות טרגיות,

אני מתכוונת לפיגוע הרצחני שבו 15 בני-אדם איבדו את חייהם ו-132 איש נפצעו. 1. על-פי הפרסומים בתקשורת, חברת "מותגי הזהב", שמחזיקה במותג "סבארו", נקלעה לאחרונה לקשיים כלכליים, דבר שמעלה את האפשרות שמלבד העבודות של הרכבת הקלה, גורמים נוספים הובילו לסגירתה של המסעדה. 2. משרד התמ"ת זיהה את הבעייתיות וההשפעה השלילית של העבודות המתמשכות להנחת מסילות הרכבת הקלה על עסקים שונים בעיר ירושלים, ולאור הקשיים האלה משרד התמ"ת מפעיל כלי סיוע שונים, שמוצעים באופן נקודתי לעסקי העיר.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה באמצעות המרכז לטיפוח יזמות בעיר כלים ותוכניות נוספים בשני מסלולי מימון ייעודיים לסוחרי מרכז העיר ירושלים שנפגעו מהמצב, כאשר בשני המסלולים נהנים סוחרי מרכז העיר מהלוואות עם תקופת "גרייס" ארוכה, כלומר העסקים יכולים לקבל הלוואות שהתשלום הראשון לפירעונן חל רק אחרי יותר משנה, ולפי מיטב ידיעתנו עשרות מסוחרי מרכז העיר נעזרו במסלולי המימון האלה. בנוסף, המרכז לטיפוח יזמות מפעיל בעיר פרויקט חונכות עסקית מסובסד לבעלי העסקים בנושא הכלים המקצועיים לצליחת המשבר. אני יכולה רק להצטרף אליך בתקווה שהעבודות להפעלת הרכבת הקלה בירושלים יסתיימו סוף-סוף. גברתי סגנית השר, לפני שחבר הכנסת נסים זאב ישאל שאלות נוספות, פעם היתה לנו עיר, עיר, באמת, בת אלפי שנים, ויחד עם זה עיר חדשה, שנתחדשה לפני 150 שנה. רחוב יפו הוא לא הרחוב הכי גדול, אבל היו מצעדים של צה"ל אפילו, אשר עברו בו. רחוב בן-יהודה היה דו-סטרי, והיינו מסתדרים בירושלים,

עד אשר החליטו שאנחנו צריכים להיות מודרנים ולהיות עם רכבות בתוך העיר, ומאותו יום הפכו החיים בירושלים לבלתי נסבלים. בשש השנים האחרונות החיים בירושלים בלתי נסבלים. אדם חושב אלף פעמים אם לרדת למרכז העיר. הוא לא יכול לעשות זאת, משום שאין לו מקומות חנייה ואין לו מקומות מעבר, והוא יכול להיתקע ברחובות למשך שעות בפקקי תנועה. וכל זאת כאשר רואים שלושה, ארבעה, חמישה עובדים, כל אחד מגרד, והדבר הזה,

יכול להימשך, כי הוא נמשך כבר כמעט שמונה שנים. הוא יכול להימשך עוד 80 שנה. ואנה אנו באים? חבר הכנסת נסים זאב, שאלה נוספת. אני חושבת שאתה כל כך צודק, אבל אתה יודע שהיה נכון יותר שמי שישיב על הנושא הזה זה משרד התחבורה. אגב, אני עדיין גם לא מבין, מה היא תועיל? משום שאם היא הולכת בציר אחד, מהצפון לדרום, או ממזרח למערב, אדם רוצה להגיע לשכונת קטמון, הוא יצטרך לקחת את האוטו שלו, כי לאן לוקחת הרכבת? למקום שבו תצטרך לקחת עוד פעם אוטובוס. אדם יחשוב אם הוא נוסע באוטו או לא. זה גם לא מועיל למערכת התעבורה בירושלים. עד עין-כרם.

חבר'ה, תנו לנו לחיות בעיר הזאת. וזאת עיר שבה ראש הממשלה נוסע מפעם לפעם, מהכנסת, מהמשרד לביתו. באים ראשי מדינה, יש הפגנות, יש עצרות, יש דברים המבקשים, כל אחד להפגין את נוכחותו בעיר הזו, כי זו עיר בירה. שלא לדבר על סוחרים במרכז העיר. זו השאילתא. בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, לפני כשבועיים אני העליתי את הסוגיה הזאת בהצעה רגילה לסדר-היום, לא דחופה, ודיברתי על זה למעלה מעשר דקות, ומי שענה, גם כן לא שר התחבורה,

ענה שר השיכון. ואני רוצה לומר לכם, הרכבת הקלה הפכה מזמן לרכבת שדים. כשאני מדבר על "סבארו", זה מכיוון ש"סבארו" היא אולי מסעדה מוכרת, אבל 1,500 בעלי עסקים, בעלי חנויות, נפגעו כתוצאה, ואיפה שהרכבת רק נושקת ומתקרבת לאותו אזור, זה מפגע המוני. זה פשוט לא ייאמן. לאן הרכבת הזאת,

תוביל אותנו יום אחד, אף אחד לא יודע. בינתיים היא משתקת את העיר, אנשים רבים נפגעים ואפילו לא מתלוננים. תבדקו כמה אנשים נופלים ברחוב כתוצאה מהמהמורות שיש שם, ה"בורות שיחין ומערות" שיש בכל פינה,

מה שאני מבקש, שלפחות בנושא הארנונה, אם אנחנו כבר מדברים בהלוואות, יש חנויות שנסגרו. אני יודע שהנושא הזה קשור גם למשרד הפנים, אבל ודאי שמשרד התמ"ת יכול בהחלט לבקש, או בתיאום עם משרד הפנים לדרוש לפחות בסוגיית הארנונה, שאנשים שסוגרים את החנויות בלית ברירה, הייתי אומר בגלל מה שנחת עליהם, להתחשב בהם. לא לתת הלוואות ולסבך אותם יותר, אלא באמת להוריד מהחוב השנתי שלהם.

שאלה נוספת לרחל אדטו. ואז תעני לכולם יחד. גם בדיון הקודם דיברתי אחרי חבר הכנסת נסים זאב בדיוק על אותו דבר. השאלה חוזרת לנושא הארנונה: אם אנשים לא מקבלים שירותים בעיר הזאת תמורת הארנונה שהם אמורים לשלם, הסוחרים במרכז העיר לא מקבלים שירותים פר-הגדרה, האם אין קשר בין מתן השירותים לבין תשלום ארנונה?

אנשים שלא מקבלים שירותים, האם לא ניתן לפטור אותם מארנונה או לפחות לתת להם 50% הנחה בארנונה? אבל לא סביר שאותם סוחרים, ששלוש שנים בקושי מצליחים להוציא את פת לחמם, אלה שלא סגרו את החנויות שלהם, ישלמו ארנונה במלואה כאילו הם מקבלים את כל השירותים שם.

אז כפי שאמרתי קודם, משרד התמ"ת פועל באופן נקודתי ונותן את מה שהוא יכול לתת במסגרת הסמכויות והאחריות שיש לו. נושא הארנונה, הנושא שאת מעלה וכמובן גם חבר הכנסת זאב, נשמע באמת הגיוני, אבל זה לא בסמכותנו. אני מוכנה לפנות לשר הפנים. עם זאת, חבר הכנסת זאב, נדמה לי שלך עוד יותר פשוט לפנות לשר הפנים. אבל לך הוא ישמע הרבה יותר.

נושא הארנונה לא שייך למשרד המסחר והתעשייה. אם היה, פואד כבר מזמן היה מבטל את זה.

אבל באמת, הנה שר התחבורה פה. אנחנו עוברים במקומות וארבעה פועלים מגרדים את הרחובות. אני גר ברחוב הרצל, שמונה שנים לא זכיתי לראות יותר משישה פועלים.

בשמונה שנים הם בנו את המסילה, אבל את מנהטן בנו בפחות זמן. אני לעולם לא אעזוב את ירושלים. אבל אני מוכרח לומר לך שבאתי לניו-יורק וסיפרו לי שאת הרכבת התחתית לקח פחות משמונה שנים להקים. חברים, אדוני היושב-ראש, - זו לא אחריותך, אין לי ספק.

חלום יוסף, שבע השנים הרעות עומדות להיגמר. השנה הזאת אנחנו, אני מקווה שיהיו שש שנים טובות.

בונים גשר שעולה מיליארד שקל בירושלים ואחר כך מתחילים לחשוב אם יש כדאיות בכלל, אני יוצא מדעתי.

השם, וכמובן השם יעזור לשר התחבורה. טוב, תודה רבה. רבותי, אנחנו עוברים לשאילתא הבאה, והיא שאילתא המופנית לשר האוצר. יעלה ויבוא כבוד השר יצחק כהן, סגן שר האוצר, וישיב על שאילתא של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס בעניין העברת טיפות-החלב בתל-אביב לידי קופת-חולים.

קודם היא תשאל את השאלה ואחר כך יענה השר, אחר כך היא תשאל שאלה נוספת ואחר כך גם דב חנין ישאל. אדוני סגן שר האוצר, האמת שהשאלה הזאת היתה בעיקר לשר האוצר. אין לי ספק שאתה יכול לענות, ואפילו טוב יותר, אבל אני מכירה את רגישותך החברתית ואני מקווה שגם בתשובות תהיה רגישות. עיריית תל-אביב מבקשת להסיר מעליה את האחריות לטיפות-החלב בעיר. הובא לידיעתי כי משרדך מנהל מגעים עם קופות-החולים להעברת שירותי טיפות-החלב בתל-אביב לידיהן. ברצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, היכן עומדים מגעים אלה?

עוד מעט תוכלי להרחיב. כבוד השר. תודה רבה. אני רוצה להודות לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. דרך אגב, היא מובילה מיזמים חברתיים, אחד מהם נמצא כרגע בחקיקה, בשלבים מאוד מתקדמים, וצריך להודות לה על זה. 1. לגבי שאילתא 185, האחריות לאספקת שירותי טיפות-חלב בעיר תל-אביב, כמו גם בכל הארץ, היתה ונותרה בידי משרד הבריאות. כיום מספקת העירייה את השירות במימון משרד הבריאות. כפי שעולה מתשובת המדינה לבג"ץ בעניין טיפות-החלב, אם עיריית תל-אביב תבקש להפסיק לספק את השירות, בכוונת משרד הבריאות להעביר את הטיפול ואת תפעול התחנות לידי קופות-החולים. 2. משרד האוצר אינו מנהל מגעים עם קופות-החולים בעניין הזה. בבקשה. אני רוצה להגיד לך גם לגבי מה שקורה בבג"ץ, עיריית תל-אביב באמת פנתה לבג"ץ בדרישה להעביר את השירות לידי משרד הבריאות. אבל בימים אלה מסתבר שכן יש כמה מגעים, ועובדה שקופות-החולים נמצאות בשטח. חשוב לי להגיד שתפיסת העבודה של אחיות הבריאות בעצם שמה את צורכי הקהילה. כשאני מדברת על צורכי הקהילה, מדובר שם בטיפול באוכלוסיות מוחלשות, בטיפול בילדי עובדים זרים, בטיפול בילדים בשכונת עג'מי. אנחנו יכולים גם לראות את ההתגייסות של אותן אחיות כשישנם אירועים בריאותיים ארציים, כמו שפעת העופות, כמו שפעת החזירים וכדומה. אני גם חייבת להגיד שוועדת-אמוראי,

חברת הכנסת אורלי, אני לא שומע אף מלה. יש כאן כמה מוקדי חלוקת קשב.

אני מזמין את כל מי שרוצה לדבר ללכת לאכסדרה, יקבל גם קפה שם.

זה נושא חשוב. את מוכנה לחזור על החלק האחרון? כן. העבודה של אחיות בריאות הציבור היא לפי גישה אוניברסלית, והיא נוגעת ומטפלת בעיקר באוכלוסיות מוחלשות. כשאני מדברת על אוכלוסיות מוחלשות אני לא מדברת רק,

זה לא מה?

יש וירוס מוחלש, יש אוכלוסיות חלשות.

יש להם עזרה של מישהו שמחליש אותם, כאשר הנטל עליהם הולך וגדל והיכולת שלהם לספק את הצרכים שלהם לבד הולכת וקטנה. אני חייבת להדגיש כאן את ועדת-אמוראי, זו ועדה ציבורית שמונתה על-ידי ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, והיא המליצה באופן חד-משמעי כי על שירות טיפות-החלב להיות ממלכתי ולהיות בידי משרד הבריאות. גם הבנק העולמי פרסם חוות דעת שלפיה אין להפריט שירותי רפואה מונעת. תחשבו על זה שאנחנו מביאים תינוק קטן למקום, בעיקר לרפואה מונעת, כאשר מתנהלים שם טיפולים במחלות נוספות. אנחנו רוצים לחשוף את התינוקות האלה או שאנחנו רוצים למנוע מהם את החשיפה לכל מיני בקטריות ומחלות כאלה ואחרות? נוסף על כך, החשש הוא שאם אותו טיפול בילדים יעבור לקופות-החולים, המשמעות תהיה אולי ירידה בכיסוי החיסונים של ילדי מדינת ישראל, וזה עלול לגרום להתפרצות מחלות מידבקות. הדבר יכול גם לאבד את רצף השליטה על מצב הבריאות של הילדים שלנו. אחרי שכבר איבדנו איפה שהוא את אחיות בית-הספר, ואנחנו נגיע גם לכאן.

הבעיה ברורה. על כל פנים, זה לא המקום לפתח אותה.

למה לא מיישמים את ההמלצות של ועדת-אמוראי שמינה ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק? תודה רבה. לחבר הכנסת דב חנין שאלה באותו עניין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, המוסד הזה ששמו טיפות-חלב הוא באמת אחד המוסדות שלהם מתאימות המלים "לתפארת מדינת ישראל". זה מוסד שההישגים שלו מוכרים ומוערכים גם בזירה הבין-לאומית, כמערכת מעולה של רפואה מונעת לילדים ולפעוטות בגיל הרך. המאמצים להפריט את טיפות-החלב לא התחילו בקדנציה האחרונה. עוד בכנסת הקודמת היתה לי הזכות להגיש הצעת חוק, שחתמו עליה 63 חברי כנסת, שקבעה במפורש שטיפות-החלב צריכות להיות באחריות המדינה. ההצעה עברה בקריאה טרומית. אנחנו התחלנו מחדש את החקיקה בכנסת הנוכחית. גם הפעם ההצעה הגיעה לוועדת השרים. ועדת השרים החליטה להקים ועדה ממשלתית שתבחן את הנושא מכל צדדיו במשך שלושה חודשים. והנה, כמו שאומרת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אנחנו שומעים, ואדוני סגן השר אומר שאנחנו כנראה שומעים מדמיוננו, אבל לצערי הגדול, הלוואי שהיית צודק, תמיד אמרתי שיש לחברי כנסת דמיון יצירתי

זהו, הלוואי. הלוואי. אני, צר לי לומר לך, זה טוב. זה לא שלילי, זה חיובי. אני בעד. אני רק מצטער לומר לך שכנראה לא מדובר בדמיון כי כנראה גם הדמיון של חברת הכנסת לוי אבקסיס וגם שלי, לא תיאמנו את הדברים בינינו, ושנינו שמענו שאכן מתנהל מהלך שבו טיפות-החלב בתל-אביב תועברנה לידי קופות-החולים. בקשתי אליך והצעתי אליך כסגן שר האוצר ובאמת כחבר כנסת בעל רגישות חברתית, לבחון את הנושא הזה לעומקו, ואם אכן כך הדברים, להוציא הנחיה של משרד האוצר ששום מהלך כזה לא יתבצע, קודם כול עד שהוועדה שאתם הקמתם תסיים את עבודתה, תגיע לפתרון כולל והתייחסות כוללת, ולא יתבצעו מהלכים, אולי אדוני סגן השר לא מכיר אותם, שבעצם קובעים עובדות בשטח, והן עובדות מאוד מאוד מסוכנות ובעייתיות. אני רק רוצה לומר, אדוני סגן השר, משפט אחרון. אני רוצה לצטט, אני מחזיק את המחשב כי אני לא רוצה לטעות בציטוט, את דברי ראש הממשלה בנושא הזה, כפי שצוטטו בעיתון "גלובס"; הוא אמר: "שמירת אופיין הממלכתי של תחנות טיפת-החלב חשובה במיוחד עבור האוכלוסיות החלשות בישראל, שאין להן שום תחליף לשירות החיוני הזה". אלה דברים של ראש הממשלה, כפי שצוטטו בעיתון.

תבצעו את מה שאתם מתחייבים לבצע.

תשובה גם לחברת הכנסת אורלי לוי וגם לחבר הכנסת חנין.

משרד האוצר אינו מנהל מגעים עם קופות-החולים בעניין הזה, ואני שוב חוזר ואומר, האחריות לאספקת שירותי טיפות-החלב, בתל-אביב כמו בכל הארץ, היתה ונותרה בידי משרד הבריאות. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לסגן השר. השאלות היו על מנת, כמובן, להעיר הערה על בעיה. טיפות-חלב הן מקומות שבהם ילדים לא יכולים להיות חשופים למחלות אחרות, ולכן טיפות-החלב הן כל כך חשובות. יש פה איזה ליקוי, ליקוי מאורות. רבותי חברי הכנסת, חברת הכנסת אבקסיס, אני חושב שצריך לקיים דיון על כך בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. תגישי הצעה לסדר-יום או הצעה דחופה ונעביר את זה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, על מנת שיושב-ראש הוועדה הנמרץ יקיים דיונים עם השרים הנוגעים בדבר, כי אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שהוא אחר כך יביא לשאלות הרבה יותר מרחיקות לכת. תודה רבה, ואני בטוח שיושב-ראש הוועדה ייענה לבקשתכם עם לב פתוח, משום החשיבות הציבורית. רבותי, בעוד כמה דקות נקבל את נשיא הפרלמנט של אל-סלבדור, ב-12:00 נקיים את קבלת הפנים. בינתיים אנחנו עוברים לחקיקה. רבותי, אנחנו עוברים לחקיקה, והאם השר הרצוג נמצא כאן?

אני פה. השר הרצוג יושב אל שולחן הממשלה, ויש לנו הצעתו של חיים כץ בהנמקה מהמקום, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח שאירים לאלמן). בבקשה, חבר הכנסת כץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה עוד אחד מהרגעים הקטנים שאתה בא ומצליח, אולי, לשפר קצת את איכות החיים. הצעת החוק הזאת מתואמת עם משרד הרווחה. מדובר בהגדלה של הסכום שיצטרך לעבור האלמן במבחני ההכנסה כדי לקבל קצבת שאירים. האלמנה פטורה לחלוטין, אבל זה שלב ראשון להשוואת זכויות. אני מקווה שהכנסת תאשר את ההצעה, וכך עשינו עוד צעד קטן למען האלמנים במדינת ישראל. תודה רבה.

ישיב שר הרווחה. אני מבין שהממשלה מסכימה כי היתה הנמקה מהמקום. אם אדוני אומר: אני מסכים, כן, אני רוצה גם, בבקשה. לא לא, אם יש התניות, לעלות לבמה. מה קרה לזה? זה בקושי עובד? יורד ועולה. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני מברך את המציעים, חבר הכנסת כץ וחבר הכנסת אזולאי. מזה זמן, גם בהשתתפותך, אדוני היושב-ראש, לפני כמה חודשים, אנחנו מנהלים דיאלוג בכל מה שקשור לסגירת האפליה בין אלמן לאלמנה בחוק הביטוח הלאומי. סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי קצבת השאירים תשולם לאלמן ולאלמנה, כאשר לעניין זה נקבע שאלמנה הינה מי שהיתה אשתו של המבוטח בשעת פטירתו, ואילו אלמן יהיה מי שיש עמו ילד או שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק, דהיינו 4,519 שקלים. זאת אפליה בלתי אפשרית. יש לה רקע היסטורי, הוא לא מוצדק בשום קנה מידה. ההבחנה הזאת קיימת מזה שנים רבות, וברור לגמרי שבהשתנות התפיסה החברתית, בעבר ראו את הגבר כמפרנס היחיד, העולם השתנה לחלוטין ואין מקום לאפליה הזאת. אנחנו ניסינו בכל דרך להגיע להבנות, כאשר הצעת החוק מבקשת לבטל, במקור ביקשה לבטל לחלוטין, את ההבחנה הקיימת. היות שיש לכך משמעויות תקציביות, היינו צריכים להגיע להסכמה, ואני מאוד מאוד מברך את עמיתי, את חבר הכנסת כץ וחבר הכנסת אזולאי, על ההבנה שהגענו אליה, דהיינו לפריצה ראשונה משמעותית של ההבחנה הזאת. כך שהסיכום הוא שהצעת החוק המוצעת תביא לשינוי בקרב אלמנים אשר משתכרים עד 75% מהשכר הממוצע במשק, שיזכו גם הם ליהנות מקצבת השאירים, בניגוד למצב היום, ולאחר מכן כמובן נבחן את היכולת, לאט לאט ועל בטוח, להגיע לסגירת הפער. תודה רבה. תודה רבה. האם אדוני מסכים לדברים שאמר השר?

הואיל ואין חבר כנסת שביקש להתנגד להצעת החוק המוגשת על-ידי חבר הכנסת חיים כץ, חבר הכנסת אזולאי איננו נמצא באולם,

חבר הכנסת אזולאי, אתה מסכים גם לכל, כי פשוט קראתי לך קודם,

אתה רוצה לומר דבר, כי אחרת נצביע?

התשובה של השר היתה כבר מראש גם לגביך.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה על שאתה מאפשר לי לדבר. אני רוצה קודם כול להודות לשר הרצוג על שהוביל את תמיכת הממשלה בהצעת החוק הזאת. זאת הצעת חוק שבאה לתקן עוול היסטורי, ואני מודה שזה עשר שנים אני מנסה לקדם את החקיקה הזאת, לצערי הרב ללא הצלחה, וסוף כל סוף הגיעה השעה שהצטרף גם חבר הכנסת חיים כץ, וחברי כנסת נוספים, ובשעה טובה הגענו לרגע הטוב הזה שאנחנו פרצנו את החומה ומאפשרים את קידום החקיקה. אני בהחלט מקבל את עמדת הממשלה ואנחנו נעשה את הכול בתיאום עם הממשלה.

כבוד שר הרווחה, השר הרצוג, תשובתך היתה מכוונת גם להצעתו.

לכן יש לנו שתי הצעות בפנינו, ונצביע על כל אחת מהן בנפרד. הצעתו של חיים כץ, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח שאירים לאלמן) מי בעד, בקריאה טרומית, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע. בבקשה, רבותי. מייד אחרי כן נקבל את פניו של נשיא אל-סלבדור. אבקש מכל השרים, מכל חברי הכנסת לשבת במקומותיהם. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח שאירים לאלמן),

לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח שאירים לאלמן), עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות על מנת להכינה לקריאה ראשונה. תודה. הוא הדין לגבי הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח שאירים לאלמן), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת דוד אזולאי. נא להצביע,

נשיא האספה המחוקקת של הרפובליקה של אל-סלבדור, מר סירו ספדה, חברי האספה המחוקקת הנמצאים כאן אתנו, שגרירת הרפובליקה של אל-סלבדור בישראל, הגברת סוזנה גון דה הסנזון וכל

God bless all of you. תודה רבה, חברי. תאמינו לי, אני מבין שכשאתם נמצאים על הדוכן ואומרים דברים זה לא קל כשמדברים למטה, אבל כשאורחים נמצאים כדאי בכל זאת לשים לב, לכבודם לפחות, אם לא לכבודה של הכנסת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, שכן מצוותנו היא לקיים את מצוות הדמוקרטיה, ואנחנו עוברים להצעת החוק השלישית, שהיא הצעת חוק העונשין (תיקון, העלאת גיל המושגח), שתציג מהמקום חברת הכנסת אורלי לוי. יש לך היום פעילות פורייה ורחבה. נא להציג. ישיב השר, שר המשפטים, יעקב נאמן. אדוני היושב-ראש, השרים, חברי הכנסת, הצעת חוק זו היא חיונית ביותר, ויש בה לשמש אמצעי התראה נגד כל הורה או אחראי לקטין. בואו ניקח למשל את המצב היום. כיום מה שקורה, האחריות הפלילית מתגבשת רק אם הקטין הוא בן 14 ומטה, מה שאומר שהזנחה, כאשר לא דואגים לו לצרכים החיוניים, אפשר להרעיב אותו אפילו,

אפשר למנוע ממנו מלבוש, מחסה וכדומה, ורק אם הוא מתחת לגיל 14 מתגבשת עבירה פלילית.

ההיגיון הפשוט והבריא אומר: מה קורה אם לילד מלאו 14 פלוס, הוא יכול להשתכר לבד ולדאוג למחייתו? הוא יכול לדאוג להשיג את פת הלחם בעצמו? הוא יכול לקנות לעצמו בגדים? איפה הוא ישים את ראשו בלילה? הצעת החוק הזאת באה באמת לתקן עוולה שלדעתי היא גדולה מדי, וטוב שכך גם הממשלה ראתה את הדברים. אני מקווה שמעכשיו גיל המושגח יעלה ל-18, אף-על-פי שהגעתי להסכמה עם משרד המשפטים שזה לא יהיה פחות מ-16, אבל בין 16 ל-18, אנחנו עוד נדבר, ואני מקווה שגם נגיע להסכמה. תודה רבה. אני מבקשת לתמוך.

ואף אחד מחברי הכנסת לא יתנגד, נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, סעיף 362 לחוק העונשין קובע חובה על הורה לילד שטרם מלאו לו 14 שנים או מי שאינו מסוגל לדאוג לצורכי חייו, לספק מזון, לבוש, צורכי לינה וצורכי חיים חיוניים אחרים במידה הדרושה לשמירת שלומו ובריאותו. חובה זאת חלה גם על המחויב על-פי דין או על-פי הסכם לדאוג לצורכי חייו של זה. להורה או למי שמחויב בהשגחה קיימת הגנה אם נקט אמצעים סבירים לפי הנסיבות להשגת הדרוש כדי לספק את הצרכים ואין בידו לספקם. לפי הצעת החוק של חברת הכנסת אורלי לוי יועלה גיל המושגח לגיל 18. בדברי ההסבר נאמר כי התיקון נועד להגן על שלומם ובריאותם של קטינים שמלאו להם 14 שנים ולחייב את הוריהם או אחראים אחרים לדאוג לשלומם ולספק להם את צורכי מחייתם החיוניים. דברי ההסבר מציינים פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בירושלים, ת"פ (ירושלים) 3207/02, שבו זוכתה מנהלת פנימייה שבה קטינים בני 15 עד 17 אשר נכשלה בהפעלת הפנימייה והפירה את חובתה לספק לקטינים צורכי חיים. בית-המשפט המחוזי קבע כי הקטינים אינם נכללים בהגדרת מושגח כיוון שהם מעל גיל 14 ואינם נכללים בגדר מי שאינו מסוגל לדאוג לצורכי חייו, באשר הם אינם בעלי נכות פיזית או נפשית. מכאן, לפי דברי ההסבר, הצורך בתיקון החקיקה. יש לציין כי על פסק-הדין הזה הוגש מטעם המדינה ערעור לבית-המשפט העליון, ע"פ 8488/07. אף שבית-המשפט העליון הותיר את הזיכוי על כנו, נימוקיו של בית-המשפט העליון לא התבססו על היות הקטינים מחוץ להגדרת מושגח אלא על הנסיבות המיוחדות של המקרה. כבוד השופט אליקים רובינשטיין קבע בפסק-דינו כי ייתכן שאדם יורשע בעבירה לפי סעיף 362 גם אם המושגח מעל גיל 14 וגם אם אינו סובל מנכות כלשהי. אף שבמקרה שהוזכר בדברי ההסבר לא הגיל הוא שהיווה בסופו של דבר מכשול בפני ההרשעה, כי אם טעמים אחרים, אכן יש מקום לשקול מחדש את הגיל המוזכר בסעיף ונראה שיש להעלותו. עדיין נותרה השאלה מהו הגיל שבו יש לחייב הורה בחובות שהפרתן גוררת אחריות פלילית, וחברת הכנסת הנכבדה הדגישה זאת. במשפט הפלילי קיימות כמה נקודות ציון בהתפתחותו של ילד וקטין.

למשל, חובת ההורה להשאיר את ילדו תחת השגחה ראויה חלה עד גיל שש בלבד, סעיף 361 לחוק העונשין. גיל האחריות הפלילית הינו 12 שנים סעיף 34ו לחוק העונשין. בעילת קטינה אסורה אף בהסכמתה אם טרם מלאו לה 14 שנים, סעיף 345(א)(3) ועוד סעיפים אחרים. גיל 16 משמש כעמדת ציון לגבי כמה עבירות מין, בהקשר של הסכמה חופשית ובהקשרים נוספים, וכמובן גיל 18 הוא גיל ההבחנה בין קטין לבין בגיר. לכל אחד משלבים אלו משמעויות שונות והשלכות שונות מבחינת חובות ההורה או האחראי, ולעתים מבחינת יכולתו לספק את צורכי הקטין. גם בית-המשפט העליון קבע, ואני מצטט, כי "הדרישה בדבר סיפוק צורכי חיים חיוניים במידה הדרושה לשמירת שלומו ובריאותו של אדם היא תלוית הקשר. כך, למשל, אין דין ילד רך בשנים כדין נער מתבגר, הצרכים אינם זהים ומשמעות המונח 'שמירת שלומו ובריאותו' איננה בהכרח זהה. גם מידת התלות באחראי עשויה להשתנות". לפיכך, חברי הכנסת הנכבדים, טרם קביעת הגיל המדויק של קטין שהפרת חובה לגביו תהווה עבירה פלילית, יש לבחון באופן מעמיק את ההשלכות של הקביעה על המשפט הפלילי, על סעיפים אחרים העוסקים בנושא וכיוצא באלו, וכן לשמוע אנשי מקצוע בתחום הרווחה והטיפול בקטינים. לאור האמור לעיל מוצע לתמוך בהצעת החוק בתנאי שהמציעה תתאם עם משרד המשפטים את ההכרעה על הגיל אשר ייקבע בסעיף.

כפי ששמענו, מקובלת גם על מגישת ההצעה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.

חברת הכנסת לוי, אני רוצה לדעת: את מסכימה להצעת הממשלה, או לא?

איזו הערה יש לך? מהמקום? הוא לא אמר פחות מ-16, הוא אמר, חברת הכנסת אורלי לוי, מה שאמר השר הוא שהגיל ייקבע בתיאום עם משרד המשפטים. מבקשת חברת הכנסת אורלי לוי שלא יהיה פחות מ-16. האם אתה מסכים לזה, אדוני השר? אני מציע שנשאיר את השאלה הזאת לדיון ולא נקבע. אני הבנתי, אבל בכל זאת מפאת כבודך ומפאת נמרצותך, שאלתי את השאלה במקומך. את מסכימה להצעת השר, בלי התניה מצדך?

אם כך, יש הסכמת ממשלה, לאחר שאורלי לוי הסכימה שהיא מסכימה להתניות כפי שהציג אותן וניסח אותן שר המשפטים. אין מתנגדים להצעת חוק זה, לכן אנחנו נעבור להצבעה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. רבותי חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. הצעת חוק העונשין (תיקון, העלאת גיל המושגח), התשס"ט 2009, ביוזמתה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. נא להצביע, מי בעד ומי נגד, בקריאה טרומית? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, העלאת גיל המושגח), התשס"ט 2009, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 45 בעד, אין מתנגדים אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק העונשין (תיקון, העלאת גיל המושגח) של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת

הרווחה והבריאות על מנת להכינה לקריאה ראשונה. חוקה. אומר חבר הכנסת, סליחה, אתה צודק.

אני חוזר בי מהאמירה. הצעת החוק עברה, ותועבר לוועדת חוקה, חוק ומשפט על מנת להכינה לקריאה ראשונה. מטבע הדברים זה שייך לוועדת החוקה, בלי כל ספק. אין הצעות אחרות, יועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים להצעת חוק שכר מינימום. הצעת החוק הראשונה המועלית היא הצעתו של חבר הכנסת עמיר פרץ, אשר עומדות לרשותו עשר דקות תמימות על מנת לשכנע את חברי הבית להצביע בעדה. ההצעה שלו לא צמודה. לאחר מכן הצעת חוק נוספת של חברי הכנסת מאיר שטרית וחיים כץ, המבקשים להגיש הצעה דומה. אדוני היושב-ראש,

רבותי חברי הכנסת, אני מודיע לכם, יש פה רבים מהעוזרים שלכם ועוזרי הסיעות. אני מודיע, נמצא נשיא פרלמנט ואני שומע לא רק חברי הכנסת מדברים, שעליהם אין לי יכולת להטיל מורא, גם את העוזרים. אנחנו פשוט נוציא את העוזרים מהאולם אם הם יפריעו לקיום הדיונים. בבקשה, כבוד חבר הכנסת עמיר פרץ. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני עומד היום בפניכם ורוצה להציג את אחת ההצעות אולי החשובות ביותר והנדרשות ביותר שהיו לנו בשנים האחרונות. אני מאוד מצטער על כך שהתגלגלנו לוויכוח שכולו, לצערי הרב, נסוך באיומים מסוגים שונים ולחצים בלתי לגיטימיים. אבל אני קודם כול רוצה להתמודד עם העובדות. כי מה שקורה, ששר האוצר מציג נתונים, עובדות שמטעות את הציבור, מטעות את הכנסת, ואין לי ספק שחברי הכנסת שיקשיבו לדיון, יקשיבו לפרטים, יבינו איזה מסע של הונאה מתחולל פה. אז ראשית, להצעה עצמה. אנחנו מציעים ששכר המינימום בישראל יעלה מ-3,850 שקל ל-4,600 שקלים בצורה מדורגת, בתוכנית של פעימות חברתיות, שאותה נעשה בתיאום גם עם האוצר וגם עם המעסיקים. אנחנו הצענו שהפעימה הראשונה, של 250 שקלים, תתבצע עכשיו, ואז נבחן את ההשלכות, נבחן את המשמעויות ורק אז נחליט אם ממשיכים. אבל אני רוצה לבוא ולהתמודד עם אותן תחזיות אימה. הרי היינו שם כבר, זו לא הפעם הראשונה שמעלים את שכר המינימום, אדוני שר האוצר. עוד לפני שהגעת לכנסת העלינו את שכר המינימום. מה אתה צריך לדקלם את כל מה שאמרו לפניך? ואני מציע לך, תיזהר קצת בלשונך כשאתה מדבר לאחרים. אל תשתמש כל כך מהר בביטויים האלה, שכל מי שפועל, לדעתך, למען אחרים הוא פופוליסט, סגנית השר גמליאל. אני מבקש לא להפריע. כל מי שרוצה לדבר, שיצא החוצה. לא יכולים להפריע. יש יחידי סגולה שמותר להם להפריע, אני לא מעיר להם. אבל, רבותי, לא יכול להיות יותר דבר כזה. חברכם רוצה לומר את דבריו. הדברים שהוא אומר הם באמת מעומק נשמתו.

אדוני שר האוצר, אני רוצה לומר לך שאני מציע לך, כבר עברנו את התקופה הזאת. כבר היינו בתקופה של הסגידה לעגל הזהב, כבר ראינו לאן הבאתם אותנו. הייתם פה והצבתם את עגל הזהב כדבר המרכזי. אמרתם שצריך להפריט כל דבר שזז, מירקתם את אותו עגל, האכלתם אותו, השמנתם אותו. והיום אתם כולכם זועקים חמס: לוקחים לנו את הגז, לוקחים לנו את משאבי המדינה. מי לקח לכם? נתתם, נתתם ביד נדיבה, השר איתן, אתה נמצא מתחת לבמה,

אני הייתי פה הרגע, כשדיברת עם כמה אנשים כשאני נאמתי. זה לא קל. לצערי הרב, בא שר האוצר ומנסה להלך עלינו אימים. הוא אומר שיהיה משבר במשק, תהיה אבטלה, יהיו תחזיות בלתי אפשריות בכלל מבחינתנו. אבל כל הדברים האלה נאמרו גם קודם. הניסיון הוא לא ניסיון כל כך רחוק. בסך הכול ב-2006 העלינו את שכר המינימום מ-3,230 שקל ל-3,850. לא רק שלא היה משבר במשק ולא היתה אבטלה אלא אף היתה צמיחה, והפעילות במשק של אותם חלשים, שלא משתמשים בכסף שלהם במשק בחוץ-לארץ אלא רק כאן, כל שקל שמוסיפים לאדם שמשתכר שכר מינימום נשאר במדינת ישראל, כאשר לא ברור מה עושות כל אותן קבוצות שהיום מקבלות הגנה של הממשלה. אבל אני יודע מה יגיד שר האוצר. הוא יגיד: התנאים ב-2006 היו שונים. התחזיות שלנו שעומד להיות משבר הן תחזיות קיימות. סליחה, כל פעם שיהיו לכם תחזיות מהסוג הזה תטילו את כל המעמס על אותה קבוצה חלשה, שכבר נאנקת תחת הנטל? אותה קבוצה שנושאת על גבה, בעבודת כפיים, בזיעת אפיה נושאת על גבה את כל המשק הזה. בוא נאמר, נדבר במספרים: שר האוצר אומר דבר מדהים. אדוני שר האוצר, כדאי שתקשיב. שר האוצר אומר דבר מדהים, וקנין, אתה מפריע לי. סגן יושב-ראש הכנסת יצחק וקנין, זה מאוד מפריע לנו. שר האוצר, בסוף אני אתמודד עם הפופוליזם, אבל בוא עכשיו נדבר על עובדות. הרי לא ייתכן שאתה תבוא לעם ישראל ותאמר להם: שכר המינימום בישראל הוא מהגבוהים ביותר. ומה אתה עושה? אתה לוקח את ההשוואה לשכר הממוצע במשק ואומר:

שכר המינימום בישראל יחסית לשכר הממוצע במשק הוא מהגבוהים ביותר בעולם. אתה יודע איזה ציניות זאת? אתה יודע שכל שנה מצטרפים למשק הישראלי עובדים חדשים ש-80% מהם מקבלים שכר מינימום? אתה יודע שבתוך חמש שנים, אם הקצב הזה יימשך, החלק היחסי של שכר המינימום בשכר הממוצע יהיה יותר גבוה? כי למה הדבר דומה? נניח שיש לנו 3 מיליונים היום, שעובדים במשק הזה, מיליון מתוכם מרוויחים שכר מינימום, ולכן חלקם היחסי באחוז הממוצע יורד. אם מחר יהיו 1.5 מיליון שירוויחו שכר מינימום, החלק שלהם באחוז היחסי לשכר הממוצע בוודאי יגדל, בלי שתעשה שום דבר. אתה תוכל להופיע פה ולומר: ניצחתי. שכר המינימום נמצא בחלק של למעלה מ-60% מהשכר הממוצע. למה לא? תמשיך בקצב הזה ובתוך עשר שנים 80% מהעובדים במדינה הזאת יהיו בשכר מינימום, ואז תאמר: שכר המינימום הוא 80% מהשכר הממוצע. איזה אבסורד. כמה אפשר לנסות לרמות, להונות את כל האנשים שמתקשים לעמוד מול עומס הנתונים הזה. אבל אתן לך נתון אחר שכדאי שתתייחס אליו: הנה השכר האמיתי בהשוואה לשכר העולמי: אתה ניסית להציג את ספרד ואת יוון. גם ביוון וגם בספרד מרוויחים שכר מינימום יותר נמוך מאשר בישראל. שכר המינימום בישראל לשעה הוא 5.77 דולרים. שכר המינימום בקנדה הוא 7 דולרים. שכר המינימום באוסטרליה הוא 9.9 דולרים. שכר המינימום בבריטניה הוא 9.3 דולרים. אני יכול לעלות לכם פה למקומות שבהם מרוויחים 11 דולר לשעה. זאת ההשוואה האמיתית, ולא השוואה אחרת, השוואת בלוף. אני רוצה לבוא ולומר לשר האוצר: הרי אתה לא רצית מס הכנסה שלילי, כפו עליך את העניין. אבל גם כשכפו עליך את העניין, תציג נתונים אמיתיים לציבור. הרי אני בטוח שרוב חברי הכנסת בטוחים שאם ינהיגו מס הכנסה שלילי בכל מדינת ישראל כל אותם מיליון איש יקבלו משהו. הרי מעמידים את זה מול עובדי שכר המינימום, להוציא את כל העוזרים החוצה. איפה הסדרנים? הם באים הנה, לתוך האולם, לפטפט בלי הפסקה. להוציא את כל העוזרים החוצה עד שחבר הכנסת עמיר פרץ יסיים את דבריו. לאחר מכן, כשמאיר שטרית יעלה, תחזירו אותם, כי אתה גם קצת מפריע, חבר הכנסת שטרית. בבקשה. ובכן, בואו נדבר על ההטעיה של מס הכנסה שלילי. הרי היה יישום בחלק מאזורי מדינת ישראל. היישום הזה, לא על-פי דעתי, על-פי ניתוח מקצועי של הביטוח הלאומי, של בנק ישראל, הניסוי הזה נכשל. נכון שבנק ישראל יכול לומר דבר והיפוכו. מצד אחד הוא כותב בדוח שלו, באותיות של קידוש לבנה, שאכן הניסוי הזה נכשל, ומצד שני הוא אומר: נמשיך לתמוך בעניין.

אבל שימו לב, רק מחצית מהזכאים הגישו תביעה, כי היא מתבצעת דרך בנק הדואר. עובד צריך ללכת לבנק הדואר, למלא טפסים, והיישום מתבצע רק שנה אחרי. כלומר, אם עבדת ב-2011, את מס ההכנסה השלילי תקבל רק ב-2012. עכשיו, שימו לב לנתונים נוספים: סך כל פוטנציאל הזכאים בישראל למס הכנסה שלילי, אם ייושם במלואו, יהיה 350,000 איש בסך הכול. נניח ששר האוצר, כפי שהוא טען היום, יצליח ליישם יישום הרבה יותר מוצלח מאשר היה קודם, 80%. עם מה נותרנו? נותרנו עם כ-280,000 איש. מ-280,000 האיש, שימו לב, 80,000 זכאים יקבלו בין 20 שקל ל-100 שקל, 40,000 מתוכם יקבלו 20 שקלים. זאת האמת. ה-200,000 הנותרים, 100,000 מתוכם יקבלו בין 100 שקל ל-200 שקל. ורק 100,000, יחידי סגולה, מי שגם מרוויח מעט וגם יש לו ארבעה ילדים וגם אין נכסים וגם חלילה הוא לא קנה אוטו ואולי אין לו אשה שנייה ואולי חס וחלילה אין לו סבתא, רק הם יהיו אותם יחידי סגולה שיקבלו מעל 200 שקל. עכשיו, לכל אחד כאן שמכיר ילדים צעירים, אתם יודעים שלפי מס הכנסה שלילי הזכאות מתחילה רק בגיל 23. מה הקשר בכלל? למה אותו עובד, שגורם לרווחים בלתי רגילים ב"סלקום", ב"פרטנר", אז מה אם הוא בן 21? הוא לא יקבל? בטח שהוא לא יקבל, ובצדק לא יקבל כי גם אני מתנגד ששר האוצר, אמרת עלינו פופוליסטים? אתה פחדן ושפוט של המעסיקים. אם אנחנו פופוליסטים, אתה פחדן שמפחד מהמעסיקים בישראל, כי אתה עומד להעביר להם כסף שלא מגיע להם. אתה מפחד להתמודד אתם. אימצת לך את אותה תפיסה, וזה לא יעזור, אנחנו לא נבהלים, כבר שמענו את האמירות האלה. עדיף להיות פופוליסט למען החברה הישראלית מאשר פחדן שפוט של מעסיקים ובעלי הון במדינה הזאת, עדיף כך, ובוא נתמודד על זה. עכשיו אני רוצה שתדעו, באשר לשאלות שעומדות כאן אני לא אלאה אתכם. אני גם ניסיתי לחדור לעומקו של אותו מס הכנסה שלילי. אתה פשוט נדהם. אתה נדהם מהמורכבות של העניין. רק דוגמה קטנה: בן-אדם, יש לו ארבעה ילדים. עובד, מקבל קרוב ל-250 שקלים, הנה, הוא גייס שני ילדים, יורד לו ל-150 שקלים,

אם זה קצבה, תעשו אותה דרך ביטוח לאומי. דבר נוסף, אין הפרשות לפנסיה האם זה הדבר האחרון? אבל מה, הואיל והפריעו לך אני נותן לך עוד שלוש דקות, אבל אתה תסיים בשלוש דקות.

אין הפרשות לפנסיה, אין תנאים סוציאליים. מה זה קשור? זה עיוות של שוק העבודה בישראל? זה בנייה של תקרת זכוכית, תזכרו את מה שאני אומר היום. גם כשאמרתי דברים אחרים,

אמרתי: צריך להגביל את שכר הבכירים, פה תיארו אותי כמעט כמו קומוניסט או בוגד. היום פתאום כולם מבינים שזה מה שצריך לעשות. כשאמרתי: היזהרו, כי נישאר בלי נכסים בכלל, פה היתה צעקה גדולה. תזכרו מה שאני אומר לכם היום. בעוד חמש שנים, למעלה מ-60% מהעובדים במשק הישראלי ישתכרו שכר מינימום כי זאת תהיה תקרת הזכוכית. כי המעסיקים, כדי לזכות באותה הטבה חסרת ערך, הם יבואו וייצרו מצב שהם לא משלמים יותר. ואני אומר לגבי העניין הפוליטי.

לא אמרת את הדבר העיקרי בעניין של מס שלילי, שהם רוצים שהמעסיקים לא ישלמו, אמרתי. אמרתי שהוא משלם למעסיקים במקומם. אמרתי. חבר הכנסת ברכה, אני לא רוצה על חשבוני.

אלא אם כן אתה רוצה שאני, אני לא רוצה על חשבוני. אני אמרתי, תאמין לי. לא רוצה להיגרר, לא להישמע במקומות לא ראויים. אני לא רוצה להגיד מה הקשר בין הון לשלטון, לא רוצה להגיד. זה העניין.

אני מסתפק בניתוח העקרוני: מי פחדן, מי אין לו יכולת להתייצב מול המעסיקים, מי עושה הכול שהמס של הבכירים יישאר, 600 איש בישראל, שימו לב, מרוויחים 5.1 מיליארדי שקל, תעשו חשבון, ושם איש לא מוכן להתייצב. אבל, אדוני היושב-ראש, כאבי הגדול הוא על מפלגתי. כאבי הגדול הוא קודם כול על כך שראש הממשלה מוצא את הזמן להתעסק בכך, שהוא דואג, כשראש הממשלה צריך להילחם נגד העניים, חבל על הזמן. הוא מוצא זמן, כוחות, הוא מוצא עם מי להתאחד, הכול בסדר. אבל למה המפלגה שלי צריכה להיות שם? למה יושב-ראש מפלגת העבודה, אני מבין, אהוד ברק, שקיים אתי הבוקר שיחה, שהיא פשוט שיחה הזויה. אבל אומר לכם, אהוד ברק לא חשוב בכלל, כי הוא כבר קשר את גורלו עם ביבי נתניהו. מה שיקרה לביבי, אולי יישאר משהו לברק, הוא באמת, לא אכפת לו מה יקרה עם מפלגת העבודה. אבל מה עם חברי האחרים? מה עם בוז'י הרצוג, מה עם אבישי ברוורמן, שרוצים להנהיג את התנועה, שרוצים להנהיג את התנועה. דעו לכם, הצבעתכם היום היא חיסול מוחלט של היכולת שלכם להופיע ולהציג אג'נדה. אני פונה אליכם. אל תפחדו. מה יקרה לך, בוז'י, יפטרו אותך? אם יפטרו אותך תשלח זר פרחים לביבי, כי באותו יום תיבחר כיושב-ראש מפלגת העבודה. באותו יום יבינו שאכן אתה ראוי למנהיגות. מה יקרה לך, אבישי, מה יקרה לך? כבר היית בבנק העולמי ובאוניברסיטה, כבר היית בתפקידים טובים יותר והיה לך האומץ לוותר, יפטרו אותך? האם אדוני מתכונן להמשיך עם כל חברי מפלגת העבודה, אף-על-פי שהם לא רבים, בכל זאת 13?

אז פשוט אין לנו זמן יותר, אלא אם כן חבר הכנסת מאיר שטרית מוכן, אפשר שני משפטים? שני משפטים לסיום.

שומע, בבקשה, אם מאיר שטרית מסכים. מכיוון שהיושב-ראש דוחק בי, הייתי רוצה לסיים בכמה משפטים מקרב לבי.

נא לסיים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

עומד בפניכם היום, רבותי, לא להפריע. יש פה הצהרה אישית. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני עומד בפניכם היום ומרגיש שאני אוכל לומר כי נער הייתי וגם בגרתי. איני יכול לאמור זקנתי, כי הזיקנה פה, בבית הזה, היא מאתנו והלאה, בוודאי למי שמשרת במשכן הזה, שהמלחמות, הוויכוחים, המאבקים הם אלה שרוקחים את שיקוי הנעורים עבורנו, שכל אחד כאן יעשה הכול להמשיך ולשתות ממנו גם אם לעתים טעמו טעם מר כטעם הלענה. יש משפט אחד שוודאי כל אחד מכם אומר לעצמו כל בוקר מחדש: תמים הייתי כשהגעתי וגם התפכחתי. וזה תהליך שעובר על כל אחד ואחד מאתנו, כל אחד בקצב שלו באירועים שמלווים אותו, ותמיד אתה מוצא נסיבות מקילות כדי שלא לאבד אמון בבני-אדם. אבל קץ התמימות בנושאים אישיים פחות כואב מהכאב של קץ התמימות בנושאים אידיאולוגיים. הייתי בטוח שכבר ראיתי הכול, תרגילים ותככים, קומבינות ושקרים, ראיתי איך מעוותים התחייבויות שלטוניות, ראיתי איך משנים הצהרות בחירות, ראיתי כבר הצבעות שהיו תוצאה של התנהגות מוגת לב, או מורך לב או רוע לב. אך כאן, בבית הזה, אני מוכרח גם להודות, ואני מאחל זאת לחברי הכנסת החדשים, כאן בבית הזה ראיתי גם רגעים יפים של התרוממות נפש והתעלות אידיאולוגית, לעתים מצד ימין ולעתים מצד שמאל, אך תמיד ההתעלות הזאת זכתה להערכה ולהוקרה מצד כולם. והרגעים האלה הם אלה שכיפרו ופיצו על כל הרגעים האחרים של אכזבות ומפח נפש. חשבתי היום, שאולי היום הולך להיות עוד רגע כזה, רגע שבו כל ההסכמים החשאיים, השנאות והמלחמות על קרדיטים, מושגים טכניים של משמעת קואליציונית, הכול יקרוס מול זעקת עניי הארץ המהדהדת בעוצמה אל תוך האולם. תקשיבו, אם רק תוכלו כמה שניות להקשיב, תשמעו עד כמה היא מתדפקת אצלנו. נא לסיים. מתדפקת על קירות האבן ומנסה להגיע ללבותיכם. כך כתב יוסי גמזו והלחין דובי זלצר: "יש אנשים עם לב של אבן ויש אבנים עם לב אדם". זו השירה על הכותל, נחמתו של כל יהודי כשהוא מכנס ראשו בתוך ידיו החבוקות, מצמיד מצחו על האבן ובוכה בתפילה חרישית. לא אשיר היום שירה זו על כותלי הבית הזה, אף אם הוא מקדש, מקדש לדמוקרטיה, אך לא אוכל לומר כי היום הוא משענת. וכל מה שנותר לי הוא להביט אל כל אחת ואחד מחברי הכנסת ולומר לכם כי מי שירים היום את ידו על עניי עמנו יצדיק את מי ששר ובכה מפני אותם אנשים שלבם הוא לב של אבן. תודה רבה לחבר הכנסת עמיר פרץ. אני מודה לך על שהכנסת נאום של שעה ב-22 דקות. תודה רבה לך. אבל לא, זה היה חשוב, ולכן יש רגעים שבהם אנחנו צריכים לנקוט לפנים משורת הדין, כאשר באמת בן-אדם מדבר על נושא שהוא מאמין בו. אני סומך עליך. בבקשה, חבר הכנסת מאיר שטרית. גם לך עומדות עשר דקות, אבל לא כמו שלו. 13 דקות. 13 דקות, בסדר גמור. אדוני היושב-ראש, מראש אני נותן לך 13 דקות. בבקשה.

אני ממש תמה על האטימות של הממשלה בעניין של העלאת שכר המינימום ועל התחליף העלוב המוצע של הפעלת מס הכנסה שלילי בצורה שהוא מופעל. לפי דוח שעשה אגף המחקר בביטוח הלאומי, העלאת שכר המינימום ב-750 שקל תביא לירידה של 9% בתחולת העוני ותחלץ 130,000 איש בישראל ממעגל העוני. כך קובע מסמך של מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי. מהמסמך עולה כי במצב שבו שכר המינימום יעלה ל-4,600 שקל, זאת הצעתו של עמיר פרץ, לעומת רמתו היום, 3,850 שקל, תחולת העוני תרד מרמה של 19.9% ירידה של 9%; בקרב עניים עובדים ההשפעה גדולה יותר, תחולת העוני תרד ב-24%: מ-12.2% למינוס 9.8%. מנתוני מינהל המחקר והתכנון עולה כי עקב אי-ציות מעסיקים לחוק שכר מינימום, 13.8% מהעובדים בישראל משתכרים פחות משכר המינימום החוקי. בקרב נשים וכן בקרב רווקים הסיכוי להשתכר מתחת לשכר המינימום גבוה יותר, ועומד על 15.4% ו-22.7% בהתאמה. תופעת אי-הציות לחוק שכר המינימום נפוצה יותר כלפי עובדים שגילם מתחת ל-25. רבותי, מה המשמעות של המחקר הזה של הביטוח הלאומי? הביטוח הלאומי אומר לממשלה: חברים, הרי אתם כל הזמן מתלוננים על ממדי העוני, אנחנו מתלוננים כל הזמן על כך שהשכר משאיר אנשים בעוני. הרי לא עולה על הדעת שאנשים עובדים ונשארים עניים. 34% מהאנשים שנמצאים מתחת לקו העוני, יש להם מפרנס שעובד משרה מלאה. הדוח אומר שאם אנחנו נגדיל את שכר המינימום, אחוז די נכבד, תהיה ירידה בתחולת העוני של 24% בקרב אלה. מה צריך יותר? אני שומע טענות. האוצר פוסל את המחקר הזה של הביטוח הלאומי ואומר שזה שטויות. כשהמחקר לא מתאים לתפיסת עולמו, זה שטויות.

קודם כול אני רוצה לומר לכם: את כל ההפחדות שאתם שומעים עכשיו במשק, הרי כבר היינו בסרט. אדוני היושב-ראש, לפני 15 שנה כמעט, אני לא זוכר בדיוק תאריך, אני כחבר כנסת מסיעת הליכוד העליתי את שכר המינימום מ-45% ל-47.5% בחוק בכנסת.

כל הכבוד.

1995?

תודה רבה. העלינו את שכר המינימום מ-45% ל-47.5%. כבר היינו בסרט הזה וגם אז הפחידו אותנו. בישיבת ועדת העבודה והרווחה ישבו מעסיקים ואמרו, ב-1995 הוא היה בסוכנות.

ב-1992.

כשהוא היה בסוכנות הוא לא, מ-1988 עד 1992. חברים, גם אז הפחידו אותנו ואמרו: המשק יתמוטט, החברות לא יוכלו להעסיק אנשים. רבותי, עובדה שהיה ההיפך, המשק פרח, המשק צמח.

תבינו את הנוסחה הפשוטה, אני אומר לחברי הכנסת מכל סיעות הבית: אם אנחנו לא נעודד עבודה, אנחנו מעודדים אנשים לחיות מקצבאות, זה נורא פשוט. כל עוד אנשים שעובדים נשארים עניים, עדיף להם לשבת בבית, לא לעבוד ולחיות מקצבאות, הנטו שלהם יהיה יותר גדול, וזה דבר נורא פשוט. אני רוצה לצטט, אדוני היושב-ראש, אשה שמדברת על כך בעקבות הוויכוח על שכר המינימום. אני מצטט מ-Ynet, עכשיו פורסמו, בתחילת יולי, ריאיון ושיחה עם האשה הזאת. הבחורה אומרת: בממשלה פשוט לא מבינים את המשמעות של כמה מאות שקלים עבור החלשים. היא אומרת: זה עוד כיכר לחם או ספר לבן שלי, שאני מאוד לא רוצה שיהיה נתמך על-ידי הרשויות. אני עובדת ומקבלת מזונות עבור בני, אבל זה מאוד לא פשוט לגדל נער מתבגר כשמשתכרים שכר מינימום. דליה טוענת שהמסר בהחלטה לא להעלות את שכר המינימום בהדרגה מ-3,850 ל-4,600 שקל הוא שלא כדאי לעבוד. עדיף לשבת בבית, בים, לשתות קפה ולקבל קצבה. למרות נכותה, היא ויתרה על קצבת הביטוח הלאומי: תמיד רציתי לעמוד על הרגליים בזכות עצמי, אבל זה רק הכניס אותי עמוק יותר ל"ברוך" כלכלי. אני רוצה לגדל את הילד שלי לערכים של עבודה, אבל המדינה לא מעריכה מאמץ ולא מעודדת אנשים עובדים.

האמת הפשוטה שנאמרת על-ידי אשה חד-הורית שנמצאת במצוקה היא יותר חזקה מכל הדיבורים של האוצר ושל ראש הממשלה ומכל ההפחדות של אנשי ההון. אדוני היושב-ראש, אני לא רואה את האומץ הממשלתי בהורדת שכר בכירים. אגב, בשבוע הבא אני מביא את הצעת החוק להורדת שכר בכירים, בשיטה שונה, אגב, לא על-פי ההצעה שקיימת היום. הצעתי אומרת דבר נורא פשוט: אין שום היגיון שאדם יקבל שכר של מיליונים כשהחברה שלו מפסידה כסף, ואני קושר אחד בשני. אני טוען שיש שכר מקסימום שיוכל לקבל,

אם הוא ירצה לקבל הוא יצטרך לחלק דיבידנד. זה מותנה בחלוקת דיבידנד. אם הוא יחלק דיבידנד ובעלי המניות יקבלו תשואה, גם הוא יקבל שכר. אם הם לא יקבלו תשואה, הוא לא יקבל כלום, ואז יהיה לפחות קשר בין הביצועים שלו כמנהל לבין התשואה שהוא מקבל. אני אראה לך חברות במשק שהפסידו מאות מיליונים, אבל שכר המנהלים עולה. על חשבון מי זה הולך? על חשבון המדינה, פשוט ולעניין, כי אם המדינה לא גובה מזה מס, ודאי שזה על חשבונה. הדאגה שיהיה משבר במשק, יהיו חסרים מיליארדים, אדוני שר האוצר, תבטל את ההפחתה במס הכנסה. אתה הרי נותן עכשיו לעשירים, השנה, מתנה של כמעט 5 מיליארדי שקל. תבטל את זה ותן את זה לעניים, ממילא חלוקת ההכנסות במשק היא עקומה, מעוותת, דופקים את הקטנים ונותנים יותר לגדולים. תשנו את זה פעם אחת. שטרית, אתה מציע לו לוותר על הדיבר הראשון בעשרת הדיברות.

שמורידים מס הכנסה. אה, תודה רבה, אדוני. הורדת מס הכנסה היא מעוותת, היא עקומה. ואני לא מבין למה מפלגת העבודה, שהיא אמורה להיות מפלגה סוציאליסטית, יושבת בממשלה ותומכת בגישה הזאת. הרי זאת גישה עקומה לחלוטין, במצב שבו פערים ענקיים, ומדינת ישראל, אדוני היושב-ראש, לפי נתוני ה-OECD, נמצאת ברמת המיסוי הישיר בין הנמוכות ביותר במדינות ה-OECD. זה ממך למדנו. מה אתה אומר, חבר הכנסת וקנין? אתה היית שר במשרד האוצר, לא?

התנגדת לכל, מה זה קשור, וקנין?

מה זה קשור? תגיד לי, וקנין, מה זה קשור? חבר הכנסת וקנין, חבר הכנסת וקנין, אתה מתנגד להעלאת שכר מינימום, אני מבין.

אתה מייצג את אנשי ש"ס, את המסכנים, אתה מייצג אותם? אל תטיף לנו מוסר. אז אל תטיף לי מוסר, נראה את ההצבעה שלך היום. נראה את ההצבעה שלכם היום, ואל תטיפו לנו מוסר. אתם כל פעם מתיימרים לייצג את החלשים, ואתם לא מייצגים את החלשים, אתם מייצגים את הכיסאות שלכם. לשבת, חבר הכנסת יצחק כהן. חבר הכנסת וקנין, חלשים, איזה גזירה, חבר הכנסת וקנין, כל מה שאתה אמרת, אבל הוא לא שמע אותך. כל מה שאמרת לו זה שאתה תצביע בעד החוק, כאשר הוא יהיה בממשלה. מאה אחוז. כן, ראינו איך הם הצביעו. חברים, הרי מי נדפק מזה? האוכלוסיות שאתם מייצגים. אוכלוסיות ש"ס, אוכלוסיות העולים החדשים, וישראל ביתנו, שמשום מה החליטה להצביע נגד.

אדוני היושב-ראש, ואני גם אשאל שאלה לגופו של עניין: מה הבטיחה הממשלה לישראל ביתנו תמורת התמיכה שלהם בהורדת חוק שכר מינימום?

אני אשאל. תהפוך את זה לאי-אמון, יצטרכו לדווח. אני אשאל בתום הדיון. רחוק ממה שאתה היית מוכן לשלם. תשמע, אני הייתי מוכן לשלם שכר מינימום. אגב, אדוני היושב-ראש וחבר הכנסת וקנין, ממשלת אולמרט, שאתם הייתם חברים בה, העלתה את שכר המינימום. עובדה, מה לעשות, שכר המינימום עלה בתקופת ממשלת אולמרט ב-600 שקל, בסיכום שהיה עם עמיר פרץ, שהיה שר הביטחון אז, ראש מפלגת העבודה.

באמת ייצג את הקווים של מפלגה סוציאליסטית. עובדה, שכר המינימום עלה בממשלת אולמרט ב-600 שקל, ואמרתי: אני אישית העליתי את שכר המינימום, בחקיקה, חבר הכנסת וקנין, לפני שאתה היית פה בכלל בכנסת. אז אני אומר לך, תפסיק למכור סיפורים שאתה לא יודע אותם. מאה אחוז. אדוני היושב-ראש, אני חושב שיש דבר נורא פשוט, אני חושב שאם אנחנו רוצים להוביל אנשים לעבוד, וזאת צריכה להיות המטרה העליונה של הממשלה, כי עובדה שההשתתפות בכוח העבודה היא נמוכה בהשוואה לכל מדינות ה-OECD, אם אנחנו רוצים לגרום לכך שאנשים יעבדו, צריכים להבטיח שמי שעובד לא יהיה עני, זה נורא פשוט. זו נוסחה נורא פשוטה. אני באמת מתנגד בכל לבי שאנשים יחיו מקצבאות, והוכחתי את זה גם כשהיינו באוצר,

הוכחתי את זה, אבל אני בעד זה שמי שעובד יקבל תמורה הולמת ויחיה בכבוד. ואני רוצה להסביר את זה. מס הכנסה שלילי. אם היינו מפעילים מס הכנסה שלילי באופן מלא, הייתי מוותר על שכר מינימום. אבל לצערי זה לא עובד. אני רוצה להסביר את זה, אדוני היושב-ראש וחבר הכנסת וקנין, בדוגמה, זה לא נכון.

אני מבין אותה, רק אני לא מבין איך אתם, את הזוגות הצעירים.

חבר הכנסת וקנין, אני רוצה להסביר. אתה לא מקשיב. מכסת קריאות הביניים שלך הסתיימה. אני רוצה להסביר את זה, אדוני היושב-ראש, בדוגמה שכל אחד יבין אותה, מדוע חשוב שירוויחו יותר ולא יחיו מקצבאות. בקדנציה הקודמת חבר הכנסת, שהיום הוא המשנה לראש הממשלה, סילבן שלום העלה את נושא מס הכנסה שלילי,

והאוצר התנגד בכל תוקף לגישה שלו, שהיתה הרבה יותר קרובה. אתה תמכת בו, אנחנו תמכנו בו. הממשלה תמכה בזה. חברים, אני רוצה להסביר בדוגמה את החשיבות, את הקשר בין העבודה לבין העניין של שכר מינימום לעומת קצבאות.

ניקח אדם שחי מקצבה, ויש לו שני ילדים, והוא מקבל, אדם שחי מקצבה, נגיד קצבה נמוכה, 2,500 שקל לחודש,

שכיחות בביטוח לאומי, 2,500 שקל לחודש. אדם כזה, נבדוק איך הוא חי במשפחה שלו. הוא מקבל מהמדינה קצבה 2,500 שקל לחודש, אבל נוסף על הקצבה הוא מקבל הטבות נוספות, משום שהוא חי מקצבה. ההטבות הכלולות הן כדלקמן: השתתפות בשכר דירה עד לסכום של 1,600 שקל לחודש, פטור מארנונה כללית, פטור מאגרת טלוויזיה, פטור מתשלומי בית-ספר, מענק לכל ילד לכל שנת לימודים. אני לא סופר את כל ההטבות האלה במשכורתם המלאה, נגיד שכולם עולים רק 1,500 שקל בחודש.

ביד הוא כאילו מקבל 2,500 ועוד 1,500. זה 4,000 שקל נטו לחודש. עכשיו ניקח אדם אחר, שמרוויח יותר משכר מינימום. יש לו שני ילדים, הוא עובד כל יום שמונה שעות בבית-חרושת, מקבל 4,000 שקל לחודש נטו,

זאת אומרת, כמעט שכר ממוצע במשק. 4,000 שקל לחודש. תסכים אתי שהוא משלם מהכסף הזה או שכר דירה או משכנתה, הוא משלם ארנונה כללית, הוא משלם אגרת טלוויזיה, הוא משלם תשלומי בית-ספר. שוב, אני לא סופר את כולם. נגיד שהוא משלם רק 1,500 שקל לחודש, הוא נשאר ביד נטו עם 2,500 שקל, לעומת זה שלא עובד, ומקבל 4,000 ביד. מי המטומטם שילך לעבוד? מה הפלא שמספר המובטלים ומספר אלה שחיים על קצבאות הולך וגדל? אתם לא מבינים את זה? זה נוסחה נורא פשוטה. תדאגו לכך שמי שעובד יקבל את ההטבות, לא מי שלא עובד יקבל הטבות. היום המצב הוא שמי שלא עובד מקבל הטבות, והחלק של אנשים שלא עובדים הולך וגדל על גבם של האנשים העובדים. אדוני, יום אחד זה יתפוצץ. יום אחד נגיע למצב שבו החלק שמשלם את הכסף שעליו חיים אנשי הקצבאות יקרוס. איך אמר ביבי נתניהו? השמן והרזה. הרזה שנושא על גבו את כל אלה יום אחד יקרוס, ויותר לא יהיה מי שישלם קצבאות. בואו נעביר אנשים מקצבאות ומעוני לעבודה. אי-אפשר לעשות את זה בלי העלאת השכר.

אדוני שר האוצר,

הצעה יותר מתונה,

ההצעה שלי אומרת להעלות את שכר המינימום בפעימה אחת, מ-47.5% שהיום קיים ל-50% מהשכר הממוצע במשק.

אדוני שר האוצר,

ששכר מינימום היום לא מביא בחשבון המון הכנסות שאינן בתוך שכר הבסיס. אני חושב שיש מקום לטפל בזה, ואם נעלה את שכר המינימום אני בהחלט אתמוך בשינויים בהגדרה מה זה שכר מינימום. כי לא יכול להיות מצב שאנשים שמקבלים נגיד הכנסה של 11,000 שקל או 10,000 שקל, עדיין מקבלים השלמה לשכר מינימום. אפשר לתקן את זה, בואו נתקן את שני הדברים, בואו נתקן את שכר המינימום ובואו נתקן את הדברים העקומים בשכר המינימום. דבר אחרון, היושב-ראש, אכיפה. אין שום ספק, ציינתי נתונים, שלא שווה. יכולים לכתוב על נייר מה שאתם רוצים. אם אין מי שמפקח על כך שאנשים באמת משלמים את שכר המינימום, אנשים לא ישלמו. הראיתי את האחוזים, 22% ומשהו מהנשים לא מקבלות שכר מינימום.

כי אין אכיפה. מי מפריע למשרד התמ"ת, שיש לו פקחים לעשות את העניין הזה, לעבור אצל כל העוסקים, הרי אנשים מפחדים להתלונן, לבדוק מה השכר שהם מקבלים,

ולהעניש בחומרה מי שמפר את חוק שכר מינימום? אז לפחות תהיה אכיפה של מה שקיים, ואם יהיה מחר שכר מינימום חדש, תהיה אכיפה של שכר מינימום חדש. אני קורא לחברי הכנסת מכל סיעות הבית, אל תעשו, כמו שאמר פרץ, ואני לא אחזור על דבריו, אל תעשו את החשבון הפוליטי שעכשיו נוח לי.

זו הצבעה למען האיש החלש במדינת ישראל שהולך לעבוד. אפרופו אתמול, אני לא רוצה לפתוח מחדש את מורשת ז'בוטינסקי, אבל דיברתי על זה קצת אתמול, אדוני. אז אנשי תנועת החרות שלא היו פה,

זה נאום חדש.

לא, אני מסיים.

אנשי תנועת החרות שלא היו פה אתמול, ביום ז'בוטינסקי, צריך לזכור את מאמרו של ז'בוטינסקי, צדק חברתי כמבוא לגאולתו של עולם, שהוא רואה, מקדש, את הפרט, לא לא. כל מי שלא יודע מה כתוב יראה את הפרוטוקול של אתמול. אדוני הרחיב על כך.

שהוא מקדש את הפרט ואומר שהמדינה צריכה לדאוג לקיום בכבוד של כל פרט.

שכר המינימום הוא רק צעד אחד בכיוון הזה, ואני פונה אליכם להצביע בעדו ולא לעשות את החשבונות הפוליטיים.

אתמול אנחנו קיימנו, על-פי החוק שיצא מתחת ידו של אדוני, את יום ז'בוטינסקי בכנסת. תודה רבה. הייתי שמח לדבר בישיבה כזאת. תודה רבה. אדוני שר האוצר יבוא וישיב על שתי ההצעות יחד. הואיל ושני חברי הכנסת עמדו כאן כ-40 דקות, לאדוני יש 40 דקות. מה, מה? אני צוחק, אני צוחק. היחידי שאני לא אומר לו לדבר 40, בעצם גם לשטייניץ. אל תדאג. לדבר הוא יודע הרבה.

לא לבר-און ולא לשטייניץ אסור לומר דבר כזה.

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני תמיד נפעם, אני מגיב על שני הנאומים ששמעתי עכשיו, כמה אומץ יש באופוזיציה. תמיד קל להפגין אומץ באופוזיציה. גם בקואליציה. זה לא אופוזיציה, זה קואליציה.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אפללו, לא להפריע לשר.

הוא עוד לא התחיל לדבר, הוא עוד לא התחיל לדבר. תנו לו לדבר 20 30 שניות, אחר כך קריאות ביניים.

התבלבל, אדוני היושב-ראש.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת עמיר פרץ היה שר בכיר בממשלה הקודמת, וכך גם חבר הכנסת מאיר שטרית. אז לא היה משבר עולמי גלובלי שאיים למוטט את הכלכלות הכי חזקות בעולם.

לפני שלוש שנים, לא ירד הדולר ב-20%, והיורו, והביא לסף הפסד את כל התעשיות המסורתיות בישראל, את הטקסטיל, ואת המתכת, ואת העץ ואת הפלסטיק. אז היו צמיחה ושגשוג בכל העולם. אבל אז, כשעמיר פרץ היה ראש המפלגה הקואליציונית השותפה הגדולה ביותר של מר אולמרט, ומאיר שטרית היה שר בכיר גם הוא, הם לא ביקשו להעלות את שכר המינימום לרמה הנוכחית שהם מבקשים היום, 4,600, אפילו שלא היה משבר. ב-2007 2008 היתה צמיחה בארץ ובכל העולם. זה לא נכון עובדתית. הדולר היה חזק, לא חלש. אלה לא עובדות. התעשיינים בפריפריה הרוויחו יותר מהיום. אבל אז חבר הכנסת פרץ לא הביא את זה לרמות האלה. יש גבול, תסלח לי. חבר הכנסת פרץ, אולי אתה לא יודע, אחרי שהוא מדבר אתה יכול לעלות על הבמה. לכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, שקל להיות אמיץ באופוזיציה, וצריך להיות כנראה קצת פחות אמיץ אבל הרבה יותר אחראי ושקול בממשלה. ואני אומר לך, שום שר אוצר, שום שר אוצר, גם אם עמיר פרץ היה היום שר אוצר, וגם מאיר שטרית, וכל חבר אחר, כל בן-אדם רציני לא היה מעלה את שכר המינימום בתקופה הזאת, של שיא המשבר, כשהמשבר עוד לא מאחורינו, כשהתעשיות המסורתיות, לא ההיי-טק בתל-אביב, הטקסטיל בערד, המתכת והפלסטיק בגליל, נאנקות עדיין תחת שערי הדולר והיורו והן על סף הפסד, ובנק ישראל קונה דולרים כדי לשמור אותם ברווחיות. הם לא היו מציעים הצעה כזאת. דרך אגב, בכל המדינות המפותחות בעולם, לפי בדיקה שערכתי, אין מדינה מפותחת אחת שבשנה האחרונה העלתה את שכר המינימום.

כמה יש, רגע, רוני. תקשיב, אחר כך אם יהיו לך שאלות תשאל. אדוני היושב-ראש, עמיר פרץ דיבר כאן באומץ רב, תראה לי ממשלה אחת שמפחיתה מס הכנסה. עמיר פרץ דיבר באומץ רב,

אתה לא רוצה להשיב? אם אתה לא רוצה, אין בעיה. עמיר פרץ גילה אומץ רב, והוא הציע להתעלם מהמעסיקים.

אדוני שר האוצר, אתה דואג גם למעסיקים. אודה ולא אבוש: אני דואג גם לתעשייה וגם למעסיקים, בעיקר בפריפריה. אני לא רוצה שמפעל "מגבות ערד" יתמוטט מחר בבוקר, מעסיקים שם 500 בדואים ועולים חדשים. הם היום על סף הרווחיות בגלל ירידת שערי המטבע, משום שהשכר היחסי כבר קפץ מול פורטוגל או ספרד, שאתן הם מתחרים, ב-20%, ואתה רוצה שיהיה עכשיו על ה-20% עוד 20% בתוך שנה, כלומר 40%. אני דואג למעסיקים בפריפריה. השר מיסז'ניקוב, רותם, נא לקיים את אספת מנהיגות ישראל ביתנו, אם מרוב האומץ שמפגין כאן חבר הכנסת עמיר פרץ, מחר מפעל "מגבות ערד" יתמוטט, והוא יתמוטט אם יעלו לו ב-20% את השכר, ועובדים שם 500, בעיקר בדואים אזרחי ישראל וקצת עולים חדשים, אז זה 500 מובטלים. אני דואג כי יש בערך 120 מפעלים כמו "מגבות ערד" שההצעה של עמיר פרץ יכולה לסגור אותם בפריפריה. לכן, חברי הכנסת, אני אומר לכם: במשבר הנוכחי, בקשיים הנוכחיים, מה שעמיר פרץ מבקש, ומי שיצביע בעד החוק שלו מצביע לא בעד החלשים בישראל, כי צריך להסתכל מהן באמת ההשלכות, מי שיצביע בעד החוק של חבר הכנסת עמיר פרץ מצביע בעד הגדלת האבטלה. נכון שהוא יפגע בכמה מעסיקים, ייסגרו מפעלים בפריפריה, אבל הוא יפגע גם בעובדים, כי מי שהיום יחסל את המעסיקים בפריפריה יחסל גם את העובדים. יש ממשלה, כשעמיר פרץ היה ראש ההסתדרות, היה לו המון אומץ, מעסיק שמשלם 2,000 שקל,

היה לו המון אומץ. בשיא המשבר הכלכלי הקודם, מי שמעסיק ב-2,000 שקל, שיסגרו לו את המפעל. הוא השבית את המשק פעם אחרי פעם. כל שני וחמישי, כשעמיר פרץ היה יו"ר ההסתדרות, מרוב אומץ הוא השבית את המשק: את הנמלים, את החשמל, את המים ואת התחבורה. בתקופתך כיושב-ראש ההסתדרות, מרוב אומץ שהשבתת את המשק פעם אחר פעם, פגעת גם במעסיקים, אבל פגעת גם בעובדים.

אומץ ואומץ ופופוליזם, אני מציע קצת שיקול דעת. הזכירו כאן, וגם בימים האחרונים, את ה-OECD ואת הערות ה-OECD על פערי השכר הגבוהים בישראל. זה נכון, ויש לפעול לצמצומם. אבל אם לא רוצים להקשיב לאוצר, ועמיר פרץ לא מעוניין להקשיב למשרד האוצר, משום מה, והוא בטוח שהוא חכם יותר וצודק יותר תמיד, אני מציע לחברי הכנסת, מאחר שאנחנו בתקופה של משבר כלכלי רציני ומתחייבת רצינות, להקשיב לבנק ישראל. אני קורא מדוח בנק ישראל שיצא רשמית בשבוע שעבר: עלייה חדה בשכר המינימום, כך אומר בנק ישראל, צפויה להביא לפיטורים בהיקף משמעותי ולעלייה נוספת באבטלה. אם לא הקשבת, אני חוזר על זה עוד פעם. כך אמר נגיד בנק ישראל פרופסור סטנלי פישר בשבוע שעבר וכך אמר בממשלה ביום ראשון. אבל אני מצטט מהדוח הרשמי שפורסם מלה במלה: עלייה חדה בשכר המינימום,

צפויה להביא לפיטורים בהיקף משמעותי ולעלייה נוספת באבטלה. אז, מי אתה עמיר פרץ?

אתה מוכן לקחת סיכון של עוד 50,000 מובטלים בפריפריה? יהודים, ערבים, בדואים ודרוזים? דובר על ה-OECD. ה-OECD אכן העיר למדינת ישראל שצריכים לצמצם את פערי השכר במשק, ואנחנו מקבלים את זה, ותיכף אמנה כיצד אנחנו מתמודדים עם זה. אבל בואו ונראה, אם כל כך מכבדים את ה-OECD כאן, שהעיר לנו על פערי השכר, מר פרץ, מה אומר ה-OECD על שכר המינימום בישראל. הרי ה-OECD קבע ששכר המינימום בישראל גבוה מדי והמליץ להוריד אותו. לפי ה-OECD, מתוך 34 מדינות, ב-31 מדינות שכר המינימום יותר נמוך מאשר בישראל ביחס לשכר הממוצע, ורק בשתיים, צרפת וניו-זילנד, הוא גבוה יותר. אבל כדי לדייק אקרא מדוח ה-OECD על ישראל בשפה האנגלית מה בדיוק הוא אומר על שכר המינימום. תקשיב טוב, עמיר פרץ. הוא אומר כך: The ratio of the minimum wage to the average wage is worryingly high, גבוה בצורה מדאיגה.

ה-OECD קובע שכבר ברמה הנוכחית של שכר המינימום הוא מעודד אבטלה בקרב החלשים בישראל. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להבהיר לחברי הכנסת ברגע של רצינות, בקדנציה הקודמת היית בעד. אם ההצעה הזאת עוברת היום, בתקופה הזאת של משבר כלכלי, בתקופה הזאת שהדולר והיורו ירדו, וכבר מפעלים רבים, בעיקר בפריפריה, על סף הפסד ופיטורים, יהיו לזה שתי השלכות. האחת, אנחנו לוקחים סיכון של עשרות אלפי מובטלים חדשים, אנשים מהשכבות החלשות. לא בתל-אביב, בתל-אביב אין כמעט שכר מינימום,

בנגב, בירושלים, באוכלוסייה חרדית, באוכלוסייה ערבית. לוקחים סיכון של עשרות אלפי מובטלים חדשים. מי יחליף אותם,

להיות שיש פה עוד 50,000 מובטלים חדשים? איך הממשלה הרשתה למצב כזה לקרות? איך נהגתם בחוסר אחריות? מי שמצביע בעד הצעתו של חבר הכנסת עמיר פרץ מצביע בעד הגדלת האבטלה בישראל. שלא יהיה לכם ספק, זו תהיה התוצאה הישירה בשנה הקרובה: יותר מובטלים. אולי תקבלו קצת מחיאות כפיים מכמה עיתונאים. עמיר, כבר קיבלת כמה תמונות, יפה מאוד. אבל אתה תביא עלינו במו ידיך הפופוליסטיות יותר אבטלה. ואת זה אומר לא רק אני, את זה אומר פרופסור סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל. את זה אומר לך ה-OECD, שהוא בעד הקטנת פערים. אז יש כאן מישהו בכנסת שיכול להתעלם מהאזהרות הללו?

העלאת שכר המינימום פירושה בתקציב הדו-שנתי, בהבשלה מלאה זה יגיע ליותר מ-3 מיליארדי שקל בשנה, אבל בתקציב הדו-שנתי זה בערך 5 מיליארדי שקלים גידול בהוצאה הממשלתית. הכסף לא גדל על העצים. אם היום אנחנו מעלים את שכר המינימום בשיעור שכזה, אנחנו צריכים להוריד בתקציב, מעבר לקיצוץ בביטחון שאנחנו מתכוונים לעשות, לחתוך בתקציב עוד 5 מיליארדי שקל בתקציב הדו-שנתי, לשנתיים.

מי שמצביע בעד ההצעה הזאת מצביע בעד האבטלה, בעד קיצוץ בחינוך, בעד קיצוץ בבריאות,

בעד קיצוץ בתשתיות, בעד קיצוץ בביטחון הפנים. מי שמצביע בעד ההצעה הפופוליסטית הזאת יגדיל את האבטלה ויפגע בתקציבי החינוך והבריאות והרווחה והתשתיות והצמיחה במדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, מה אנחנו מציעים לעשות? ראשית, העיר חבר הכנסת מאיר שטרית הערה נכונה. מאיר, אני דווקא מצטרף להערתך. הוא קודם כול האיר את עינינו, והוא צודק, מאיר, הוא מכיר את העובדות, שחלק גדול מאלה שנמנים היום עם מקבלי שכר מינימום מרוויחים 8,000, 10,000 ו-12,000 שקל. לא אני אלא מאיר שטרית העיר שיש עיוות כשאומרים שכר מינימום.

בגלל עיוות בשיטת החישוב, מדברים רק על הבסיס, יש אנשים שהם בשכר מינימום ומקבלים 12,000 שקל לחודש.

אבל מה צריך לעשות כדי לתקן?

אנחנו מודעים לצורך להגביר את מערך האכיפה במשרד התמ"ת. אנחנו מתכוונים לבצע תגבור משמעותי, בשיתוף עם השר בנימין בן-אליעזר, של מערך האכיפה, שיאכפו לפחות את החוקים שקיימים היום של שכר מינימום במשרד התמ"ת.

אנחנו מתכוונים להקטין עלויות של יציאה לעבודה, כי המטרה היא לעודד עבודה ולא אבטלה, כמו שאמרת, בין השאר על-ידי הגדלה משמעותית, החל מהשנה הבאה, של תקציבי מעונות-היום, גם במשרד התמ"ת. שלישית, הכי חשוב, מס הכנסה שלילי. מס הכנסה שלילי הוא הדרך הנכונה לטפל בבעיה,

ובעיקר בתקופה כזאת. ומי ששם את זה על המפה, ואני חושב שמגיע לו יישר כוח על כך, מי שבכלל הניח את זה על המפה של מדינת ישראל זה ידידי השר סילבן שלום, שהוא הראשון שהעלה את הנושא הזה לדיון ולמודעות ציבורית ודחף אותו. מה ההבדל בין מס הכנסה שלילי, תמיד ובתקופת משבר, לבין העלאת שכר מינימום? כשאתה מעלה שכר מינימום אתה עשוי להגדיל מאוד את האבטלה, וצריך להיות חסר שיקול דעת לחלוטין בתקופה הזאת, כשהמשבר עוד משתולל באירופה ובעולם כולו, לקחת סיכון של הגדלת האבטלה. כשאנחנו יוצאים עם מס הכנסה שלילי, והכוונה שלנו במהלך התקציב הדו-שנתי הבא היא להגיע לפריסה מלאה של מס הכנסה שלילי, משפחות נזקקות שעובדות שצריכות את זה, חברת הכנסת זוארץ, יקירתי. חברת הכנסת זוארץ, את מדברת עם שלוש עוזרות. בו-זמנית הן מדברות אתך. מאוד מפריע לנואם. לפחות עם אחת תדברי. הן מדברות אלייך שלושתן, את אפילו לא שמה לב. שומעים את זה עד כאן. בלתי אפשרי. רבותי, חברי הכנסת מצד הקואליציה שם, לא יכול להיות שכל כך הרבה עוזרים ידברו בו-זמנית. אדוני היושב-ראש, מס הכנסה שלילי הוא תוכנית שבה הורים עובדים לילדים, לשני ילדים, שלושה ילדים ויותר, מקבלים תוספת משמעותית אם הם מקבלים שכר מינימום. התוספת היא עד 430 שקל לעובד, ואם זה שני עובדים בשכר מינימום זה עד 860 שקלים למשפחה. היתרון עצום, כי אתה כן מגדיל תמריץ להצטרף למעגל התעסוקה, אבל אתה לא מגדיל את הסכנה של אבטלה, אתה לא משית עלות נוספת על המעסיקים, ולכן אותו מפעל "מגבות ערד", או 120 מפעלים דומים, כשאתה עושה מס הכנסה שלילי, אתה לא מאיים עליהם ולא מאלץ אותם לסגור או לפטר או לצמצם. אתה לא מסתכן בהגדלת האבטלה, אבל אתה כן מקטין פערי שכר, כן מסייע לחלשים ומוסיף להם במשכורת המינימום שלהם, ודווקא מעודד גידול של ההעסקה. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני פונה אל חברי הכנסת לפעול באחריות. אני פונה גם לחברי אופוזיציה: אילו הייתם היום בממשלה, כולכם או רובכם לא הייתם מרימים יד בעד ההצעות האלה. לא הייתם מרימים ידכם.

אני פונה אל הכנסת להכריע בשיקול דעת, ברציונליות, בלי פופוליזם, בלי התלהמות. אני פונה אל הכנסת להסתכל אל העולם המפותח ולראות שאין מדינה אחת שהעזה להעלות את שכר המינימום בשנה האחרונה, בתקופת המשבר, או שמתכננת לעשות כך בשנה הקרובה, כי כל המדינות המפותחות בעולם נוקטות חובת זהירות ועושות כל מאמץ, קודם כול, בראש ובראשונה, להקטין את האבטלה. ואני אומר לך, עמיר פרץ, המשימה הכי חשובה של שרי אוצר בכל העולם, גם שלי, בתקופת המשבר הזאת, היא קודם כול ובראש ובראשונה ולפני הכול לבלום את האבטלה, לא לתת לאבטלה בישראל להגיע לממדים האירופיים או האמריקניים. בארצות-הברית האבטלה כ-10%, ברוב אירופה, 10%, בספרד, 20%. אנחנו הצלחנו, על-ידי מדיניות זהירה, מצד אחד נועזת, מצד שני, וגם על-ידי עסקת חבילה עם ההסתדרות והמעסיקים, שגילו אחריות, ההסתדרות גילתה אחריות וגם המעסיקים ולא השביתו את המשק בתקופת המשבר. הצלחנו להגיע לכך שהאבטלה בישראל, לפי הנתון האחרון, היא 6.9%, פחות מ-1% מעל הרמה הנמוכה שלפני המשבר. תנו לנו לשמור על כך. תנו לנו להמשיך להוריד את האבטלה. זאת תקופה לא קלה, זאת תקופה ששערי המטבע מקשים על המעסיקים והיצואנים. תנו לממשלת ישראל ולמדינת ישראל להמשיך להקטין את האבטלה ולצמצם את פערי השכר בדרך אחראית ולא בדרך פופוליסטית שתגדיל את האבטלה ותפגע קשה מאוד בתקציבי החינוך, הבריאות והרווחה החל מהשבוע הבא. אדוני היושב-ראש, ברור לכולנו כיצד כנסת אחראית וחבר כנסת אחראי צריכים להצביע. תודה רבה.

רבותי חברי הכנסת, אנחנו צריכים לפעול לפי התקנון, ועכשיו זכות התשובה, רק הואיל והדברים הם דברים שברומו של עולם, על סדר-היום הציבורי, אני לא יכול לאפשר דיון שבו לא מקשיבים. חבר הכנסת עמיר פרץ, אני מודיע לך מראש, כדי שלא תהיינה בינינו אי-הבנות, אני בדרך כלל מאוד ליברלי כשמדברים לעניין, עומדות לרשותך חמש דקות, ואני אבקש לסיים בהן, כי בתום חמש הדקות אני אקרא לחבר הכנסת מאיר שטרית. חמש דקות לכל אחד, ועוברים להצבעות. בבקשה, אדוני.

חברי הכנסת, חבר הכנסת רותם, לא להפריע. רבותי, נא לא להפריע. השרה גמליאל, בבקשה לא להפריע, זה מפריע מאוד. אני מבקש שתבקש משר הביטחון שאם הוא, כבוד שר הביטחון. שיפגין קצת הקשבה. אני מציע לך לקבוע פגישה או במשרדך או במשרדה,

של יושבת-ראש האופוזיציה. לשלושתכם יש משרדים יפים מאוד. נא לא להפריע. ברגע שאני מקיש על חמש הדקות, לא תהיה לך שנייה יותר. אם לא יפריעו לי. לא יפריע לך אף אחד. רבותי, אין הפרעות, אני מודיע.

אדוני היושב-ראש, אני לא התכוונתי לעלות ולהשיב, אבל לאור העובדה ששר האוצר ממשיך להשתמש בנתונים שלא היו ולא נבראו,

אכן אתה צודק, ב-2006 הצלחנו להעלות את שכר המינימום ב-500 שקלים, ואז ההעלאה נפסקה, אבל ההסכם היה על 4,600 שקל. כבר התחשבנתי מספיק עם המפלגה שלי, אם יושב-ראש המפלגה הנכנס היה מקפיד על זה, יכול להיות שהיום אתה לא היית מתמודד עם זה. אבל אני רוצה לשאול אותך, מאיפה אתה כבר הפכת מומחה כזה למפעלים? תאמין לי, אדוני שר האוצר, אני כבר סייעתי לתעשיינים ולמעסיקים ולמפעלים, אתה צריך לכהן עוד שתי קדנציות כדי להציל את מספר המפעלים שאני סייעתי להם ועשיתי. אבל השיטה שלך, השיטה שלך היא שיטה שמובילה מדינות להיות מדינות מפגרות, כי מה אתה אומר? אתה אומר שכושר התחרות הישראלי ייבחן סביב שכר נמוך. ככה עוזרים ל"מגבות ערד"? מה אתה חושב, שמפעל טקסטיל שרצה לעזוב לא עזב כי תוריד לו 100 שקל בשכר? מי שרצה לעזוב כדי להתחרות באותם מפעלים בסין,

עם 50 דולר בחודש, הוא כבר עזב. אבל אם אתה רוצה להתמודד עם ענף הטקסטיל, אם אתה רוצה להתמודד עם ענף העץ, קח את הכסף הזה שאתה רוצה להשקיע במס הכנסה שלילי ותתמקד באותם מגזרים, תן להם טכנולוגיות, תן להם אמצעי שיווק, תן להם סיוע אמיתי כדי שיוכלו להתחרות. השיטה הזאת שאתה רוצה לפתח במדינת ישראל, "מגבות ערד"

אני לא יודע כמה פעמים אתה ביקרת שם, אני יודע כמה פעמים אני ביקרתי. אני מקווה שאתה לא מצפה שאנשי "מגבות ערד" יבואו להפגנה ויתחננו אליך שתוריד את שכרם כדי שישמרו על מקום עבודתם. אבל יש לי הצעה בשבילך, הרי אתה כל כך בטוח ששכנעת את כולם, אני יודע שזה לא בתקנון, אני מוכן שנלך להצבעה חשאית. אם אני מפסיד בהצבעה חשאית, אני מתחייב לא להעלות את ההצעה הזאת בשנתיים הקרובות. אדוני שר האוצר, אתה כל כך בטוח, אתה חושב שהאיומים שלך והלחץ ושבירת הזרועות ירשימו את כל אותם אנשים שהיום מביטים, מביטים לכנסת ומייחלים שמשהו יקרה. אני רוצה לומר לך: אל תטיף לנו. אני מציע לך לא להטיף לנו. מחיאות הכפיים שאתה מחפש בקרב המעסיקים ובעלי ההון נגועות באלמנטים חמורים מבחינה ציבורית הרבה יותר מאשר הניסיון שלך להדביק פופוליזם לאדם זה או אחר. אבל אני חושב שהגיע הזמן שתבוא ותציג את האמת כולה, ואמרת את האמת, אבל אתה מנסה להטעות את הציבור. איך אתה אומר? אתה מדבר על מס הכנסה שלילי ואומר: יקבלו 460 שקל. קח את הדוח של בנק ישראל. רק 10% מהזכאים מקבלים זאת. הרוב מקבלים בין 50 שקל ל-200 שקל במקרה הטוב. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני באמת אשמח אם שר האוצר יצא אתי לאיזה סיור במפעלי הטקסטיל, במפעלי העץ, במפעלים אחרים, ותבין מה צריך לעשות. קח רק דוגמה קטנה לחוסר היכולת שלכם להגן על מפעלים: יש היום מתפרה קטנה במצפה-רמון. אתה יודע למה חצי מהעובדות שם, שהן מדימונה, לא מגיעות לעבודה? כי אין להן הסעות מדימונה למצפה-רמון. תעזור בהסעות, תעזור בשינויים טכנולוגיים, תסייע לאותם מגזרים בצורה ממוקדת, תפסיק להשתמש בפופוליזם הזה שאתה לוקח לעצמך. ואני פונה היום לחברי הכנסת: היום ההחלטה היא או כניעה מוחלטת למעסיקים ובעלי ההון בניצוחו של שר האוצר, בהשראתו של ראש הממשלה, היישר מארצות-הברית הגדולה, או ליצור מחדש ברית מחודשת עם אותו ציבור רחב שכל כך זקוק לעזרתנו. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר שטרית, גם לרשותך חמש דקות תמימות, לא יותר, אבל אפשר פחות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני שר האוצר,

אדוני היושב-ראש, אני יכול להראות לך,

הצבעות של שר האוצר, חבר הכנסת שטייניץ, הוא לא חייב להקשיב. השר שטייניץ, יש בידי רשימה של הצבעות שלך בחוק שכר המינימום שהובא בכנסת הקודמת על-ידי הממשלה. אתה הצבעת בעד העלאת שכר המינימום.

הפקידים שינו את דעתך? איך הצבעת אתה? איך הצביע השר בר-און? אני העליתי את שכר המינימום, מיקי. את כל הקצבאות. נכון, אני בעד העלאת שכר וקיצוץ קצבאות. שר הרווחה, מגן על העניים והחלשים, סוציאליסט. תתבייש לך.

תתבייש לך. אתה שר הרווחה? אתה שר ההון אתה, לא שר הרווחה. השר הרצוג. אתה שר של, אתה עושה שקר בנפשך. תתבייש לך. אתה תצביע היום נגד שכר מינימום? בבקשה לא להטיף, לדבר.

אני אומר לכם, אדוני שר האוצר, אדוני שר האוצר, אתה אמרת: תראה לי ממשלה אחת נוספת במדינה מפותחת שמעלה עכשיו שכר מינימום. רגע, אתה צודק. השר שטייניץ.

שטייניץ, גם אנחנו, גם אנחנו. אדוני שר האוצר, אתה אמרת בדיון עכשיו בתשובה, אם אתה פונה אליו,

לא, אני מתייחס לדברים שהוא אמר. הקשבתי למה שהוא אמר. יש לך חמש דקות. נכון, אני לא רוצה יותר. תראה לי ממשלה אחרת שמעלה עכשיו שכר מינימום. ואני אומר לך: תראה לי ממשלה אחרת שמפחיתה עכשיו מס הכנסה. תראה לי. אתה אמרת פה בדיון שמפחיתים מס הכנסה. תראה לי, אדוני השר. אתה בדיון אמרת שהמשמעות של העלאת שכר המינימום תהיה צורך לקצץ עוד 5 מיליארדי שקל בשנתיים, כלומר 2.5 מיליארדי שקל בשנה בתקציב. אני מבין את זה, אז הצעתי לך דרך נורא פשוטה: תבטל את ההפחתות ממס הכנסה. זה יותר מ-2.5 מיליארדי שקל בשנה. אתה יכול להעלות את שכר המינימום. אתה גם מעלה מסים. אתם הולכים הפוך בהיגיון הכלכלי. אתם מעלים את המסים העקיפים. אתם מעלים מסים בצורה רגרסיבית. זה שאתה מעלה את מחיר הסיגריות ב-2 שקלים לקופסה, אתה דופק את העשירים? אתה דופק את החלשים המעשנים. זה הרי מס עקיף, וישראל נמצאת באחד המקומות הגבוהים בעולם, ב-OECD, במסים העקיפים. במקום הראשון. במקום הראשון במסים העקיפים. אם אתם כבר רוצים להוריד מסים, תורידו מסים עקיפים, לא מסים ישירים. אתם נותנים מתנה לעשירים.

מה ההיגיון בזה,

לתת מתנה של 5 מיליארדי שקל לעשירים? זה מותר, אתה תומך בזה בשתי ידיים. להוסיף כמה מאות שקלים לאנשים שחיים מתחת לקו העוני, זה אתה נגד.

תקרא את דוח הביטוח הלאומי, של אגף המחקר.

שהעלאת שכר המינימום תפחית את ממדי העוני ב-24% בקרב אנשים עובדים. זה לא מספיק חשוב בעיניך? ואני פונה אליכם, חברים, אלי ישי, יו"ר תנועת ש"ס, אבישי ברוורמן, ראש הממשלה שאיננו פה, שר המסחר והתעשייה, חברי ש"ס בממשלה, אנשים שמייצגים ציבורים שלמים: אתם לא יכולים לתת יד נגד הצעה שבאה לתקן דבר קטן במשק, שאנשים שעובדים יחיו בכבוד. אדוני שר האוצר, אתה אמרת עוד: מה יהיה אם נעלה את שכר המינימום, זה יפגע בפריפריה.

שנשאיר את האנשים בפריפריה לקבל שכר של עוני ולהישאר בעוני כל החיים שלהם? אני אומר לך, ואני אומר את זה ביושר לב: אם מפעל לא מסוגל לשלם שכר מינימום, ספק אם הוא צריך להמשיך להתקיים. שלא יאיימו עלינו. במקומו יבוא מפעל יותר טוב, שישלם יותר משכר מינימום. אני אומר לך כראש עיר לשעבר: אני לא הסכמתי לקבל ליבנה שום מפעל ששילם שכר נמוך. העדפתי שלא יהיה מפעל ושלא יהיה מפעל שישלם שכר נמוך. ואגב, זה הוכיח את עצמו. יבנה פרחה עד השמים. בנו מיליון מטר רבוע בתקופתי, של תעשייה שמרוויחים כולם, ברוך השם,

יש מקרים שבהם השער משתנה, שער הדולר, שער היורו, וזה יוצר מצב של תחרות בלתי אפשרית, אדוני היושב-ראש, לממשלה יש כלים לעזור ליצואנים. ועשינו את זה בעבר,

בביטוח שער, באלף-ואחד כלים, לעזור ליצואנים. אפשר לעשות את זה כל פעם מחדש. אני לא נגד היצואנים ולא נגד תעשייה. אני בעדם, בעד תעשייה, בעד עבודה, אבל בעד שיהיה מי שיעבוד, שיהיו אנשים שילכו לעבודה ויביאו הביתה פרנסה בכבוד.

אדוני היושב-ראש, אני אומר לחברי הקואליציה: הרי שר האוצר, אתה עומד ומסביר לנו שנה וחצי שאתה הוצאת את המשק ממשבר, שהכול פורח. תודה לאל, באמת, המשק פורח. אני לא חושב שהכול בזכותך, תודה. בכל זאת נעשה משהו לפניך. אתה עומד על כתפיהם של אחרים, כמו כולם, אגב. אבל אם כל כך פורח, אז מה אתה מתנגד להעלאת שכר המינימום?

להיפך, תן העלאת שכר המינימום, ותראה שהמשק יפרח עוד יותר.

חבר הכנסת אורון, אני מוכרח לומר לך שאתה פעם שומע מפה, פעם שומע משם, אבל אתה היחיד שמצביע כל הזמן אותו דבר. מה לעשות. אני לפעמים מקנא בך. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הואיל ולמעלה מ-20 חברי כנסת הנוכחים במליאה ביקשו הצבעה אישית, אנחנו מקיימים הצבעה אישית. ההצבעה הראשונה היא הצבעה על הצעת החוק של עמיר פרץ, המדברת בהצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום, הוראת שעה) (תיקון, העלאת שכר מינימום בהדרגה), התש"ע 2010, ביוזמתו של עמיר פרץ. נא לקיים הצבעה אישית, גברתי מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה, בעד רחל אדטו, אינה נוכחת יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך, נגד חיים אורון, בעד זבולון אורלב, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, אינו נוכח דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב, נגד דליה איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, בעד טלב אלסאנע, אינו נוכח זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, נגד אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד זאב בוים, בעד אריה ביבי, אינו נוכח זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, נגד מיכאל בן-ארי, בעד דניאל בן-סימון, בעד רוני בר-און, אינו נוכח אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, בעד אהוד ברק, נגד אילן גילאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד אברהם דיכטר, בעד דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, נגד מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, בעד ישראל חסון, בעד שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, נגד יצחק כהן, נגד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד ציפי לבני, בעד לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה, בעד שאול מופז, בעד משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד דן מרידור, נגד משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, בעד מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, נגד גדעון עזרא, אינו נוכח חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש,

בעד אברהים צרצור, בעד פניה קירשנבאום, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד דוד רותם, נגד ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד שלום שמחון, נגד ליה

נוכחת עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, בעד לקרוא בקריאה שנייה את שמות אותם חברים אשר לא השיבו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת רחל אדטו, בעד יעקב אדרי, אינו נוכח זבולון אורלב, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח אלי אפללו, בעד אורי אריאל, אינו נוכח אריה ביבי, אינו נוכח רוני בר-און, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח עינת וילף, אינה נוכחת שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח משה כחלון, נגד חיים כץ, בעד יעקב כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח גאלב מג'אדלה, נגד לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח גדעון עזרא, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח כרמל שאמה,

ליה שמטוב, אינה נוכחת רבותי חברי הכנסת, האם נמצא באולם חבר כנסת, חברת כנסת, שר, שרה, אשר הם חברי כנסת, שלא הצביע ומבקש להצביע? האם יש מי מחברי הכנסת הנמצא באולם שלא הצביע ומבקש להצביע? תמה הקריאה השלישית שלי, תמה הקריאה השלישית שלי, ולכן אני מבקש לקבל תוצאות. האם המבקשים לקיים הצבעה אישית מבקשים לעשות זאת גם בהצבעה השנייה?

אני רוצה אלקטרונית. ההצבעה הבאה תהיה אלקטרונית. נא לצלצל. בתוך דקה תהיה הצבעה. הממשלה מבקשת שמית. הממשלה מבקשת הצבעה שמית, ההצבעה תהיה שמית. חבל על הזמן. הממשלה ביקשה שמית. אמר לי השר המקשר, עוד מעט המשנה לראש הממשלה, שמעתי, הממשלה מוותרת על ההצבעה השמית. האם אתם חוזרים להצבעה שמית?

יפה. נא לשבת. קודם כול אני מכריז על תוצאות ההצבעה. בינתיים ישבו כולם. בעד, 39, נגד, 59, ולכן הצעת החוק של חבר הכנסת עמיר פרץ בנושא חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום,

העלאת שכר מינימום בהדרגה) לא עברה, והוסרה מסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, נצביע על הצעת חוק שכר מינימום (תיקון, גובה שכר המינימום) של חבר הכנסת מאיר שטרית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

להצביע.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק שכר מינימום (תיקון, גובה שכר המינימום), התש"ע 2010, נתקבלה. בעד ההצעה, 34 חברי כנסת, נגדה, 57, אני קובע שהצעתו של חבר הכנסת מאיר שטרית בעניין חוק שכר מינימום לא עברה, וירדה מסדר-היום. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אני מזמין עכשיו את חבר הכנסת ניצן הורוביץ להנמקה מהמקום, משום שהממשלה כנראה מסכימה, של הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש חוזר במי דלוחין,

רבותי חברי הכנסת, השר המשיב הוא השר לשמירת הסביבה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, בניגוד להצבעה ולעניין האחרון, העניין הזה, שלפנינו, מובא הנה בהסכמה, וזאת הסכמה רחבה, בין כל סיעות הבית, על עניין סביבתי בעל חשיבות רבה. ההצעה הזאת היא הצעה שיש בה משום פריצת דרך סביבתית.

פשוט, אדוני היושב-ראש, אני מבקש מכל חברי הכנסת שרוצים להישאר, לשבת, מכל היוצאים, לצאת, ומכל מי שמדבר בצד,

לצאת בבקשה. סדרנים. בבקשה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. תודה, אדוני. ההצעה הזאת היא בבחינת פריצת דרך סביבתית. היא הצעה שמאפשרת, שתאפשר, לעשות שימוש חוזר במי המקלחת, מי הכיור, מה שאנחנו קוראים מים אפורים, לצורך הדחת אסלות והשקיית גינות.

במדינה שמתייבשת, אין שום היגיון להדיח אסלות במי שתייה טהורים, במים שפירים, ולצורך כך אנחנו מגישים את הצעת החוק הזאת, שמייצגת את התנועה הסביבתית כולה בישראל, היא שותפה לכל סיעות הבית והיא מגיעה בהסכמה עם הממשלה. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לחברי שיזמו יחד אתי את הצעת החוק, לדוד אזולאי, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, לחבר הכנסת דב חנין, לחבר הכנסת שי חרמש, לחברת הכנסת ליה שמטוב, יושבת-ראש ועדת העלייה, לחברנו חבר הכנסת לשעבר אופיר פינס, שהיה שותף להצעה, לחברי הכנסת יוחנן פלסנר, איתן כבל, משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים,

גם אתה בין היוזמים של החוק החשוב הזה, אורי אורבך, חיים אורון, דוד רותם, גדעון עזרא, יעקב כץ, חנין זועבי, אופיר אקוניס, אריה אלדד ואילן גילאון. אני רוצה להודות גם לשר להגנת הסביבה גלעד ארדן ולאנשי משרדו, שמסייעים לנו בעניין הזה ומגלים הרבה פתיחות ונכונות. אני רוצה להודות למינהל התכנון במשרד הפנים, לרשות המים ולמשרד הבריאות בראשות סגן השר יעקב ליצמן. חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא תחילתו של תהליך חקיקה, שאני מקווה שלא יארך יותר מדי, והיא מביאה לידי ביטוי צורך אמיתי בישראל לחסוך במים ולעשות שימוש חוזר במי הבית.

עשרות אלפי ישראלים כבר עושים את זה ממילא. אנחנו ניתן להם כלים לעשות את זה בצורה נכונה ובטוחה. אני מודה לכל גורמי הממשלה ולחברי הכנסת על התמיכה.

תודה רבה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. ישיב השר להגנת הסביבה, השר גלעד ארדן.

יש הצעה שהוצמדה. רגע, גלעד, יש עוד הצעה. אם כבוד השר יסכים להשיב על שתי ההצעות, אנחנו נוכל להתקדם באותו נושא. זה אושר? כי זה לא מופיע בסדר-היום. זה אושר על-ידי, ? כן, היא אושרה, הוצמדה להצעת החוק. חבר הכנסת דב חנין, שיש לו הצעת חוק שהוצמדה, הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע,

בבקשה, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש,

אני לא אחזור על דבריו של חברי חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אבל זו ההזדמנות קודם כול להודות לו על העבודה הרבה ועל המאמץ הגדול שהושקע בקידום החוק הזה. אין ספק שמדינת ישראל, שנמצאת במשבר מים ומצווה על חיסכון במים, חייבת מנגנונים שיאפשרו לציבור לחסוך מים. אי-אפשר להמשיך לבזבז מים. אנחנו יכולים וצריכים להשתמש במים אפורים כדי להדיח את האסלות שלנו. אין שום סיבה שמים לא יעברו מהברז, מהכיור אל אסלת השירותים ולא נוכל להשתמש בהם שימוש חוזר. לחוק הזה יש משמעות גדולה מבחינת החיסכון במים. החוק כולל מנגנונים של איזון, הגנה על בריאות הציבור, התחשבות באינטרסים חברתיים חיוניים, ולכן, אדוני היושב-ראש, אני מקווה שאנחנו נצליח לקדם אותו במהירות ולהשלים את תהליך החקיקה בתקופה הקצרה ביותר. אני רוצה להוסיף לרשימת התודות את הארגונים הסביבתיים שהתגייסו לעזור לנו בקידום החוק הזה, בין היתר את ארגון "מגמה ירוקה", ארגון הסטודנטים של התנועה הסביבתית, שאנשיו השקיעו הרבה זמן ומאמץ בעזרה לקידום החקיקה הזאת, ואני מקווה שאנחנו נזכה במהרה בימינו לראות את החוק הזה מגיע לכנסת להשלמת חקיקה.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. ישיב על שתי הצעות החוק השר להגנת הסביבה, השר גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש,

כנסת נכבדה, הצעות החוק לשימוש חוזר במי דלוחין מבקשות לחייב הקמה ושימוש של מערכות להפרדה ואיסוף של מי דלוחין, שנקרא להם מעתה מים אפורים, בבניינים חדשים, ולאפשר התקנת מערכות כאלה בבניינים קיימים לשם ניצול מיטבי של משאב המים. המשבר האחרון במשק המים והרצון לחסוך במים הגבירו את הרלוונטיות של הדיון הציבורי בצורך בהשבת מים אפורים בישראל. הצעת החוק שהועלתה מסדירה לראשונה את הנושא של אפשרות לשימוש חוזר במים בצריכה הביתית. הצעת החוק שבנדון גובשה לפני כמה חודשים ולאחר הגעה להבנות ולהסכמות עם משרד הפנים ומשרד הבריאות, שלהם יש רוב הסמכויות בתחום זה. עם אימוץ חוק זה, בשינויים המתבקשים מבחינת פיקוח ובקרה על מערכות מים אפורים, נוכל להבטיח את האפשרות לחיסכון משמעותי במים, תוך התחשבות במניעת נזקים בריאותיים וסביבתיים. כפי שהסבירו חברי חברי הכנסת הורוביץ וחנין, שאני באמת מברך אותם על המאמץ המתמשך לקידום הצעת החוק, תוך כדי תיאום בין הרבה מאוד גורמים ומכשולים, היתרונות הם ברורים וידועים, חיסכון וצריכה מועטה של מים במשק הישראלי, הפנמת הצורך בחיסכון במים ואחריות אישית של אזרחי המדינה לקיימות בנושא יומיומי וחשוב כמו המים, כולל גם האפשרות הצרכנית של ניצול המים במחירם הגבוה היום ליותר משימוש חד-פעמי. על-פי נתוני צריכת המים, עיקר כמות המים בשימוש האישי מופנה לרחצה ולהדחת אסלות. כל אחד מהשימושים האלה צורך כשליש מכלל צריכת המים היומית לנפש כיום, ואילו יתר השימושים משלימים את השליש הנוסף לכלל הצריכה. בשימוש מושכל במים אפורים אפשר בקלות יחסית לחסוך כשליש מתצרוכת המים הביתית ולהשתמש במים אלה בשני מחזורי שימוש ולא רק בשימוש יחיד. החוק תואם לחלוטין את התפיסה הסביבתית ואת מדיניות המשרד בתחום משק המים והקיימות. החוק גם משתלב היטב בנושא של בנייה ירוקה שאנחנו מקדמים בימים אלה, ולפיכך, וכפוף להתחייבות של חברי הכנסת להמשך קידום הליכי החקיקה על-פי התנאים שקבעה ועדת השרים לחקיקה, קרי רשות ולא חובה, בשלב ראשון מבני ציבור, בקרה ופיקוח לפי תקנות שיתקין משרד הבריאות ותיאום עם המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד האוצר ומשרד הפנים, אנחנו מבקשים לתמוך בהצעת החוק. אני מבקש רק לרשום שחבר הכנסת הורוביץ, כן. חבר הכנסת חנין, האם גם אדוני מסכים לתנאים?

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אתה מסכים לתנאים שהוקראו על-ידי השר?

חבר הכנסת חנין, מסכים?

אני מקווה עוד שאולי חברי הוועדה יסכימו גם להרחיב את זה, ולשכנע גם את נציגי הממשלה שיהיו בדיון, אבל כרגע, כשר המקשר, אני צריך לבקש את ההסכמה, ואני שמח שהיא נתקבלה. לכן הממשלה מבקשת לתמוך בהצעות החוק.

אני מודה לשר גלעד ארדן. אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה תתקיים בנפרד על שני החוקים. החוק הראשון שאנחנו מצביעים עליו, החוק של חבר הכנסת ניצן הורוביץ, הצעת חוק הגנת הסביבה (פ/1558). ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש חוזר במי דלוחין, שימוש מושכל במשאבי הטבע), התשס"ט 2009, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. אדוני יוסיף אותי. לא הספקתי. בעד, 23, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עוברת. חבר הכנסת רותם, אני לא מוסיף אותך, אבל אתה תוכל להצביע עכשיו על החוק של חבר הכנסת דב

חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע, התרת שימוש חוזר במי דלוחין), התשס"ט 2009, לדיון בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

צריכה למסור מסר חד וברור לדיינים מחמירים שלא רוצים את הגיור בישראל.

אדוני שר המשפטים, שעסק בענייני הגיור שנים רבות,

הקמת את המכונים המשותפים כדי להקל בגיורם של אנשים, אתה היית עד ושותף להקמת בתי-הדין המיוחדים לגיור. חשבנו לנו, האלפים שהגיעו לכאן במסגרת חוק השבות, יגיעו לכאן ויתגיירו,

עם העם בישראל. האיש המוכר, אולי באמת המיוחד הזה, שקוראים לו הרב דרוקמן, בעמל רב בנה בתי-דין לגיור, מיוחדים, שבהם אפשר היה להקל. חשבו שיהיה אפשר להקל בגיורם של האנשים. בשנים האחרונות, נכון, נכנסו והתגיירו לא הרבה אנשים, אבל בממוצע בין 3,000 ל-4,000 איש התגיירו, אחרי שעברו תלאות רבות וקשיים רבים והם חשבו שהם יתגיירו ויוכלו להתחתן, הם יוכלו להתגרש, הם יוכלו לנהל את חייהם במדינת ישראל, בביתם, שעתה באו וכך רצו. והנה לכם, מה שאנחנו מגלים, ההחמרה הדתית הזו, במיוחד שאין בה שום קשר להלכה, ואני אומר, אין שום קשר להלכה בביטול תעודת גיור. בית-הדין או הדיין יכולים לבטל גיור אך ורק במקרים חמורים ביותר, אבל מעולם לא היה ביטול גיור בתולדות עם ישראל, לפחות מה שאנחנו יודעים. מעולם לא היה ביטול גיור, אין מושג כזה בהלכה.

את הגר צריך לקרב, צריך להביא אותו אליך, לחבק אותו, לא להזכיר לו אפילו, אתה התגיירת או את גיורת. אבל מה? בארץ שלנו במקום לחבק את המגוירים שיבואו וייכנסו לבית ישראל,

מזכירים להם כל שנייה, כל דקה, מאיפה באת, למה באת אלינו, אנחנו דוחים אותך. הרב גפני, אני שמח שאתה מדבר עם יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מקווה שאתה, אבל אני מביט בך ואני מסתכל עליך. אני מסתכל על דודו רותם. איזה תפיסת עולם ייצרתם לנו היום, בימים האלה. במקום שאנחנו נהיה עם יותר ליברלי, מחבק, מביא את האנשים, מכניס אותם לכלל ישראל, 300,000, 400,000 עולים שהגיעו אלינו, אתם שמים עליהם כתם.

אתם אומרים: לא רצויים. במקום לפתוח להם את הדרכים, ויכול להיות, איך יעלה על הדעת, אדוני השר,

חייל בצבא-ההגנה לישראל, ישב במכונים המשותפים, למד והתגייר, והרב הראשון-לציון יגיד לו: אני לא מחתן אותך. מישהו אחר באשקלון יזכיר לו שהוא מגויר. אחרים יגידו לו, במקרה הרע: אנחנו גם מבטלים לך את הגיור. ישאלו אותו, אם אתה לא מנהל אורח חיים דתי יומיומי, אתה לא חרדי ואתה לא תהיה יהודי. איך זה הדבר הזה? מאיפה זה בא לכם? אנחנו חשבנו, אדוני שר המשפטים, בתי-הדין כן ישכילו. חשבנו שכן ילכו יחד עם הרבנות הראשית. הרבנות הראשית של היום היא רבנות שרוצה,

הרב עמאר רוצה לעזור. הוא רוצה לסייע, הוא מתאמץ, אבל יש לו רב שרמנים כאלה שאומרים, אפילו לא מוכנים להתחשב בו. לכן, אדוני, אני לא רוצה להאריך בדברי, אבל לא יעלה על הדעת. מאיפה המונופול הזה של היהדות החרדית על אדם שהתגייר. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בא לכם? לכן אנחנו חשבנו, אני משווה את זה, כמו,

אני מסתכל עליך, אני אומר לך: אתה עורך-דין, תחשוב. אתה היית עורך-דין.

אם אתה תעשה עבירה פלילית, לשכת עורכי-הדין יכולה להעניש אותך, לקחת לך את התעודה, במקרה זה. אבל רשות שלטונית שהעניקה תעודה, איך היא יכולה לקחת את זה בחזרה? על סמך מה? מאיזו סיבה ומדוע? לכן אני חושב, דווקא אין לי טענות לגבי החרדים. אני לא בא אליהם בטענות, זה אורח חייהם, הם משרתים את הציבור החרדי שלהם. אבל אני מסתכל דווקא על חברינו בישראל ביתנו. מה הבטחתם במערכת הבחירות? אמרתם: אנחנו נקל, אמרתם: אנחנו נסייע. מי נפגע בעיקר? אתם מפלגת עולים שבה יש, מסונפים קצת צברים. אבל מי בסך הכול נהנה מהשירות הזה? אין לכם פרצוף לבוא עוד פעם להצביע, פעם נוספת, עוד פעם נגד? למה לכם? גם הגיור שאתה רוצה לקדם, דודו, אתה יודע מה? אתה נהיית כבול בידיהם של החרדים. מה אתה, בסופו של דבר, מציע? הגיור הפלורליסטי לא יהיה מקובל. ואתה רוצה אפילו בחוק שלך למנוע עלייה של יהודים מארצות-הברית. למה לכם להכניס את עם ישראל לסחרור שלא צריך אותו? עם ישראל הוא עם נאור. הוא מקבל את האנשים, מכניס אותם. אבל אתם, בשם הפוליטיקה הזאת שלכם, הסכמים קואליציוניים, הישרדות פוליטית, לא מוכנים חס וחלילה להקריב את הכיסאות שלכם. אני מתייחס ואני מסתכל על חבר הכנסת והשר אדלשטיין, שהיה שר הקליטה, ואני מכיר אותו. הוא מסתובב בעולם, שומע, יודע, מה אומרים לנו בחוץ-לארץ, איזו מדינה אנחנו נהיינו, מדינה חרדית.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שהגיע הזמן, אדוני שר המשפטים: תצאו מהקיבעון הזה של החלטה קואליציונית שעלולה לערער לכם את הכיסאות. תנו לאנשים שהתגיירו לחיות בשלום. בוא נאפשר ליותר אנשים להתגייר, להיכנס לכלל עם ישראל. מצד אחד אתם אומרים: אל תתגיירו. המסר שלכם בעצם: הגיור יהיה מאוד קשה, וגם אחרי שהתגיירתם ניקח לכם את התעודה. בצד השני באים ואומרים: אנחנו, שירותי דת לא ניתן לכם. מה אתם רוצים שהם יעשו? לא יכולים אפילו להתחתן, לא יכולים להתגרש, איפה יהיו? איזה שירותים אזרחיים, כאזרחים במדינת ישראל, שירות בסיסי של נישואים וגירושים,

הרי נישואים וגירושים, לא חל גם עליהם.

איזה קמצוץ של אפשרות להתחתן. קראתם לזה נישואים וגירושים לאוכלוסייה מצומצמת. הנה לכם, אתם מכים על חטא, כל יום. מוכרח לשאול אותך :אתה כבר הספקת מספיק זמן לשבת באופוזיציה כדי לשכוח שהצבעתם נגד החוק? מה קרה לכם? אני מסתכל עליך, תסתכל בראי. תסתכל בראי. אני מבין, אני מבין את הדמגוגיה שלכם. קשה לכם. אתם בשלטון שנה וחצי. איזה הישגים יש לכם לעולים? מה המסר שלכם לעולים שרוצים להתגייר. אתה חובש כיפה, אתה אומר: יש לי הצעת חוק, אני אקדם אותה, ובפועל, מאומה. תודה על האמת שאתם נכשלתם כישראל ביתנו. אתם היום תחת המטרייה של ש"ס ואגודת ישראל, הם מנהלים אתכם. שכחתם בכלל שאתם מייצגים את העולים. אני מציע לכם, תשתקו, תשבו בשקט ותתביישו. אנחנו השגנו דבר אחד יותר מאשר קדימה. דבר אחד יותר מאשר קדימה. אני מציע לך את הפקפוק הזה שאתם אומרים, קדימה ולא קדימה,

כרגע אתם בהגה השלטון. יש לך שרת קליטה, יש לך סטס מיסז'ניקוב שר תיירות. אתה רוצה שאני אגיד לך? יש לך שר החוץ. אתה רוצה שאני אגיד לך, סגני שרים. מה אתה רוצה שאני אגיד לכם? אתם הבטחתם לעולים, קיבלתם 15 מנדטים, תפרעו את הצ'ק, אל תרמו את העולים, זה מה שאנחנו אומרים לכם. לכן אני מציע לך,

במקום להגיד: אתם כן הצבעתם, נגדי הצבעתם, אני אומר לך: הנה, אנחנו עכשיו 28 חברי כנסת רוצים לתמוך, תתמכו בנו, נעשה טוב לעם ישראל, בעיקר לעולים. הם רוצים להיכנס לכלל עם ישראל. אל תהיו שבויים של הקואליציה. תודה רבה. כשיהיו לך 28 שיצביעו בעד, תודה. אני מזמין את שר המשפטים, השר הנאמן, לענות. אם הייתי מדבר כמוהו, אם אני הייתי עכשיו יכול לדבר הייתי, איך אפשר לדבר ככה על דיינים? לא, לא, סליחה. גם על, מדבר ככה. יותר גרוע.

אני הייתי אומר "שרמנים"? יותר גרוע. מה הוא אמר? "שרמנים". תאר לעצמך, כמה פעמים אומרים "ביינישים"? אני אמרתי את המלה "ביינישים"? אני כל הזמן אומר "ביינישים". ביינישים זה בני-ישיבות. אני לא העזתי בחלום הכי גרוע שלי להגיד את המלה "ביינישים". הוא אומר "שרמנים" וכולם שותקים.

גפני, אני לא מוכן, אני רוצה שיתגייסו בינתיים. אדוני השר, שוכנענו. אדוני היושב-ראש,

עניינה של הצעת החוק הנדונה הוא לקבוע כי בית-דין רבני לא יהיה מוסמך לדון בביטול גיורו של אדם. ועדת השרים לענייני חקיקה, בישיבתה מיום 20 ביוני השנה, החליטה לדחות את הדיון בהצעת החוק ב-90 יום, הואיל וועדת חוקה של הכנסת עומדת לקראת סיום הדיון בחוק העוסק בגיור.

הצעת החוק עוסקת בתחום רגיש ומורכב, הן מבחינה משפטית והן מבחינה ציבורית. לצערי, נושא הגיור לא הוסדר עד כה בחקיקה בישראל, ובין השאר לא הוסדרה החקיקה בשאלה מהי הערכאה השיפוטית המוסמכת לדון בגיורים או לבטלם. על-פי פסיקת בית-המשפט, בית-דין רבני מוסמך לעסוק בתוקפו של הגיור ככל שסוגיה זאת מתעוררת אגב דיון בנושא הנתון לסמכותו של בית-הדין, כגון נישואים, גירושים, וזאת לצורך בירור יהדותם של הצדדים הנדונים לפניו כתנאי לקניית סמכותו לדון בעניין זה. כאמור, בית-דין רבני לא הוסמך בחוק לעסוק בעריכת גיורים וממילא לא הוסמך עד כה לעסוק בביטול גיורים, ככל שמדובר בתקיפה ישירה של תוקף הגיור בפני בית-הדין. הצעת החוק, על-פי לשונה, עוסקת בדיון בתוקפו של גיור בהליך עיקרי וישיר, ולא כעניין שנדון אגב תיק המונח בפני בית-הדין. כפי שהובא לעיל, הצעת החוק משקפת אפוא את המצב המשפטי הקיים, ולפיו בית-דין רבני אינו מוסמך לעסוק בתוקפו של גיור ככל שהוא מובא בפני בית-הדין כהליך עיקרי תוך תקיפה ישירה של תוקף הגיור, ומשכך אין בהצעה לכאורה צורך.

בנוסף, יש לתת את הדעת לכך שחקיקה כזאת תייצר הסדר חקיקתי המתייחס לביטול גיור בעוד שעצם הגיור עצמו, לרבות מי ש הוסמך לגייר, לא הוסדר עד כה בחקיקה. אז יכול להיות שחברי הכנסת הציעו הצעה שלא לעניין? הצעת החוק מעוררת שאלות משפטיות נוספות, כגון האם בית-דין רבני מוסמך לעסוק גם באופן אגבי בתוקפו של גיור שניתנה בעניינו תעודת המרה, וזאת לאור העובדה שבתי-דין רבניים, בניגוד לבתי-המשפט, לא הוסמכו לדון בעניין אגבי, קרי סמכות עקיפין, ככל שהוא בסמכותו הייחודית של בית-משפט אחר. אדוני השר, על-פי החוק הקיים, מה שאתה אומר, אדוני השר, לפי החוק הקיים אין, מה שהוא מציע, לא היתה, אחת לא היתה, ועדת השרים ביקשה ממציע החוק לדחות את הדיון בנושא ב-90 יום על מנת לאפשר לסיים את הליכי החקיקה בנושא הגיור. המציע החליט בכל אופן להעלות אותה למליאת הכנסת, ולכן הממשלה מתנגדת להצעת החוק ומבקשת מוועדת החוקה, חוק ומשפט לסיים את הדיון בנושא חוק הגיור עצמו ולהביא את הנושא לפתרונו. תודה לאדוני. חברת הכנסת זוארץ ביקשה, אי-אפשר. מה אי-אפשר? אני קורא לחברת הכנסת זוארץ, שביקשה להתייחס אחרי השר כי היא מתנגדת. חמש דקות, גברתי. כגיורת, כאזרחית במדינת ישראל, במדינה יהודית ודמוקרטית, במדינה ציונית, אני קוראת לחברי השרים, חברי הכנסת, חברות הכנסת, לא לתת יד למהלך הזה. מדובר פה באנשים שעברו גיור כהלכה ואנחנו מבקשים להגן עליהם במסגרת החוק.

תודה, גברתי. חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה כשחברת הכנסת תגיע למקומה. הצבעה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון, איסור ביטול גיור),

בעד, 21, נגד, 34, נמנעים, אין. הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק 2075, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (התקנת מערכות יציבות), התש"ע 2010, של חבר הכנסת מאיר שטרית. עשר דקות לרשותך. יענה שר התחבורה, חבר הכנסת ישראל כץ. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אדוני שר התחבורה, שר האוצר, שר התחבורה לשעבר שאול מופז, חברים, מוגשת כאן הצעת חוק שאין לה עלות כספית אפילו של שקל אחד למדינה, הצעה שבאה להציל חיים של אנשים בתאונות דרכים. אני באמת לא מסוגל להבין למה ועדת שרים מתנגדת להצעה כזאת. כדי להסביר את הצעת החוק, ההצעה מאוד פשוטה. אני מציע, אדוני היושב-ראש, להתקין מערכת התרעה בכל רכב מעל 4 טונות, כל האוטובוסים, כל המשאיות שהם בעצם מועדים לפורענות. כשאוטובוס מתהפך או מתנגש נהרגים או נפצעים הרבה מאוד אנשים. יש בעולם הרבה מאוד חברות שכבר הפיקו, הוציאו מערכות התרעה. אם מתקינים מערכת התרעה באוטו, כשנהג סוטה מהנתיב יש לו התרעה והוא מייד חייב להתעורר ולחזור לנתיב. אם הוא עומד להתנגש באוטו אחר, יש לו התרעה. מערכת ההתרעה מורכבת ממכשיר שמצלם את הסביבה,

ואם הרכב מתקרב לרכב אחר הוא מייד מזעיק את הנהג, כך שאם הוא נרדם למשל, הוא מתעורר, אם הוא הסב את תשומת לבו, הוא מתעורר. הרי כמה תאונות קרו כשאדם הסתובב להגיד משהו לתינוק במושב האחורי, או לילד שלו, באותו רגע הוא לא שם לב, סטה מהנתיב, והתהפך או התנגש ברכב נגדי? איזה היגיון יש להצביע נגד ההצעה הזאת? ההצעה שלי אומרת לחייב כל רכב מעל 4 טון להתקין מערכת התרעה. אני חושב, אדוני, שזה נחוץ ואלמנטרי.

כדי לעודד אנשים לעשות את זה, הרי לא מחייבים אותם, לפטור אותם ממסים על מערכת ההתרעה. אז אני מבקש לומר לחברי הכנסת, כשר תחבורה בזמני עשיתי בדיוק את אותו דבר לגבי מערכת שנקראת ESP. זאת מערכת בקרת יציבות, שאם אדם מאבד שליטה על האוטו, המערכת הזאת מאזנת את האוטו. העברתי את זה בסיכום עם האוצר, שבכל רכב שמיובא היום לארץ חייבת להיות מערכת ESP, כאשר הנהג מקבל זיכוי ממס

מדוע לא לעשות את זה בכל כלי רכב ובכל אוטובוס? אדוני היושב-ראש,

רוצה להקריא מכתב שכתב אל שר התחבורה ב-26 במאי 2010 אזרח בשם אודי קפלנסקי,

מאסטר בניהול והנדסת בטיחות. אני מבקש לקרוא את המכתב הזה, אדוני שר התחבורה. יכול להיות שהמכתב הגיע אליך, יכול להיות שהוא לא הגיע ונשאר אצל העוזרים שלך. אני מבקש שתקשיב למה שהמכתב הזה אומר. אגב, מבחינתי, הוא מסביר את החוק אולי יותר יפה ממני. הוא אומר: "כבוד שר התחבורה, במהלך העשור האחרון ומעט יותר אני עוסק בתחום הבטיחות בדרכים. שימשתי ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה"ל, ניהלתי את שיתוף הפעולה של עמותת 'אור ירוק' עם משטרת ישראל, הייתי בין מקימי פרויקט 'אור ירוק לחיים', לליווי והנחיה של נהגים צעירים, וניהלתי את הפרויקט בתחילת דרכו. שימשתי יועץ לבטיחות בנהיגה ביחידות מיוחדות בצה"ל ואני משמש עד היום יועץ לבטיחות בדרכים לגופים שונים: צה"ל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה, תעשייה, ITS, ומומחה לטכנולוגיה לבטיחות. "ב-24 במאי 2010" אדוני השר, רק לפני כמה ימים הוא כתב לך, "סטה אוטובוס מהכביש ליד בית-הערבה. לפי דיווחי התקשורת, 47 איש נפצעו קל עד בינוני. במזל רב האוטובוס עצר ממש לפני תעלה, וכנראה רק אלוהים יודע מה היה קורה אילו האוטובוס היה ממשיך עוד רק מעט. התאונה הזאת התרחשה רק 11 יום אחרי תאונת אוטובוס אחרת, מחרידה הרבה יותר, שהתרחשה ביום ה', 13 במאי 2010, ליד צומת גילון בצפון. שם התוצאה היתה חמישה הרוגים ועוד עשרות פצועים. גם תאונה זו התרחשה עקב סטייה מנתיב, עקב חוסר ריכוז של הנהג והתנגשות חזית אחור במשאית שעמדה בצד הדרך.

מכיוון שמתוקף עיסוקי בתחום הבטיחות בדרכים בכלל ובתחום הטכנולוגיה לבטיחות בפרט אני מאמין כי באמת אפשר היה למנוע את התאונות הללו בהסתברות גבוהה מאוד אם באוטובוסים המעורבים היתה מותקנת מערכת להתרעה מפני תאונות דרכים. ככלל, קיימות היום בעולם כמה מערכות, מתוצרת Bosch, Mobileye, Vehicle, Dynami, Advansee, Safetrac, Mintron, Iteris ואחרות, הנמצאות בשימוש יצרני הרכב המובילים,

Ford,

מערכות אלה מספקות לנהג התרעה מפני תאונות. רוב המערכות מתמקדות במניעת שלושה מצבים מסוכנים בכביש: מצב של סטייה לא מתוכננת או לא מבוקרת מנתיב הנסיעה, מצב של אי-שמירת מרחק מהרכב שלפנים, אשר יכולה להסתיים בפגיעה בו, ומצב שבו הרכב עומד להתנגש ברכב לפנים בוודאות. "כמי שמשמש מומחה בתחום הטכנולוגיות לבטיחות בדרכים, חשוב לי להביע בפניך עמדה מקצועית נחרצת: מערכת התרעה לנהג מפני מצבים גורמי תאונות, אם היתה מותקנת באוטובוסים המעורבים בתאונות המוזכרות, היתה יכולה לספק בהסתברות גבוהה התרעה לנהגים המעורבים, התרעה אשר היתה משאירה להם מרווח תיקון, קרי את אותו מרווח זמן קצר וקריטי שבו הם היו יכולים לתקן את הטעות שביצעו ולמנוע את התאונה. חשוב לציין כי המערכת עובדת גם בלילה, באופן שאפילו בחשכה היתה יכולה לספק את ההתרעה המצילה. "אני פונה אליך, כבוד השר, ומבקש, ובעיקר מציע לך, להנחות את משרדך להוביל תהליך רגולטיבי אשר יחייב התקנת מערכות להתרעה מפני תאונות בקבוצות כלי רכב אשר למדינה יש אינטרס כי לא תהיינה מעורבות בתאונות דרכים. אני חושב שנכון לכלול בקבוצות אלה את כלל כלי הרכב המסיעים: אוטובוסים, מיניבוסים, טיוליות וכדומה, ואת כלי רכב ההובלה, אשר בהיותם מעורבים בתאונות בכמות רבה עד פי-40 יותר מרכב פרטי הם גורמי נזק גדולים הן בנפש והן ברכוש ובדרגות פגיעה קשות יותר. "כבוד השר, התהליך שהביא לחיוב חגירת חגורות בטיחות בישראל היה ארוך ולווה בהתלבטויות רבות" הוא מונה פה, והיום הפך להיות דבר שווה לכל נפש. אני לא יכולתי לכוון לדעת גדולים יותר.

לא ידעתי על קיומו של המכתב כשהכנתי את החוק הזה. המכתב הזה נשלח אלי באימייל, כשהוא שמע שהצעת החוק שלי מוגשת לדיון. אני לא רואה שום היגיון מדוע לא לאשר את החוק הטוב הזה, שלא עולה גרוש למדינה, שסך הכול מייצר דרך נוספת למשרד התחבורה להילחם בפגע הרע של תאונות הדרכים, וחובתנו להציל נפשות. זה ממש מציל נפשות. גרוש זה לא עולה למדינה. אני מבקש, אדוני השר, אפילו שאני יודע את עמדת ועדת השרים, שתתמוך בהצעת החוק הזאת בקריאה טרומית. אני מתחייב לפניך, אדוני השר, שאם לא אשכנע את אנשי משרד התחבורה בוועדה, את הממשלה, להמשיך לקריאה ראשונה, לא אביא את זה לקריאה ראשונה, אלא רק בהסכמת משרד התחבורה והממשלה.

מה יש לממשלה להפסיד? אני מאמין, אדוני השר, שבישיבה של אנשי המקצוע ומשרד התחבורה וועדה אתי ועם אנשי מקצוע, אין שום ספק בעיני שהם ייתנו יד לעניין הזה. הרי, מה הצער? ועדת השרים מחליטה נגד אוטומטית. אני לא יודע אם אנשי משרד התחבורה היו בוועדת השרים, אם הם הביעו את דעתם, אם הם אמרו את עמדתם. אני חושב שאם הם לא היו,

כי שר התחבורה צריך שיהיה לו אינטרס במלחמה בתאונות הדרכים. כשעולה חוק כזה, צריך שיהיה לו אינטרס לבוא לוועדה ולדרוש שהוועדה תאשר את החוק הזה. אין לו שום עלות תקציבית. זה חוק שמציל חיים ממש. למה שייהרגו עוד אנשים בתאונות של כלי רכב שמעורבים, כמו ששמעת, פי-40 יותר מכלי רכב פרטיים בתאונות, למה שיהיו יותר נפגעים? אני מבקש מכבוד השר לאשר את ההצעה, ואני מתחייב בפניך שלא אקדם אותה לקריאה ראשונה בלי שתהיה הסכמה של משרד התחבורה. אין לך שום סיבה להתנגד לזה. לכן אני באמת מבקש גם מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת. אין סיבה שמישהו יצביע נגד החוק הטוב הזה. תודה, אדוני. תודה לאדוני. כבוד השר חבר הכנסת ישראל כץ, תשיב לחבר הכנסת שטרית. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, עניינה של הצעת החוק בחיוב כלי רכב שמשקלם מעל 3.5 טונות, שמועד עלייתם לכביש הוא 1 בינואר 2011, כלומר תחילת השנה הבאה, בהתקנת מערכות יציבות ומערכות התרעה למניעת תאונות. עוד מוצע בחוק, כי בעל רכב אשר רכש את המערכת, כאמור יהיה זכאי לזיכוי במס החל עליו לפי פקודת מס הכנסה. כיום כבר מסדירה תקנה 330ב לתקנות התעבורה את קיומה של מערכת בקרת יציבות, ונקבע בה כי החל ביום 1 בינואר 2010 מותנה רישומו של רכב בקיומה של מערכת בקרת יציבות. בהתאמה נקבע, וזה קשור לענייננו, כי לאחר בדיקת ישימות התקנת המערכות בכלי רכב כבדים, כי כלי רכב שמשקלם מעל 3.5 טונות, שבהם מדובר כאן, יחויבו בהדרגה בהתקנת מערכת היציבות עד יום 1 בינואר 2012. ההצעה שיש כאן, להקדים בשנה את התקנת מערכת בקרת היציבות איננה ישימה בשל היעדר תקינה מתאימה להתקנת אמצעים אלו ובשל היעדר בדיקה לעומק של הדברים. לכן הממשלה החליטה להתנגד להצעת החוק. אני יכול להוסיף לגבי מערכת ההתרעה, וזאת עמדת הממשלה, ועדת השרים, כפי שאני מביא אותה. עמדת כל אנשי המקצוע במשרד התחבורה, לקראת אותה ישיבת ועדה, היתה להתנגד לחוק, לא כי תוספת מכשירים היא לא טובה. השאלה מה הקו שבו אתה כופה, בעצם, על-ידי כך שאתה מונע רשיון ממי שלא עומד בזה, כופה על הציבור גזירה שהוא כמעט לא יכול לעמוד בה.

להקדים בשנה את מערכת בקרת היציבות זה לא נכון, כי עובדה שלגבי כל כלי הרכב האחרים זה חל וממומש מ-1 בינואר בשנה הזאת, ולגבי כלי הרכב הכבדים זה יהיה ב-1 בינואר 2012. זאת מערכת אחרת,

החברה היחידה, כמו שכתוב כאן, מערכת Mobileye, שמייצרת את מערכות ההתרעה, היא עצמה פנתה ואמרה שהיא מתנגדת לכך שזה יהיה באמצעות חקיקה, כי גם לא סביר שנכפה על הציבור, כשיש מוצר אחד, קודם כול, עוד לא עברו את כל הבדיקות, על מנת לחייב דבר כזה. אבל מעבר לזה, כשיש מוצר אחד, מעבירים חוק. לכאורה שר התחבורה, במקרה הזה אני, והיו גם קודמי וקודמי, וגם אתה, יכול לומר, בוא נתמוך בהצעת חוק. החוק הזה הוא נגד הציבור, משום שאתה כופה עליו לשלם, אתה כופה על אוצר המדינה לנכות את התשלום על חשבון דברים אחרים כלפי מערכות שעוד לא הגיעו לבשלות. מדינת ישראל היא מתקדמת מאוד. כל התקינה האירופית ויותר מזה חלה עלינו בנושא מערכות הבקרה, מערכות בקרת יציבות ושאר הדברים. אבל לדעת כל אנשי המקצוע, התקנת מכשיר כזה היא לא דבר שהוא בשל כרגע,

לכן אני מבקש, ואני עוד פעם מדגיש, לגבי מערכת בקרת יציבות התקנה קיימת, ומ-1 בינואר 2012 גם כל רכב מעל 3.5 טונות יהיה מחויב, בשעה שהוא מיובא, בקיום מערכת מהסוג הזה. לגבי מערכת התרעה, יש כאן מקום לבדוק את הדברים ולא לבוא ולחייב בחקיקה את כל בעלי הרכב להתקין מערכת שמי שייצר אותה בעצמו אומר: אני מתנגד לעשות את זה בדרך של חקיקה. לכן אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את הצעת החוק. תודה לאדוני. חבר הכנסת שטרית, יש לך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, אני מוכרח להגיד שאני ממש משתומם על התשובה. אדוני שר התחבורה, אני הסברתי מעל הבמה הזאת, אתה מדבר על מערכת אחרת לגמרי. מערכת ESPזאת מערכת שאני כשר התחבורה אישרתי בדיוק על-פי ההצעה שאני מציע לך עכשיו.

זאת מערכת שתורמת ליציבות הרכב, היא מונעת תאונות. אז עכשיו היא נכנסת לתוקף, לקח זמן להכניס אותה לתוקף, אז מה אתה בוחר לי את ה-ESP? זאת לא מערכת בקרת יציבות, זאת מערכת התרעה למניעת תאונות. היא קיימת, כמו שהסברתי, יש עשרות חברות בעולם שמייצרות את המערכות האלה. בכל העולם כולו, היום בכל כלי הרכב החדשים של "וולבו", "פורד" ו"ב.מ.וו" המערכת הזאת כבר מותקנת built in,

העשירים יחיו. אני שואל אותך, איזה סיבה יש לך להתנגד, שיתקינו בחובה בכל רכב מעל 4 טונות,

טיוליות, שימנעו תאונות. מערכת שמתריעה לנהג אם הוא סוטה מנתיב, אם הוא הולך להתנגש ברכב אחר. מי אלה בעלי המקצוע ממשרד התחבורה? אני הבאתי לך מכתב שכתב לך איש מקצוע מהמדרגה הראשונה מתחומי התחבורה, שהוא היועץ שלכם לרשות לבטיחות בדרכים, ואני מבין משהו,

בדרכים ובתחבורה. אני אומר לך,

בעיקר כשאני אומר לך שאני מוכן לתאם אתך את תאריך התחולה. אמרתי לך שאחרי הקריאה הטרומית, עם אנשי משרד התחבורה, משרד התחבורה לא ישתכנע לתמוך בחוק אחרי שנשב לפרטים ונסביר את החשיבות של זה? אני לא אביא את החוק לקריאה ראשונה. מה אתה רוצה יותר מזה? איזה סיכון בדיוק אתה לוקח? אז אם הגישה שלכם היא להתנגד לכל דבר, תזכור, התאונה הבאה שתהיה באוטובוס וייהרגו אנשים, האחריות תהיה של מי שמתנגד לחוק הזה. אין סיבה בעולם להתנגד. זה לא עולה גרוש למדינה. אני מציע שבעלי הרכב, אם אתה קונה משאית או אוטובוס שעולה מאות אלפי שקלים, תוספת של עוד כמה אלפי שקלים שיכולים להציל אלפי נפשות היא דבר טיפשי לא להסכים לו. מה זאת אומרת "כופה"? בטח, זכותנו לכפות על הציבור. אתה אומר: איך נכפה על הציבור? אנחנו כופים על הציבור להישאר בחיים, כן. לא היססתי אף פעם לעשות צעדים שיביאו לכך שהציבור ישמור על החיים שלו. ותגיד לי, לא כפינו על הציבור התקנת חגורת בטיחות? מה, זה נעשה מרצון? היתה כפייה, והיום אנשים עושים את זה מרצון. אותו דבר יקרה פה, אתה מתחיל בתהליך בחובה,

זה ייכנס לתוקף אוטומטי. לכן, אדוני היושב-ראש, אני לא מסוגל להבין את ההתנגדות, ואני לא מבין מיהם אנשי המקצוע במשרד התחבורה שאמרו לך את הדברים האלה. הייתי שמח להיפגש אתם בוועדת הכלכלה ולשמוע אותם בדיון, ואם הם לא ישתכנעו, אני מוריד את החוק בעצמי. חבל לי, חבל שאתה הולך בדרך כזאת. זאת גישה לא נכונה. אני ממש מתפלא שהממשלה נוהגת בדרך הזאת. זה לא דבר שיש עליו ויכוח, זה לא עניין פוליטי, זה עניין של הצלת נפשות ממש.

בגלל העובדה שמשאיות ואוטובוסים מעורבים בתאונות פי-40 מכלי-רכב פרטיים, זה אדרבה ואדרבה, חובתו, לא זכותו, חובתו של שר התחבורה לנקוט כל אמצעי שימנע תאונות. זה אמצעי שקיים בעולם, עובד הרבה שנים במקומות אחרים בעולם בכלי-רכב, מנוסה,

אני לא רואה שום סיבה בעולם להתנגד לו. אז אפשר לעמוד על הבמה פה ולהגיד מה שרוצים, אבל אם מתייחסים לעובדות, אין לך שום סיבה ממשית להתנגד לחוק הזה. אני מתפלא שאתה לא מסכים להצעה שלי, שהיא מאוד מתונה,

אני לא חייב להעביר חוק,

אני מציע להעביר את זה בקריאה טרומית לוועדה,

אתה ואנשי משרד התחבורה, שהחוק הוא נכון וצריך לעשות אותו, ולא ישתכנע אגף המסים לתת את הפטור ממס, אני אוריד את החוק. הנה, מה יש לך להפסיד? לא הפסדת שום דבר. יקרה אחד מהשניים, או שבוועדה באמת אנשי המקצוע ישתכנעו, אחרי שישמעו את הדברים לפרטים, שכדאי לעשות את זה. לא ישתכנעו, לא קרה כלום, לא יהיה חוק.

קשה לי להאמין, קשה לי להאמין שבתנאים האלה ממשלה מתנגדת להצעת חוק שתכליתה

הרי למדנו שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. תודה לאדוני. חברי חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת שטרית, תגיע למקומך. חברי חברי הכנסת, הצבעה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (התקנת מערכות יציבות), התש"ע 2010, נתקבלה. בעד, 20, נגד, 42, נמנעים, אין. הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק החכרת מקרקעין (הוראות שעה) (תיקון, הארכת תקופת החכירה), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת מולה וקבוצת חברי כנסת. חברים, אפשר לשמור פה על שקט? אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת היא אולי החשובה מכל הצעות החוק שעולות. הקרקעות הן משאב לאומי של עם. מדינת ישראל, לפני קומה, הקימה הרבה מאוד גופים שיקנו קרקעות שיעברו לבעלים יהודים.

לא חשבו בוניה או בעלי החזון של הציונות למכור את הקרקעות, למכור את הקרקעות שהמדינה היא הבעלים שלהן לבעלי הון. לבעלי עניין. לבעלי כסף. אנחנו דנו ארוכות, אדוני היושב-ראש, במסגרת הצעת חוק הפרטת קרקעות של ראש הממשלה במסגרת סגירת מרפסות שלו, כמה היה מסוכן בעצם למכור את קרקעות הלאום לבעלי עניין, לבעלי הון. נכון, אחרי העברת חוק הקרקעות של הממשלה, שעבר בעצלתיים, באמת, בדרכים עקלקלות, אני יודע, הרפורמה מקרטעת, אבל כשאנחנו מדברים על חוק הקרקעות ועל הבעלים, בעצם מדינה לא יכולה להרשות לעצמה שקרקעותיה יהיו נתונות בידי בעלי הון. ולכן חשבנו, הדרך הנכונה, הצודקת ביותר, כדי להשאיר את המשאב הלאומי של המדינה בידיים, החכירה תהיה לטווח ארוך יותר ממה שקיים עכשיו. ואז בצורה כזאת אפשר לגמרי אפילו למנוע מכירת קרקעות. מצד אחד אנחנו רוצים שניהול הקרקעות יהיה מושכל יותר, חכם יותר, אבל עדיין אותן קרקעות יישארו בבעלות המדינה. באזור שבו אנחנו נמצאים הקרקע היא אולי המרכיב המרכזי בסכסוך הלאומי שבו אנחנו נמצאים. כדאי שהמדינה לא תתפשט מהנכס האסטרטגי הלאומי שלה. כדאי שיחשבו אם זה נכון שהבעלות על הקרקעות תעבור לבעלי הון. כדאי שהמדינה תמשיך להחזיק בקרקעות. מצד אחד זה נכון, צריך לאפשר ניהול חכם של קרקעות, אבל בסופו של יום, כל שנה, שהמדינה תדע שהיא הבעלים של הקרקעות. לכן זו החוכמה של החכירה. אנחנו מציעים להאריך את תקופת החכירה, אבל במקביל שלא יימכרו קרקעות של המדינה. אני חושב שבסכסוך הלאומי שבו אנחנו מצויים, כדאי שהמדינה תנהל את הקרקעות שלה בצורה מושכלת וחכמה. אני מכיר את הטייס האוטומטי הזה של ועדת השרים לחקיקה על כל דבר,

רוב מה שחברי קדימה מביאים, אוטומטית מתנגדים, אבל כנראה פעם כשהקואליציה תתהפך, אולי אחרים יבינו שאנחנו לא נהגנו כך. אני חושב שהצעת החוק היא לא הצעת חוק תקציבית, אין בה שום עלות תקציבית, היא לא מפריעה לאף אחד, אבל אנחנו באים ואומרים: רבותי, קרקעות הלאום יישארו בידי המדינה ולא בידי בעלי הון או בעלי עניין. לכן אני מציע לחברי הממשלה, לקואליציה, לתמוך בהצעת החוק. היא לא הצעת חוק בעייתית.

לא מצאתי היגיון רב בהתנגדות שלכם.

תודה לחבר הכנסת. כבוד שר המשפטים ישיב על ההצעה. בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק של חבר הכנסת שלמה מולה ואחרים מבקשת לתקן את חוק החכרת מקרקעין (הוראות שעה) כבוד השר, אנחנו לא שומעים את כבוד השר. זה קשה, אתם מתחרים על הקול עם השר. איפה הוא? אתה יודע, הקריאה הראשונה תהיה מהר מאוד. אל תפריע, אני מודיע לך. בבקשה, אדוני השר. התשי"ט 1959, ולקבוע כי תקופת החכירה תעמוד על 99 שנים במקום 49 שנים במטרה "למנוע את הפרטת הבעלות על הקרקעות והעברתן מידי המדינה לידיים פרטיות", כמצוין בדברי ההסבר להצעה. אנו סבורים שהצעת החוק מבקשת, למעשה, לסכל את הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. בתיקון 7 לחוק מינהל מקרקעי ישראל נקבע כי ניתן יהיה להעביר בעלות בנכסים שהם קרקע עירונית לחוכרים בחכירה מהוונת על-פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל. בהתאם לכך קיבלה המועצה החלטה 1185 המסדירה את העברת הבעלות לחוכרים. כפי שעולה מדברי ההסבר, הצעת החוק מבקשת, ככל הנראה, לסכל תהליך זה. עם זאת, נראה כי גם אם יתקבל התיקון המוצע, לא יהיה בו כדי להשיג את מטרתו.

שהצעת החוק מבקשת לשנות הינו חוק משנת 1959, אשר חוקק על מנת לפתור בעיה נקודתית של מספר מצומצם של חוכרים, שזכותם נפגעה עקב חוק ההתיישנות. תכליתו של חוק החכרת מקרקעין היתה למזער את הפגיעה בזכויותיהם של מחזיקים בקרקע חקלאית, אשר הארכת תקופת ההתיישנות בתביעות ביחס למקרקעין, מעשר שנים ל-15, שנקבעה בחוק ההתיישנות, מנעה מהם לטעון לזכות במקרקעין מכוח טענת ההתיישנות, היתה התיישנות רוכשת. מכיוון שכך, גם אם תתקבל הצעת החוק, כך שתקופת החכירה הקבועה בחוק תוארך ל-99 שנים, ספק אם תהיה לכך השפעה על חוזי החכירה העירוניים מושא הרפורמה, ועל כן לא ברור כיצד מביאה הצעת החוק להגשמת מטרתה המתוארת בדברי ההסבר. מעבר לנדרש אציין כי אף מהבחינה הקניינית הארכת תקופת החכירה מ-49 ל-99 שנים אך מעצימה את הדמיון שבינה לבין מתן בעלות מלאה בקרקע, באופן המנוגד למטרת הצעת החוק, כמתואר בדברי ההסבר. נוכח האמור לעיל, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. תודה לאדוני. מה אדוני מציע? להסיר את ההצעה מסדר-היום? זו לא הצעה לסדר-היום, זו הצעת חוק.

הצבעה, הצבעה. למה אתה מחכה? למה אתה מחכה?

למה לעשות תרגילים? זו הצבעה פסולה, זה השעון אשם. טוב שיש שעון. עד שממלא-מקום המזכירה לא התערב, השעון לא עבד. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק החכרת מקרקעין (הוראות שעה)

הצבעה, בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי. בשביל להחליט עבור חבר כנסת נבחר ציבור, הוא צריך להחליט בעצמו, ולא במקרה זה ראש ועדה או שר לשעבר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, תודה. לפני שבועות אחדים רשות השידור היתה כלואה במצוקה גדולה, ואנחנו חשבנו שהדרך לחלץ אותה תהיה באמצעות חידושו של חוק, שעלה בעבר ואושר כבר בעבר בקריאה ראשונה, אבל נתקע בכנסת באופן מוזר ביותר, ולכן החלטנו, קבוצה של חברי כנסת, לחזור ולהעלות את החוק הזה, הפעם כהצעת חוק פרטית. לכן אנחנו חושבים שזה רעיון טוב שהכנסת תשוב ותאשר את החוק הזה עכשיו, במתכונת הישנה והקבועה. חתמו על ההצעה הזאת הרבה חברי כנסת, ואני חושב שאפשר להצביע עליו כרגע. תודה. כבוד השר רוצה להשיב? אין שר. אין שר. להצביע, אדוני.

האם המשרד לא, ? בבקשה. מה זה, ממציאים פה שרים? אל תצעק. הוא אומר: אין לי מה להגיד. אם שר עולה להשיב, אדוני השר, תקריא את זה בהקפדה. אבל השר יולי אדלשטיין התפטר מתפקידו כשר הממונה על רשות השידור. לא יכול להיות אבסורד יותר גדול. לך עשו את זה, לך עשו מעשה פילגש בגבעה. אכן, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת ועמיתי השרים, אנחנו כרגע לא דנים, תסתכל בעיניים, ידידי חבר הכנסת בר-און, אנחנו רוצים לדון במצב רשות השידור, אנחנו דרשנו את החוק הזה בגלל מה שעשו לך. בהתפטרותי מן התפקיד, או שאנחנו רוצים לדון בהצעת החוק? אתה יכול, אדוני השר, סליחה. חבר הכנסת חסון, אני מאוד מצטער.

זכותה של הממשלה להחליט מי ישיב. מרגע זה אני משתמש בסמכותי. בבקשה, אדוני השר.

זה בעיה של הממשלה, לא שלך. בשכר מינימום לא הצבעת, איזו סמכות יש לך? ואתה ישבת במזנון לאכול. ההבדל ביני לבינך, אני לא מייצג את המגזר שלך. ההבדל ביני לבינך, אני קבעתי עמדה, אתה ישבת במזנון.

עכשיו אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. קדימה. ישר פעם ראשונה?

כמו שאתה שומע. בלי טרומית?

תיכף תראה שזה גם מתממש. בבקשה, אדוני השר. טוב שנתת לשר זמן ללמוד את התשובה. אני רוצה להפתיע, אדוני היושב-ראש, את חברי שניהלו אתי כאן דו-שיח מאוד מעניין, ולענות לגופו של חוק, לגופה של ההצעה. אני, כפי שציינו חברים, מכיר את המציאות הקשה מאוד ברשות השידור. אני שוקל מלים בקפידה. מכיוון שאין לי שום בעיה של לדבר בשתי, במקרה הזה אין לי בעיה שאני נאלץ לדבר בשתי לשונות, הדברים שאני אגיד כאן אלה בדיוק הדברים שאמרתי בוועדת שרים לחקיקה.

חבר הכנסת בר-און, שמקשיב לי בקשב רב, בוועדת שרים לחקיקה, בתקופה שהייתי,

ממונה על ביצוע חוק רשות השידור, זה הטייטל הרשמי, עלתה סוגיה של החוק שהוצע בזמנו על-ידי חבר הכנסת איתן כבל, וביקשו לשמוע את עמדתי לגבי מתן דין רציפות להצעת החוק הזאת. כידוע, היא עברה בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת. אמרתי אז, חברי חבר הכנסת בר-און, ואני אומר היום, ואני סמוך ובטוח שאם אדוני היה מתעמק בהצעת החוק הזאת, ואילו היה ממונה על ביצוע חוק רשות השידור, היה אומר אותם דברים בדיוק, כי זה לא עניין לימין שמאל, לקואליציה אופוזיציה, פוליטיקה זו או אחרת. אגב, משרד ראש הממשלה ממונה על רשות השידור.

אנחנו דנים כרגע בהצעת חוק ספציפית זו. החתול שומר על החלב שם. מי שרוצה בטובת השידור הציבורי ומי שרוצה בטובת רשות השידור, צריך לומר פעם אחת ולתמיד, אם נקדם הצעת חוק זו בלי שתהיה רפורמה רצינית ומחויבות לרפורמה ברשות השידור, נקבור סופית את כל הסיכויים לרפורמה, חבר הכנסת נחמן שי.

ואני אומר את אותם דברים בדיוק כשהייתי ממונה, ועכשיו כשאני לא ממונה. עדיין השידור הציבורי יקר לי, והדברים האלה, שנמצאים בהצעת החוק, יש בהם דברים טובים, יש בהם דברים פחות משכנעים, יש דברים שבחיים לא הייתי מסכים להצביע בשבילם לו הועלו להצבעה. ואני חוזר ואומר ואני חוזר ואומר, בהצעה הזאת יש דברים חיוביים ושליליים. כרגע לקבל או לקדם את ההצעה הזאת זה לקבור סופית כל סיכוי לרפורמה ברשות השידור. זאת היתה עמדתי בדיונים מול משרד האוצר, זאת היתה עמדתי בדיונים מול משרד המשפטים, זאת עמדתי גם היום. החליטה ועדת שרים לחקיקה מה שהחליטה, ואני מציע לחבר הכנסת נחמן שי, שאני בטוח ויודע עד כמה יקר לו השידור הציבורי, לוותר על הסיפור הזה. זה תרגיל יפה, תרגיל נחמד, לקחת חוק שבזמנו קודם בתמיכת הממשלה ולהציע אותו כאופוזיציה. אין בזה דבר וחצי דבר שבצורה הנוכחית יקדם את העניין של השידור הציבורי. חברים, איך היו אומרים בנסיבות שונות, תסתכלו לי בעיניים? תסתכלו לי בעיניים, אתם יודעים את זה בדיוק כמוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חזרנו לתקופה היסטורית טובה, בגין הוא ראש הממשלה. בגין הבן הוא ראש הממשלה. אני מבין שאתם רוצים הצבעה שמית. אני רוצה לדבר קודם.

אדוני. תברך את ראש הממשלה החדש. ותברך את ראש הממשלה החדש, ראש ממשלת ישראל בגין. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר כמה מלים. המצב ברגע זה הוא שהממשלה לקחה את החוק הזה, שהוא חוק לא רע, אפשר לעשות בו תיקונים, אימצה אותו ורוצה להביא אותו במסגרת חוק ההסדרים. אתה שומע אותי, ידידי חבר הכנסת איתן כבל? כי אתה בעל-בית בחוק הזה, אתה חתום עליו בגלגול המקורי שלו ואתה מלווה אותו גם עכשיו. הוא כל כך רע, שהממשלה רוצה לקחת אותו ולהביא אותו שוב, אל הכנסת הזאת, ואז יהיה מעניין לשמוע את השר אדלשטיין, איך הוא רואה את החוק הזה ומה הוא חושב עליו, אם הוא חוק טוב או חוק רע, כי הוא יתמוך בו. ומה שהוא הולך להצביע עכשיו,

הוא הולך להצביע בעוד חודשיים,

אותו חוק, תסתכלו עליו, כך הוא נראה. אותו חוק בדיוק.

עוד נראה.

אני כבר אמרתי, אני הכי זקן בתחום של רשות השידור בבית הזה, אז אני ראיתי. אני ראיתי, אני מכיר את זה. אבל אם זה יהיה כך,

זה כך, זה אותו חוק בדיוק. זה מופיע באתר של הגברת יחימוביץ, היא הלוא מלווה אותנו עם כל חוק ההסדרים,

הכנסת מביאה את החוק הזה. למה לא רצו לאשר אותו במתכונת הזאת? שחס וחלילה יאשרו איזה חוק שבא מהאופוזיציה. אוי ואבוי. אולי גם באופוזיציה יושבים כמה אנשים שיודעים לחשוב, אולי חושבים חשיבה יצירתית, ואולי הם חרדים לרשות השידור. אבל הממשלה הזאת לא חרדה לרשות השידור, הממשלה הזאת חרדה לעצמה. ומיום שהיא שמה את ידה הכבדה על רשות השידור, היא לא חרדה, היא חרדית.

נתנו צ'ופר לרשות השידור, 10 מיליוני שקלים עכשיו מתנה לשידורי המונדיאל. כולנו נהנים, אבל לא היה צריך לתת להם כסף. במקום שרשות השידור תשדר לעולם הערבי, תשדר בערבית, תשדר באנגלית אולי, תשדר מה שאולי בסביבה שלנו רוצים לשמוע, זה לא חשוב. משדרים את מה שהממשלה רוצה לספק להמונים, לחם ובידור. אז לחם אני לא בטוח, לפי ההצבעות שהיו פה קודם, אם את זה הממשלה באמת רוצה. בידור היא כנראה רוצה, ועל הבידור הזה היא מוכנה לשלם הרבה כסף. בזה אין לי שום ספק. לכן אני אומר לכם, החוק הזה הוא חוק שמנסה לעשות פעם אחת ולתמיד סדר בתחום השידור במדינת ישראל, ויכול להיות שבסוף באמת תקום לנו רשות שידור ציבורית, ממלכתית ועצמאית, בפרמטרים של רשויות, עצמאית. אבל הממשלה לא רוצה בזה, ולכן עד הרגע הזה, עד הרגע הזה, שנה וחצי, אין מוסדות לרשות השידור. יושבת פה השרה לשעבר ויושבת-ראש הכנסת לשעבר דליה איציק, היא קיבלה פעם רשות שידור ללא מליאה וועד מנהל, ועל-פי החלטת בג"ץ היא מילאה בדיוק את החוק, וביום שהיה צריך עמדה מליאה על מקומה. שנה וחצי, אין דבר כזה, תבינו. דיברתי עם היועץ המשפטי לממשלה, אין דבר כזה שרשות ממלכתית ציבורית, אין לה הנהלה ציבורית. אין דבר כזה. רק ההנהלה מנהלת אותה. לא, היום לא רק ההנהלה, גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה. יחד הם מסתדרים האחד עם השני. המנכ"ל בא לרשות, מבקר ברשות, הרשות מבקרת אצלו, הכול בסדר. אבל לא זה הפיקוח שצריך להיות. על רשות השידור צריך להיות פיקוח ציבורי. עכשיו ראש הממשלה שלף מועמד ליושב-ראש רשות השידור, אחד שכבר נפסל קודם על-ידי ועדת-שפניץ. הוא החזיר אותו מאי-שם, אני לא אזכיר שמות. הוא נפסל עוד פעם.

מצוין, אז התרגיל הזה יימשך. למה? כי כל עוד פוסלים, לא צריך למנות. וכל עוד לא ממנים, רשות השידור מבינה היטב מאיפה ה- אתם יודעים. ולכן כדאי להיות שם. להיות שם, ולעזור, ולהתחשב, וכן הלאה. וככה מבייתים ומאלפים והופכים את רשות השידור לנמל הבית של הממשלה הזאת. אז לכן באמת מתנגדים. מתנגדים לחוק כזה ומתנגדים להחלטה אחרת ומתנגדים לזה. אני אומר לך, השר יולי אדלשטיין, שאני מעריך אותך מאוד, עשית ג'סטה לממשלה שלך כשעלית לדבר. אתה יודע כמוני שרשות השידור היא מקום שזקוק לטלטלה גדולה, אבל את זה הממשלה לא רוצה לעשות. היא לא רוצה. הכי טוב, לא, הצעת החוק היא ניסיון רב-מעוף לעשות באמת שינוי של ממש בענייני השידור במדינת ישראל. אני פונה לכל אותם עשרות חברי כנסת שתמכו בהצעה הזאת, שחתמו עליה ללא היסוס וללא סייג, להיות נאמנים

אם המלה הזאת עוד קיימת פה, ולתמוך בחוק הזה.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. הצבעה.

שמית,

ודאי.

בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה, אינו נוכח רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך,

אורון, אינו נוכח שב.

שב, לפני שאני אוציא אותך. אני מוציא אותך. (קוראת בשמות חברי הכנסת) זבולון אורלב, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, אינו נוכח דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב,

חבר הכנסת בר-און, אתה מפריע בהצבעה.

בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, נגד אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד זאב בוים,

אריה ביבי, אינו נוכח זאב בילסקי,

בנימין בן-אליעזר, נגד מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און,

אבישי ברוורמן,

מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד אברהם דיכטר, בעד דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, אינו נוכח עינת וילף, אינה נוכחת יצחק וקנין,

נסים זאב, אינו נוכח אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי,

דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, בעד ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב,

שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, נגד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני,

לימור לבנת, אינה נוכחת היא ישנה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת גאלב מג'אדלה, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה,

שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון,

אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר,

סטס מיסז'ניקוב, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח נגד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יעקב מרגי, נגד דן מרידור, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אורית נוקד, אינה נוכחת לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח כבוד השר בגין. (קוראת בשמות חברי הכנסת) חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין,

גדעון סער,

גדעון עזרא, אינו נוכח חמד עמאר,

נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, נגד איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם,

ראובן ריבלין, אינו נוכח כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, אינו נוכח נחמן שי,

סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ,

שלום שמחון, אינו נוכח ליה שמטוב, אינה נוכחת עתניאל שנלר,

רונית תירוש, בעד אנחנו הולכים לסיבוב השני. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה, בעד יעקב אדרי, אינו נוכח חיים אורון, אינו נוכח זבולון אורלב, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, בעד אלי אפללו, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח אריה ביבי, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, בעד דניאל בן-סימון, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מתן וילנאי, אינו נוכח עינת וילף, אינה נוכחת נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת אליהו ישי, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח

אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח דן מרידור, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אורית נוקד, אינה נוכחת לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח גדעון עזרא, אינו נוכח יוחנן פלסנר, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת ראובן ריבלין, אינו נוכח כרמל שאמה, אינו נוכח מאיר שטרית, בעד

אינו נוכח שלום שמחון, אינו נוכח ליה שמטוב, אינה נוכחת תודה למזכירת הכנסת. האם יש מישהו מחברי הכנסת שנמצאים באולם שלא קראו בשמו ולא הצביע? (קוראת בשמות חברי הכנסת) דב חנין, בעד יעקב ליצמן, נגד חבר הכנסת שאול מופז. (קוראת בשמות חברי הכנסת) שאול מופז, בעד הנה, שטרית. הצביע.

פה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) גילה גמליאל,

פעם נוספת: יש מישהו באולם שלא קראו לו ולא הצביע? תודה למזכירת הכנסת, תמה ההצבעה,

רבותי,

בעד, 24,

42. הצעת החוק נפלה, לא התקבלה.

של חברי הכנסת מרינה סולודקין ורוברט טיבייב, קבוצת חברים. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק גיל פרישה (תיקון, שינוי גיל הפרישה לעובדים בעבודה שוחקת),

שהגשתי יחד עם חברי, חבר הכנסת רוברט טיבייב, הינה הצעת חוק חשובה מאוד. בשנת 2004 נקבע בחוק גיל פרישה, שגיל הפרישה לעובדים שכירים בישראל יהיה 67 שנה לגברים ו-62 שנה לנשים. החוק לא הביא בחשבון שיש עובדים העובדים בעבודות המסוכנות לבריאות, שחשופים לפגיעות ולמחלות הנגרמות כתוצאה מתנאי עבודתם הקשים: חום גבוה, מגע ממושך עם כימיקלים מסוגים שונים וכדומה. תוחלת החיים של העובדים הללו הינה בדרך כלל נמוכה מתוחלת החיים הממוצעת של אזרחי מדינת ישראל. לכן אין זה צודק ואין זה נכון שגיל הפרישה של עובדים אלה יהיה זהה לגיל הפרישה של שאר העובדים במשק הישראלי. ביום 5 בינואר 2004 נחתמה עסקת החבילה בין משרד האוצר ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, ועל-פי תנאי עסקה זאת אמורה היתה לקום קרן מיוחדת שתמומן מתקציב המדינה ותפקידה יהיה לסייע בפתרון בעיות הנובעות מהעלאת גיל הפרישה, בדגש על עובדים במקצועות שוחקים. נקבעה רשימה של מקצועות שהוגדרו כמקצועות שוחקים. לצערי הרב, קרן זו מעולם לא הופעלה, חרף העובדה שהוקצה לקרן הזאת סעיף בתקציב המדינה. תקציב זה לא נוצל, ובתקציב 2009 2010, נמחק לחלוטין. לפני כמה חודשים ביקרתי במפעל "חיפה כימיקלים" על-פי הזמנה של ועד העובדים, ובמהלך הביקור נפגשתי עם עובדים ושוחחתי אתם. העובדים סיפרו לי שרבים מהם לוקים במחלות קשות כתוצאה מעבודה במפעל זה במשך שנים רבות, לעובדים שכבר הגיעו לגיל 60 פלוס קשה מאוד להמשיך ולעבוד בגלל מצבם הפיזי והבריאותי. לכן הם פנו אלי בבקשה להעביר בכנסת תיקון לחוק גיל הפרישה במטרה להחזיר את גיל הפרישה לעובדים בעבודות שוחקות ובעבודות מסוכנות לבריאות לקדמותו: 65 שנה לגברים ו-60 שנה לנשים. חבר הכנסת בר-און, אתה מפריע לחברתך לסיעה. יש 118 חוץ ממך וממני. אתה בינתיים היחיד שמפריע באולם. תסתכל, מה לעשות. באותה בקשה פנו העובדים גם לחבר הכנסת רוברט טיבייב שביקר במפעל "חיפה כימיקלים" לפני. לכן הגשנו ביחד את הצעת החוק גיל פרישה (תיקון, שינוי גיל הפרישה לעובדים בעבודה שוחקת), התש"ע 2010. להצעת חוק זאת שני חלקים: החלק הראשון, היא מורידה את גיל הפרישה לעובדים בעבודה שוחקת ל-65 שנה לגברים ו-60 שנה לנשים. רשימת עבודות שוחקות בהצעת החוק תואמת את הרשימה שנקבעה בעסקת החבילה מ-5 בינואר 2004. ברשימה זאת נכללו עבודה בסביבת חומרים מסוכנים, עבודה הכרוכה בסחיבת משאות כבדים באופן ממושך, עבודה בתנאי חום,

ואדים או בתנאי קור וכו'. בחלק השני מוצע להקים קרן מיוחדת להשלמת הפרשות לפנסיה לעובדים בעבודה שוחקת. עובדים שייכללו ברשימה של עובדים בעבודה שוחקת יצברו פחות שנות ותק משאר העובדים במדינה, ומטרת הקרן היא למנוע פגיעה בזכויות הפנסיה שלהם. לצערי החליטה וועדת שרים לענייני חקיקה בישיבתה שהתקיימה ב-4 ביולי 2010 להתנגד להצעת החוק הזאת. עמדת הממשלה אינה מפתיעה אותי. הממשלה הנוכחית מתעלמת בקביעות מזכויות העובדים ולא עושה שום דבר כדי להגן על האינטרסים שלהם. לכן היא התנגדה לא רק להצעת חוק שלי ושל חבר הכנסת רוברט טיבייב, אלא גם להצעות חוק המציעות העלאת שכר המינימום, כמו שראינו היום. הממשלה גם מעכבת העברת הצעת חוק של חברי הכנסת שלי יחימוביץ וחיים כץ על הקטנת פערי שכר במשק. משרד האוצר ומשרד התמ"ת טרם אישרו את ההסכם שנחתם לפני כשנה בין איגוד לשכות המסחר לבין חברות כוח-אדם, שעל-פיו שכר העובדים בניקיון יעלה ב-20%, וזה שערורייה. אך מה שבאמת מפתיע אותי, זאת עמדת ההסתדרות. במשך חצי שנה מנסה אני להיפגש עם יושב-ראש ההסתדרות, מר עופר עיני, כדי לדון בנושאים שונים הקשורים להגנה על זכויות העובדים, בראש ובראשונה על זכויות אלה מהם שעובדים בעבודות בלתי מקצועיות ומקבלים שכר זעום. גם על הצעת החוק שעולה היום לדיון רציתי לדבר עם מר עיני, אך כל ניסיונותי לקבוע פגישה עם יושב-ראש ההסתדרות לא צלחו. כנראה ההסתדרות, בראשות מר עופר עיני, מצדדת בקואליציה ולא באופוזיציה, ולא דואגת לזכויות העובד. רבותי חברי הכנסת, החלטתי, לאור התנגדות הממשלה להצעת חוק גיל פרישה (תיקון, שינוי גיל פרישה לעובדים בעבודה שוחקת), להפוך אותה להצעה רגילה לסדר-היום, ולבקש ממליאת הכנסת לאשר את העברתה לדיון באחת מוועדות הכנסת. תודה רבה לכם.

כבוד סגן שר האוצר, יצחק כהן, יעלה וישיב בשם הממשלה. בבקשה, כבוד סגן שר האוצר. כבוד היושב-ראש, הצעה לסדר-היום, גיל הפרישה, של חברי הכנסת מרינה סולודקין ורוברט טיבייב, למעשה, התשובה פה על הצעת חוק. אתה רוצה שנענה אותה תשובה?

ההצעה לסדר-היום מבקשת לקבוע כי עובדים במקצועות אשר להם מאפיינים היוצרים שחיקה לכאורה יוכלו לפרוש בגיל מוקדם מהקבוע בחוק, 65 לגבר ו-60 לאשה, כפי שהיה לפני שמאיר שטרית שינה את זה. ביבי נתניהו. לא, הוא שינה את זה. זה היה כך, אגב. אתם בקדימה שיניתם את זה. 2004. מאיר שטרית היה השר במשרד, הוא שינה את זה. את זוכרת? לפי ההצעה לסדר-היום, עובדים אלה יקבלו קצבה מתקציב המדינה כאילו פרשו בגיל הפרישה הרגיל. קצבה זו תינתן מקרן להשלמת הכנסה לפנסיה. רשימת המאפיינים המגדירה עבודה כשוחקת רחבה וכוללת בין היתר תחומים אשר הלכה למעשה אינם ניתנים לתחימה. כך עבודה הכרוכה בשחיקה מנטלית, ניתן להגדיר כמעט כל עבודה ככזו היוצרת שחיקה מנטלית, עבודה הכרוכה בשחיקה על בסיס המלצה רפואית, קטגוריה המעבירה את הסמכות לרופא כדי שיקבע מהי שחיקה, זאת ללא קריטריונים מוגדרים. כמו כן נכללות ברשימה קטגוריות בעייתיות נוספות כגון עבודה במשמרות קבועות לאורך זמן. אומדן העובדים העתידים להיות מוגדרים כעובדים בעבודה שוחקת מתוקף רוחב היריעה המוצע עומד על כ-1.5 מיליון עובדים, וייתכן שאף יותר. ברשימה זו נכללים עובדים בתחומי החקלאות, הבינוי והתעשייה, אך גם בשירותי אירוח ואוכל,

תחבורה ועוד. אומדן עלות שנתי מינימלי המבוסס על קצבה חודשית לפורש בשיעור של 70% משכר המינימום, כ-2,700 שקל לחודש, עבור גברים גילאי 65 67, איך אפשר ככה? קרקס "מדראנו". זה כנסת זה? חברי הכנסת, סגן השר לא יכול להתרכז בנאום. אתה יכול? אני בטח שלא, על אחת כמה וכמה אתה, סגן השר. חברי הכנסת, נא לשבת. חבר הכנסת אלקין. כבוד ראש סיעת קדימה, תאפשרי לכבוד סגן השר להמשיך. לזה שחבר הכנסת רוני בר-און מפריע כל הזמן, אנחנו כבר רגילים. הוא סחף אתכם אחריו, אני רואה. הוא קלקל אתכם.

שנקרא, הפרעות איכותיות. עכשיו הבנתי. תודה רבה לאדוני. בבקשה, כבוד סגן השר. אומדן עלות שנתי מינימלי המבוסס על קצבה חודשית לפורש בשיעור של 70% משכר המינימום, כ-2,700 שקל לחודש, עבור גברים גילאי 65 67 ונשים בגילים 60 64, כ-4.3% מהאוכלוסייה, ללא הצמדה למדד, עומד על כ-2 מיליארדי שקל לשנה. יש לציין כי בתקציב 2011 2012 אין מקורות תקציביים למימון הוצאה בהיקפים אלו. בהתאם להסדר שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ומשרד האוצר התחייבה ממשלת ישראל להקצות סך כולל של 600 מיליון שקלים בפריסה לעשר שנים, 60 מיליון שקלים בכל שנת תקציב, לצורך סיוע בפתרון קשיים כספיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישה בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד 2004, באמצעות ביצוע פעולות שונות. עקרונות פעילות הקרן נמצאים בשלבי סיכום אחרונים בין ממשלת ישראל לבין הקרן, והם מתבססים על עקרונות שסוכמו ולובנו לשם גיבוש כלי הסיוע האפקטיביים ביותר בהינתן המגבלות הפיסקליות, כפי שנדרש באישור מהלכים בעלי משמעות גדולה לתקציב המדינה. קרן זו צפויה לסייע לבעיות הנובעות מהעלאת גיל הפרישה לעובדים מסוימים, ובכך מייתרת את ההצעה לסדר-היום. בשים לב ליוון הנמצאת במשבר כלכלי חמור ועד לא מזמן בסכנת פשיטת רגל, אחת הסיבות לסכנת פשיטת הרגל של יוון היא מערכת הפנסיה המעוותת שהתפתחה במדינה לאורך השנים. ביוון ניתנה פרישה מוקדמת למקצועות מסוימים, רשימה שהלכה ותפחה עד למאות מקצועות, ובהם שדרני רדיו, שדרני טלוויזיה ומוזיקאים. היקף המחויבויות האקטואריות שנוצרו כתוצאה מכך עמד על מאות אחוזים מהתמ"ג.

ישראל הפחיתה לאורך השנים את יחס החוב תוצר שלה, מלמעלה מ-120% בתחילת שנות ה-90 לכ-80% כיום. ההצעה לסדר-היום כאמור נוגדת את מדיניות הממשלה והכנסת להמשיך ולהפחית את יחס החוב תוצר של ישראל. אבקש מחברי הכנסת להסיר את ההצעה מסדר-היום. תודה לכבוד סגן שר האוצר. אתה רוצה להסיר את זה מסדר-היום?

הצעה לסדר-היום, אנחנו מסכימים. איזו ועדה את רוצה? ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. כספים.

כן. הצבעה.

להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה.

23. נגד, אין, נמנעים,

הנושא עובר לוועדת הכספים. הצעת חוק השפה הרשמית של מדינת ישראל, התשס"ט 2009, חבר הכנסת רוברט טיבייב, בבקשה.

עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, 62 שנה לאחר הקמת מדינת ישראל אין עדיין חוק ישראלי שמגדיר את השפה העברית כשפה הרשמית

מעמדה של השפה העברית, שפתו של העם היהודי, קבוע בסעיף 82 לדבר המלך במועצתו, חקיקה מנדטורית עתיקה, שבסופו של דבר הגיע הזמן לשנות אותה ולהגן על מעמדה של השפה העברית בחוק הישראלי. אי-אפשר להאמין, אבל זו עובדה: השפה העברית זקוקה לתקנה מנדטורית. אני מודה, גם אני הופתעתי. אני זוכר את עצמי, כשהייתי ילד, ורק התחלתי להבין וללמוד, והייתי בגן-הילדים, אבי לקח אותי לבית-הכנסת, ובכלל לא הבנתי על מה מדובר, כי דיברו בשפה, התפללו בשפה שלא הבנתי. שאלתי את אבי על מה מדובר ובאיזו שפה. אמר לי זקן אחד שעמד לידנו: זו השפה של העם שלך, וזו השפה שהקדוש-ברוך-הוא מדבר בה אתנו. אז התחלתי אז לנסות להבין משהו, הקדוש-ברוך-הוא ידע עברית? הקדוש-ברוך-הוא ידע עברית. דרך אגב, גם אתה יודע עברית. גם אתה יודע עברית. אז למה הוא עשה כל כך הרבה שפות? הייתי בטוח שמדינת ישראל השכילה לכבד את השפה בחקיקה. חוסר הבהירות בפקודה המנדטורית יצר גם בליל של חוקים, שכל אחד מהם מתייחס לעברית בהיבט אחר, האחד בהיבט החינוכי, השני בשידורי רדיו וטלוויזיה. האי-בהירות, אדוני היושב-ראש, יצרה גם מצב שבו בהיעדר חקיקה בג"ץ נדרש להכריע לעתים תכופות בסוגיות הקשורות לשפה העברית ומעמדה, תופעה שאני מקווה שתצומצם באמצעות החקיקה. הצעת החוק המוצעת מבקשת לאגד יחדיו את כל ההוראות המתייחסות לשפה העברית ולהכריז עליה באמצעות החקיקה הישראלית כשפה הרשמית המרכזית במדינת ישראל. ואני שואל אתכם, חברי חברי הכנסת, מה השפה הרשמית ברוסיה?

בגרמניה, גרמנית, באנגליה, אנגלית. למה שבמדינת ישראל השפה הרשמית לא תהיה עברית? לא מצאתי סיבה אחת, ואף אחד פה לא יכול לתת לי סיבה מדוע השפה העברית במדינת ישראל לא תהיה השפה הרשמית. אני גם לא מבין איך אנחנו, כבוד סגן יושב-ראש הכנסת וסגנית השר, חבר הכנסת רוברט מתקשה להתרכז בנאום שלו. אני מאוד מקווה שאתם, לפחות, פה אתנו. מה שאני יודע, שישראל ביתנו היום היא עם מפלגת חד"ש. לפחות פה, בעניין הזה, הם מתאחדים. או שאני טועה, ישראל ביתנו בחוק הזה אתנו, או לא?

תהפוך את זה להצעה לסדר-היום, כמו הקודמת,

למה שהשפה העברית לא תהיה שפה רשמית במדינת ישראל? אני רוצה להבין. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני תמים. תנו לי סיבה. אחת. אם אתם חס וחלילה חושבים שאנחנו נוריד את הרמה של השפה הערבית, אתם טועים. בהצעת החוק נאמר שניתן את כל הכבוד גם לשפה הערבית, גם לאנגלית,

בסופו של דבר, בהצעת החוק הזאת מדובר גם על השפה הרוסית כשפה משנית. אמהרית? אתה יודע מה, אני מקבל את זה. בוא נדון גם על זה, יחד אתך. אדוני חבר הכנסת עפו אגבאריה, בוא נדבר גם על זה. חס וחלילה, אין פה, אז תהפוך את זה להצעה לסדר-היום, נדון בזה, יכול להיות שעוד שפות כדאי שיהיו, תיכף ייכנס שלמה מולה, וגם הוא יציע הצעה. ממה אתם דואגים? ממה אתם מפחדים? אני רוצה להבין. ממה? אנחנו גרים במדינת ישראל. דרך אגב, באיזה שלב תפסתי את עצמי במטוס, לאן אני הולך? לארץ-ישראל. דרך אגב, לארץ-ישראל עוד לא הגעתי. לא הגעתי לארץ-ישראל, כי כמו שאני יודע מהניסיון שלי, יש שני מושגים של ארץ-ישראל. יש לפי התורה, ויש לפי ז'בוטינסקי. אני לא נמצא לא שם וגם לא שם. אני נמצא במדינת, אתה תומך בשתי מדינות, אז איך תגיע לארץ-ישראל? אז אני בעד לבנות את שתי המדינות, כי מדינת ישראל צריכה להיות בית לאומי לעם היהודי, ומדינה פלסטינית צריכה להיות בית לאומי לעם הפלסטיני. ד"ר עפו אגבאריה, אתה מסכים אתי? לפחות פה? או שאתה מצביע היום עם ישראל ביתנו. אני חושב שיש לך קצת קדחת, אתה רוצה גם להסכים וגם שנצביע? איפה הבעיה? ההסכמה היא לפי האידיאולוגיה, לפי הבנה. הצבעה, יש קואליציה, אופוזיציה. אתה לא יודע את הכללים? בוא נגיע להסכמה. איפה הבעיה? איפה ההתנגדות? אני רוצה להבין, איפה ההתנגדות? אני לא יודע. באופן עקרוני אני מסכים אתך, אבל אולי נשמע את נציג ועדת השרים,

אחרי שנשמע אותו, אבל ועדת השרים הצביעה נגד.

ישראל ביתנו הצביעה נגד. הליכוד הצביע נגד. איך אפשר להבין את זה?

תיכף יעלה נציג הממשלה ויסביר. אוקיי, אני אחכה לנציג הממשלה. לגבי השפה הערבית, לפי הצעת החוק אפשר גם לנאום בשפה הערבית, אפשר לשלוח טפסים, שלטים, ללמוד, אני באמת לא רואה פה שום בעיה. הדבר האחרון שרציתי להגיד: אני מאוד מקווה שחברינו מהקואליציה יתמכו בהצעת החוק הזאת. מה שקורה, לצערי הרב, לפעמים, כמו שזה נתפס, הממשלה הימנית נגד זה שהשפה העברית תהיה שפה רשמית. חבר'ה, לאן הגענו? או שאני באמת לא מבין משהו, או שיש פה משהו מאחורי הקלעים. בבקשה, תנסו להסביר לי. אני מאוד אודה לכם אם תתמכו בהצעת החוק ונתקן את הטעות ההיסטורית והשפה העברית תהיה השפה הרשמית במדינת ישראל.

תודה לאדוני. יבוא כבוד שר הדתות, חבר הכנסת מרגי, וישיב במקום שר הפנים. מרגי, אתה מתנגד לזה?

האמת היא שאני מתפלא. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, קודם כול, רציתי לבשר לחבר הכנסת המציע, המכובד, השפה העברית הינה שפה רשמית של מדינת ישראל. גם בית-המשפט מכיר בכך. עכשיו, אני משיב בשם שר הפנים, משרד הפנים. הצעת חוק השפה הרשמית של מדינת ישראל, התשס"ט, כבוד השר, אתה משיב בשם הממשלה, במקום שר הפנים. במקום שר הפנים. מוצע לקבוע, כך החוק מציע, את העברית כשפה רשמית של מדינת ישראל, ואת השפות ערבית, אנגלית ורוסית כשפות משניות.

על כך מוצע לקבוע כי דברי החקיקה, טפסים ומסמכים רשמיים של מדינת ישראל, החלטות של רשויות החוק, נאומים רשמיים, שילוט, תמרור ותעמולת בחירות, כבוד שר התיירות, תכבד אותנו בישיבתך במקומך. יתפרסמו בעברית, וכן שהעברית תהא שפת ההוראה הרשמית במוסדות חינוכיים. טפסים ומסמכים רשמיים וכן מידע המפורסם באתרי האינטרנט של רשויות ציבוריות, המשמשים את הציבור הרחב, יפורסמו גם בשפות המשניות, וכן יתאפשר סיוע במתרגם מוסמך בהליכים משפטיים. הצעת החוק היא מאוד בעייתית. חבר הכנסת טיבייב, הצעת החוק כפי שהיא מוגשת היא מאוד בעייתית. יכול להיות שכוונתך היא כוונה רצויה, אבל בחקיקה הזאת תיצור בעיות נוספות. ולכן, החלטת ועדת השרים היתה להתנגד להצעת החוק שלך, כי נושא השפה הרשמית מעוגן שנים רבות ואין צורך בשינוי החקיקה. אנחנו ערים, גם ועדת השרים היתה ערה לבעיה כפי שציינת, שזה מעוגן בהחלטה מנדטורית. לכן אני מציע לחבר הכנסת המציע, בהסכמה, כמובן, של הנהלת הקואליציה, תעביר את זה להצעה לסדר, תקיים דיון מעמיק, ידונו בנקודות, ועדות הכנסת אמונות ומנוסות לקיים דיון מעמיק בנושא הזה. אם נצטרך, הממשלה תצטרך, לבצע תיקונים מסוימים כדי לתת לך מענה לצד הלאומי, לצד הרגשי, כפי שהצגת אותו, ועשית את זה בצורה הטובה ביותר, אני חושב שתמצא שם את הפתרון. אני מציע לך להיענות להצעה של הנהלת הקואליציה להפוך את זה להצעה לסדר-היום. אדוני מסכים להצעת כבוד השר? אפשר להשיב? בבקשה. תודה לשר. האמת היא שלא קיבלתי את הנימוקים ואת

אני גם מבין את הבעייתיות של הנושא, ואני גם לא רוצה לבאס את חברינו מהקואליציה, כביכול הימין. אבל בכל מקרה, כנראה אין לי ברירה, אני אסכים להצעה של השר להעביר את זה להצעה לסדר-היום.

תודה רבה לאדוני. בוועדת החינוך.

לא לא, זה לא לוועדת החינוך. לשון עברית לא לוועדת החינוך? ועדת החינוך. אתה מסכים לוועדת החינוך? בבקשה. לא, כי במקור זה היה ועדת החוקה, חוק ומשפט. ועדת חינוך.

לא, אם אתם מסכימים, אין לי התנגדות. אין לי התנגדות.

אם יש הסכמה לוועדת חוקה, אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת

חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 26, נגד, אפס, נמנעים, אפס. ההצעה עוברת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, כמובן, לדיון. ודאי לדיון. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת קרוב משפחה בודד), התשס"ט 2009. חבר הכנסת עפו אגבאריה יבוא, יעלה בבקשה.

חבר הכנסת אגבאריה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שרים נכבדים, אני מביא את חוק ההיעדרות בימי מחלה לטיפול בהורה או בקרוב משפחה בודד. זו הצעת חוק הומניטרית ממדרגה ראשונה. אני חושב שרוב הסיעות בבית, גם לא במצעי הבחירות שלהן, לא היתה להן אף פעם אפילו התנגדות לזה, ומשום מה כשמביאים חוק כזה לאישור הממשלה הוא לא זוכה לתמיכה, משום שזה מוצע מהאופוזיציה, אף-על-פי שהדבר שאני הולך לדבר עליו, עניין טיפול וסיעוד של בן משפחה בודד, אני חושב שזה דבר שיכול לנגוע בכל בן-אדם, אבל אני לא מאחל לאף אחד להגיע לדברים האלה. ומניסיוני, כשאני רואה, במיוחד בעידן מצוקות האשפוז האחרונות שאנחנו ראינו, כאשר בן-אדם ערירי ובודד נמצא בבית-החולים, ואין מישהו שיבוא לסעוד אותו, יש מצבים אבסורדיים שאין שום אפשרות לבן-אדם אחר להחליף אותו. אולי בחברות שהמצב הסוציו-אקונומי, הכלכלי בהן, של החברות האלה או של האנשים האלה, הוא יותר טוב, הן באמת נותנות את האפשרות לבן-אדם, שהוא לא צריך להישען על זה שהממשלה תיתן לו את האפשרות, על חשבון ימי המחלה שלו, לבוא ולשבת ולסעוד בן-אדם שקרוב אליו, אם בן, או אח, או אמא. בגלל זה אני הבאתי את הדברים האלה. במיוחד אחרי כל הדיון שאני לא יכול לעבור עליו לסדר-היום, מה שהיה היום בבוקר, שכאילו עניין השכר המינימלי במשק, שם דיברו על זה שהאנשים האלה יכולים, שכר מינימום. שכר מינימום, כן, זה אותו הדבר. דיברו על זה שהאנשים האלה, אנחנו צריכים להוסיף להם כאילו כמה גרושים פה ושם, משהו כמו 250 שקל בפעימה הראשונה, בפעימה השנייה עוד 250 ובפעימה השלישית עוד 250, עד שזה יגיע ל-4,600 שקל, שזה נורא ואיום לתקציב המדינה. רק לפני זמן קצר, כאשר דיברו על תקציב המדינה, אמרו שאנחנו בפריחה, ולא היתה אצלנו שום השפעה של המצב או המשבר הכלכלי הגלובלי, ופתאום, כשמדובר בכמה גרושים לשכבות החלשות, אז באמת מדברים על העניין הכספי, כאילו זה מה שישבור את תקציב המדינה. אז לבוא ולהשוות את זה עם שכר המינימום, ולבוא ולהשוות את זה עם ימי המחלה, למה הם בעצם מתנגדים? כי יכול להיות שאחר כך זה מתורגם לכסף.

איפה הדברים האלה ואיפה האמת, שאנחנו באמת במדינה שמקבלת כל כך הרבה תמיכה, שיש לה צמיחה כלכלית, כל כך הרבה מיליארדים מבזבזים פה ושם, וכשמדובר על דברים שבאמת יכולים להיטיב עם האוכלוסייה החלשה ביותר, אז את הדבר הזה אנחנו לא רואים, וזה לא מקבל את היחס הנכון. רק אתמול נפגשתי עם איזה עובדת בית-מלון, מנקה, מנקה של בית-מלון, והיא אמרה שהיא אמורה לקבל שכר מינימום, אבל היא יוצאת בסופו של דבר עם 3,000 שקל. ומי האנשים האלה, שהולכים לעבודות כאלה? בדרך כלל זה או אשה חד-הורית, משפחה חד-הורית, או אנשים שבאמת אין להם שום אפשרות אחרת אלא לעבוד בעבודות כאלה. אז אני מתאר לעצמי שכשהאבא שלה או האמא שלה, אין לה עוד בני משפחה, כשהם חולים, והם כבר זקנים, והיא צריכה לוותר אולי על יום עבודה וללכת לסעוד את האנשים, אז כל שכר המינימום שהיא מקבלת זה 3,000 שקל,

אם נוריד מזה את היום הזה שהיא לקחה בשביל לטפל באמא שלה או באבא שלה, במקום שהיום הזה ייחשב על חשבון ימי המחלה, היא צריכה לקחת יום חופש. אז גם ככה היא לא מגיעה לשכר המינימום, שזה 3,800 שקל, היא מקבלת בסך הכול 3,000 שקל לחודש, ועוד היא צריכה גם מהכסף שלה להפסיד את יום העבודה, שזה גם מהמשכורת הזאת, שבקושי מחזיקה אותה ומחזיקה את ילדיה. דבר זה נמצא כמעט בכל השכבות ובכל המגזרים של האוכלוסייה החלשה במדינת ישראל, אם במגזר הערבי ואם במגזר היהודי יש הרבה אנשים שבאמת זקוקים לדבר הזה. לכן אני לפעמים תוהה מדוע דברים כאלה, חוקים הומניטריים, ואני שמעתי אפילו מחברי כנסת מהקואליציה, שאם לא היתה משמעת קואליציונית הם היו מצביעים בעד החוק הזה, שהוא באמת חוק הומניטרי ממדרגה ראשונה.

יש איזה שיקולים פנים-קואליציוניים שלא נותנים לאנשים האלה להצביע בצורה נכונה. לכן אני הסכמתי להפוך את זה להצעה לסדר-היום ולהביא את זה לוועדה, אבל אני מבקש שהוועדה באמת תדון בעניין בצורה מעמיקה ובצורה נכונה, ושבסופו של דבר יתוקן העוול הזה, שאפשר יהיה לעזור לאנשים הנזקקים. וכפי שאמרתי, כל הסיעות בבית הזה, בכל מערכות הבחירות מדברות בעיקר על המצב החברתי, ואיך לעזור לשכבות החלשות, וכשזה מגיע להכרעה, ליום הדין, אז לא רוצים לעשות את זה. וזה באמת חבל. לכן אני מסתפק בזה ואני מקווה שאנחנו נעביר את זה בצורה מהימנה ובאמת צודקת כדי לקדם את הדברים האלה, ולא רק כדי לשים "וי" כי מישהו עשה אי-פעם.

לחבר הכנסת עפו אגבאריה. כבוד סגנית שר התשתיות, המסחר והתעסוקה, חברת הכנסת אורית נוקד, תבוא ותשיב בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, אבל אני סגנית שר התמ"ת, לא התשתיות. קיבלת מחמאה, אז התעשייה, המסחר והתעסוקה. לא, הוא ראה את שר התשתיות לפניו. אה, הם התחלפו, נכון. אז יש סיכוי שתחזרי. הם מאוד דומים במשקל, מאוד דומים במשקל. אני גם חושב שכדאי שתתנסי בשר לנדאו. אומרים שהוא אדם נוח. הוא נותן סמכויות. אז סגנית שר יכולה לקבל סמכויות. אני מכירה אותו, אני מכירה אותו היטב. סידרנו לך סגנית, בקלי קלות. לא, אני במשרד התמ"ת. מבוקשת. יותר משר אחד. הצעת החוק מציעה כי עובד יהיה זכאי לזקוף עד שמונה ימים על חשבון ימי המחלה שלו לצורך מתן עזרה לבן משפחה שחי בגפו והוא חולה סיעודי. על-פי המצב היום, החוק מכיר בצורך להיעדר מעבודה על מנת לטפל בקרוב משפחה בנסיבות מסוימות. כך החוק מאפשר היעדרות בשל מתן סיוע אישי לבן הזוג או לבניו הבגירים של העובד. הורה לאדם עם מוגבלות רשאי לזקוף עד 30 ימים על חשבון ימי המחלה שלו או ימי החופשה שלו. כמו כן, עובד רשאי לזקוף עד שישה ימי מחלה בשל טיפול בהורה שהוא מעל גיל 65. לטעמנו, הצעת החוק מרחיבה יתר על המידה את הנסיבות שבהן יהיה רשאי עובד לזקוף את ימי המחלה שלו לטובת טיפול באחר, שאינו תלוי בהכרח בו. בשונה מחוקים אחרים, החוק המוצע לא מתייחס לצורך של העובד להיעדר מהעבודה על מנת לטפל באותו אדם. מאז כניסתו של השר למשרד התמ"ת פעל ופועל המשרד לקדם חקיקה ולהגמיש קריטריונים על מנת לבסס את מעמדו של העובד ולהבטיח תעסוקה וקיום בכבוד לו ולמשפחתו. אז חבר הכנסת עפו אגבאריה קלע לדעתכם. עם זאת, לאור מה שאמרתי, הצעת החוק בנוסחה הנוכחי פותחת פתח רחב מדי לניצול לרעה של הזכות כאשר למעביד אין שום אפשרות לבחון אם אכן אין אדם אחר שיוכל לטפל בחולה הסיעודי. הממשלה החליטה לקבל את עמדת ארגוני המעסיקים ולהתנגד להצעת החוק. לאור הדברים שאמר חבר הכנסת אגבאריה, מובן שאנחנו נסכים שהנושא יעבור כהצעה לסדר-היום לוועדת העבודה והרווחה. זה מה שרצית, נכון? אם אתה מסכים, אז אנחנו הולכים להצבעה.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. להוסיף את הקול של השר לנדאו, אז שבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. סגנית השר לא הצביעה? וגם אני. אז תשעה בעד. נגד ונמנעים, אין. ההצעה לסדר-היום עוברת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הודעה לממלא-מקום מזכירת הכנסת, בבקשה, אדוני. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 9), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 30) (אישור על-ידי ועדת משנה חסויה), התש"ע 2010. החלטת ועדת האתיקה בקובלנתו של חבר הכנסת אורי אריאל נגד חבר הכנסת אהוד ברק, שר הביטחון, בעניין שדרוג כרטיס טיסה ממחלקת עסקים למחלקה ראשונה.

תודה רבה לממלא-מקום מזכירת הכנסת. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום. הנושא: פגישת נתניהו אובמה, הצעות לסדר-היום

3596,

חבר הכנסת מוחמד ברכה, בבקשה. מי משיב בשם הממשלה? שרת התרבות והספורט. היא נמצאת באולם.

אני כאן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אתמול הסתיימה לה בחיוכים מאוזן לאוזן הפגישה בין ראש הממשלה לנשיא אובמה. נתניהו היה צריך את הפגישה החמה על מנת להראות לעולם שהוא לא עד כדי כך סרבן והמסכה שהוא לובש על אודות שיחות ישירות ובלתי ישירות, שהיא ריקה מכל תוכן, בעצם תקבל תוכן של חיוך של אובמה. לעומת זאת, אובמה היה צריך את הפגישה עם נתניהו כחלק ממערכת הבחירות לקונגרס שיתקיימו לקראת סוף נובמבר. היה נחוץ לו השקט התעשייתי עם ישראל כדי לעקוף כל מיני ביקורות, לקרב את הלובי התומך בישראל, או השמרנים החלשים, וכו'. ביבי נתניהו קיבל זר פרחים, קיבל זר פרחים על עצם העובדה שבתקופת ההקפאה ישראל תבנה בשטחים יותר ממה שהיא בונה בימים בלי הקפאה. הוא קיבל זר פרחים על כך שיש תוכנית בעידודו הישיר או הבלתי-ישיר להריסת שכונה שלמה, פלסטינית, בירושלים המזרחית. הוא קיבל זר פרחים על כך ששר הפנים שלו וסגנו הוציא צו הרחקה לארבעה נציגים של הרשות הפלסטינית או חברי המועצה המחוקקת הפלסטינית מירושלים המזרחית בטענה של חוסר נאמנות לישראל, כי הרי דרוש שמי שחי תחת כיבוש יגלה נאמנות לשלטון הכיבוש, על כך מגיע לו באמת זר פרחים. ביבי נתניהו מקבל זר פרחים מאובמה על כך שגדר ההפרדה הגזענית ממשיכה להתפתל לתוך השטחים הכבושים. הוא מקבל זר פרחים על ההסבה של המצור למצור אחר, במקום מה מותר, מפרסמים רשימה מה אסור, אבל המצור הוא עדיין מצור, גם בים וגם ביבשה, גם באוויר, כמובן. ביבי נתניהו מקבל זר פרחים, אבל בעצם השלום מקבל זר קוצים, ושני העמים מקבלים זרי קוצים. הברית הלא-קדושה בין הממשל האמריקני לבין ממשלת ישראל שמעכבת ומטרפדת כל אפשרות לשלום, היא בעצם שצריכה ללכת מן העולם.

תודה רבה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. הדובר הבא, חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה.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 אנחנו לא יודעים, לעניות דעתי, אני לא יודע לפחות, מה באמת היה בשיחת שני המנהיגים, נשיא ארצות-הברית וראש ממשלתנו, מר נתניהו. החיוכים נועדו לדברים אחרים. החיוכים מצד נשיא ארצות-הברית נועדו לקהל הבוחרים שלו לקראת הבחירות בנובמבר אצלם, וכדי להשיג קולות. הישרדות פוליטית זה עיקר העניין. אין אף אחד שחושב שבאמת חל מהפך בדעותיו ובמחשבתו ובמעשיו של אובמה כלפי מדינת ישראל ומי שמייצג אותה, ראש ממשלת ישראל. אלה צרכים פוליטיים פנימיים, וגם בארצות-הברית, כפי שאמר שר החוץ של ארצות-הברית בעבר, מר קיסינג'ר, הכול פוליטיקה פנימית. הוא אמר את זה על ישראל, אבל זה נכון גם כלפי ארצות-הברית. מה היה שם, אפשר להעריך לפי מה שקורה עכשיו בשטח. מה שקורה עכשיו בשטח זה שיש החמרה, כל הזמן, כלפי ההתיישבות בכלל ובירושלים בפרט. גברתי השרה, הגענו לשיא חדש בירושלים, שלא בונים בה, כידוע, שיש בה הקפאה. עכשיו גם לא מאפשרים לדון בתוכניות על תיירות, כי גם תיירות נכנסה לאמברגו הזה, שעל ירושלים לא מדברים, לא עושים, כי מישהו בארצות-הברית יכול להתרגז. אני מציע לך, כמו גם לשאר חברי הקואליציה, לא להשלים עם זה. אתם יודעים שלא בונים. אני לא שומע קול אחד מתוך הממשלה שמוחה על כך בתקיפות. אולי זה נאמר בחדרי חדרים, אבל השאלה היא לא חדרי חדרים. העניין הוא עניין ציבורי. מכובדי סגן היושב-ראש ידוע במלחמתו, יותר נכון במאבקו, למען הבנייה בכל חלקי ארץ-ישראל, ודאי ביו"ש ובוודאי בירושלים. ההשלמה שלכם, כליכוד, אני מדבר עכשיו, לא דווקא אישי, עם מעשיו של ראש הממשלה, אלה דברים שנחרתים בכל העולם. אין מישהו בעולם שלא מבין מה קורה, אין מישהו בעולם שלא רושם את התקדים הזה, שמבחינת העולם הוא הרף, הוא הסף לדיון הבא וללחץ הבא. לכן אני מסיים ואומר לכם שהפסוק הידוע "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" הוא לא רק פסוק שאומרים בחתונות כאיזה מין טקס כזה. ירושלים, מקום בית-מקדשנו, מקום קודש הקודשים, לא יכול להיות לשמה ולא יכול להיות ששועלים ימשיכו להלך בו, ואתם יושבים בשקט. תודה רבה לחבר הכנסת אורי אריאל. הדובר הבא, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אולי לאור כל החיוכים והפרחים וקבלת הפנים החמה, אני מצאתי שהתיאור המתאים ביותר לביקור הזה או למפגש הזה בין אובמה ובין נתניהו הוא משפט שקראתי בעיתון: "ביקור עם איפור". הכוונה שהקוסמטיקה יותר חשובה מהתוכן, והמראה החיצוני לפגישה כנראה הוא העיקר.

יש כאלה שהגדירו שהמפגש הזה היה מוצלח,

הצליח במה? הצליח לסיים את ההקפאה אולי ביחסים בין אובמה לבין נתניהו. אבל האם זהו העיקר? האם זאת המטרה? האם מטרת הנשיא האמריקני אובמה רק לשפר את היחסים ולהיות חם יותר ולהיות ידידותי יותר עם נתניהו?

שאנחנו לא יודעים עד עכשיו מהו. אנחנו לא יודעים מה קרה שם, מה דיברו שם, אבל כל הדברים היפים שהרעיפו על המפגש הזה כאילו צ'יק-צ'ק,

הכול נפתר. אני חושב שפה אנחנו מפספסים, האמריקאים וכולם, כי העיקר, המפגש בפני עצמו זה לא המטרה,

זה אמצעי לקדם את תהליך השלום. אין תהליך שלום מבלי שראש ממשלת ישראל יכיר בזה שצריכה לקום מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות 67', וירושלים המזרחית הבירה שלה. נכון שיש האמרה העתיקה, אבל כנראה כולם הולכים לפיה, לא חשוב מה אומרים הגויים, חשוב מה עושים היהודים. ומה עושים היהודים היום? משנים את הסטטוס-קוו בגדה המערבית, בירושלים, מנסים לייהד, ולפי ארגון "בצלם" 42% משטחי הגדה, 42% אני לא יודע למה אורי אריאל כועס, 42% משטחי הגדה בשליטת המתנחלים, מהם 21% מהשטח הבנוי הם רכוש בבעלות פלסטינית פרטית, אף שכל האדמה כבושה, היא ערבית ופלסטינית. אוכלוסיית המתנחלים הולכת וגדלה ועולה, כ-300,000 או יותר. עם נתונים כאלה השלום אינו קרוב. הוא רחוק, ואנחנו זקוקים לישיבות ולמפגשים לא בשביל קוסמטיקה ולא בשביל איפור אלא בשביל החלטות אמיצות.

תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. הדובר הבא, חבר הכנסת

יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרה, לא צריך להיות תמים כדי להבין שיש דברים שלא התפרסמו מהפגישה של ראש הממשלה עם הנשיא. זו דרכו של עולם, כך מתנהלת דיפלומטיה, ואתה לעולם לא יודע אם הדברים שמתפרסמים הם משקפים, ואתה צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שבהחלט יש דברים שאתה תדע אותם אולי במועד רחוק מאוד, כשהדברים כבר לא יהיו רלוונטיים. אבל יש דברים שאי-אפשר להסתיר אותם ואי-אפשר להכחיש אותם, כי זאת המציאות. נדע בתוך זמן קצר מה קורה,

עם הבנייה בירושלים. כשעל דוכן זה עומד שר הפנים ומצהיר חדשות לבקרים שיש הנחיה למסגרות התכנון והבנייה לפעול כרגיל, בשעה שאנחנו יודעים שאין דיון ואין אישור על דברים אלמנטריים, דברים מאוד מאוד בסיסיים בכל מה שקשור ב"קו הירוק" זיכרונו לברכה בירושלים, אף שכל ירושלים היא שטח ריבוני של מדינת ישראל. בתוך זמן קצר נדע אם יש שינוי, אם הבנייה מתקדמת בירושלים או שהיא ממשיכה בהקפאה שמעולם לא הוכרזה אבל בפועל היא מתקיימת. נדע מה קרה עם הלחץ של האמריקנים שלא להפסיק את ההקפאה הפורמלית,

ביהודה ושומרון, נדע מה קורה שם, בתוך זמן קצר נוכל לדעת. נוכל לדעת אם באמת האמריקנים חוזרים למסורת של העמימות בסוגיה הגרעינית, אם הם מוכנים להגן על מדינת ישראל. זה לא חשוב אם אנחנו לא יודעים מה דובר שם. נדע בתוך זמן קצר. נדע בתוך זמן קצר מה קורה עם הפעילות של האמריקנים בקשר לסנקציות שהם מצהירים שצריכים להטיל יותר ויותר על אירן, כדי להביא את אירן להפסקת התהליכים הגרעיניים שלהם, את ההכנה של הפצצות הגרעיניות שלהם, שמסכנות לא רק את ישראל אלא גם את אירופה ואת העולם כולו.

גברתי השרה, אני לא מצפה ממך בוודאי, וגם לא מראש הממשלה, שיבוא ויקריאו לנו את פרוטוקול הפגישה שהיתה בין ראש הממשלה לבין אובמה. אבל צריך לומר ביושר, שנדע בתוך זמן קצר מה קורה בפועל במציאות. אף שיעמדו ויצהירו כאן דברים אחרים, המציאות תדבר בעד עצמה. כמו שגברתי השרה יודעת, רבים גם בתוך הקואליציה ואני בתוכם, ומפלגתי וסיעתי בתוכם, מאוד מאוד לא מרוצים בכל מה שקשור בהתייחסות של הממשלה להתיישבות בירושלים, לירושלים, ודבר שני להתיישבות ביהודה ושומרון. אני אסיים במשפט אחד ואומר שאין בדברי משום הקלת ראש, ולו במעט, בחשיבות היחסים בין ישראל לארצות-הברית.

שאנחנו צריכים להסביר. אבל אני חושב שההסבר הטוב ביותר לארצות-הברית הוא, שאנחנו לא המדינה הנוספת שלהם, אלא מדינה עצמאית דמוקרטית, וראש הממשלה אין לו מלוא הגמישות להחליט מה שהוא רוצה. גם הוא מחויב להכרעות הדמוקרטיות שמתקבלות במדינת ישראל, והרוב במדינת ישראל הכריע הכרעות וארצות-הברית צריכה לקבל אותן. תודה רבה. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אחריו תענה שרת התרבות

כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, חודשים רבים היה מתח בין הבית הלבן לממשלת ישראל והיו חילוקי דעות. אומנם חילוקי דעות לא עמוקים, שלא נגעו ליחסים האסטרטגיים ולמסד החזק של היחסים האמריקניים הישראליים, אלא חילוקי דעות על השטח הפוליטי. ומה קרה היום? פתאום יש פגישה וכולם יוצאים שמחים והכול טוב ויפה. אני שאלתי את עצמי, האם נתניהו שינה את מדיניותו? אם הוא עשה זאת, הוא עשה זאת בסודי סודות, דבר שהוא לא יחשוף לעולם, כלומר, שום דבר. אין שום סימן ולו הקטן ביותר שיש איזה שינוי במדיניות של נתניהו. על כן השינויים הם בבית הלבן ואצל אובמה. יש לו השיקולים שלו, הוא רוצה יחסים גם בעניין עמימות הגרעין. ההצהרות של אובמה הן מסוכנות ביותר, הן בעצם נותנות לגיטימציה לנשק גרעיני במזרח התיכון, שבמוקדם או במאוחר יביא לעוד נשק ועוד נשק, במקום שהוא ידאג, כפי שהוא הצהיר קבל עם ועדה, שהוא רוצה לפרז את כל העולם מנשק גרעיני, אבל שבידי ישראל יישאר הנשק. אני חושב שאובמה נעשה יותר, במדיניות האמיתית, במדיניות הלא-הצהרתית, הוא מדבר לפעמים יפה אבל במדיניות הוא מתחיל להידמות לבוש. זה דבר עוד יותר מסוכן לעולם. כי נגד בוש קמה קואליציה כלל-עולמית, ואובמה משחק אותה. לכן כאן יש לנו שני שחקנים שמשחקים בכאילו על חשבון העמים. אני שואל את עצמי על כל דבר פוליטי את השאלה הפשוטה ביותר: האם הדבר הזה יגרום לפחות סבל או ליותר סבל? האם ייתן יותר תקווה לאנשים לחיות בשלום, בצדק בשגשוג בפיתוח או לא? זה הדבר האמיתי.

הפגישה הזאת בעצם משרתת את מדיניות ניהול הסכסוך של ביבי נתניהו, של המשך הכיבוש, של המשך הסבל של מיליוני אנשים. לכן אני חושב שצריך לקטלג את הישיבה הזאת כישיבה שפועלת נגד האנושות ונגד העמים באזור. תודה רבה. גברתי השרה לבנת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יושרוב לחאלו. בבקשה, גברתי. סליחה? דיברנו בשפה רשמית. אה, דיברתם בשפה רשמית, יפה מאוד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נראה שפגישתו של ראש הממשלה אתמול עם נשיא ארצות-הברית בבית הלבן והדיון הפורה והטוב שהיה ביניהם, כפי שהגדיר אותו נשיא ארצות-הברית אתמול במלים מאוד מאוד ברורות ובתיאורים, הייתי אומרת, מופלגים, של ידידות רבה מאוד בין שתי המדינות ובין שני המנהיגים, נראה שהיו דווקא לצנינים בעיניהם של כמה חברי כנסת כאן בבית, שקשה להם להשלים עם כך והם היו מאוד מרוצים כאשר נראה היה להם שהיחסים בין ארצות-הברית ובין ישראל היו יחסים אחרים. זה מילא אותם אז שמחה גדולה, וקשה להם מאוד עכשיו לעכל את העובדה שאותה מערכת ערכים משותפת שיש לארצות-הברית ולישראל, מערכת של ערכים דמוקרטיים, של חופש ביטוי, של חופש דיבור, אותה מערכת ערכים משותפת של דמוקרטיה, של זכויות אדם, של זכויות נשים, שלא ממש קיימת בכל הארצות הסובבות אותנו, כן קיימת פה בישראל. לכן הם יכולים להתבטא פה בחופשיות, כי במקומות אחרים לא נראה שהיו יכולים לעשות כן. אבל כאן כמובן ניתן להם לעשות זאת, אפילו כאן בבית הזה, גם כשהם אומרים דברים שלא נראה שבמקום אחר בעולם היה אפשרי לומר כמותם. מערכת היחסים הזאת המבוססת, כמו שאמרתי, על ערכים משותפים, וההיסטוריה של מערכת היחסים בין ארצות-הברית ובין ישראל מבוססת גם על אתגרים משותפים, כדי לשמור על העולם המערבי, הליברלי המתקדם, מפני השתלטות של כוחות שחור שמנסים להשתלט על העולם.

התברר אתמול, בפגישתו של ראש הממשלה עם נשיא ארצות-הברית, שמערכת היחסים הזאת איתנה גם אם לעתים יש חוסר הסכמות, גם אם לעתים יש ויכוחים כאלה ואחרים. זה בהחלט יכול לקרות בין ידידים. אכן ראש הממשלה ונשיא ארצות-הברית דנו אתמול בפגישתם בבית הלבן בנושאים בעלי חשיבות עליונה למדינת ישראל.

לא ראשית, שורה של נושאים, בשאיפתה של אירן להשיג נשק גרעיני ובאיום שאירן מהווה למדינת ישראל ולעולם כולו. ישראל נמצאת בחוד החנית או בחזית של האיום האירני, אבל היא איננה לבד, משום שמדינות רבות, העולם כולו נמצא תחת הסכנה של האיום האירני.

בצורך למנוע מאירן להגשים את שאיפתה ואת היעד שלה. הנשיא האמריקני וראש הממשלה דנו בהמשך תהליך השלום ובצורך לעבור בהקדם האפשרי משיחות הקרבה לשיחות ישירות. למרבה הצער, אני אומרת כאן, הפלסטינים וכמובן אבו מאזן החליטו לא לשבת לשיחות ישירות עם ממשלת ישראל, דבר שהם עשו קודם לכן, אף שישראל ביצעה מחוות רבות. אבל עד היום זה לא קרה. אנחנו מקווים מאוד שאכן בקרוב יתבצע מהלך של מעבר משיחות באמצעות מתווך, מה שנקרא תיווך אמריקני כמובן, שיחות קרבה, למשא-ומתן ישיר, משום שזו הדרך הנכונה וזו הדרך היחידה למשא-ומתן רציני, משא-ומתן ישיר בין ישראל ובין הפלסטינים. כמובן, הנשיא אובמה וראש הממשלה נתניהו דנו גם על שיתוף פעולה

ישראל לארצות-הברית בתחום המודיעין ובתחום הביטחון, ובהעמקת היחסים המיוחדים, כפי שציינתי קודם, בין ארצות-הברית לבין ישראל. ראש הממשלה, כפי שניתן היה לשמוע אותו גם בדברים שהוא אמר ושצולמו, ביחד עם נשיא ארצות-הברית, תיאר את פגישתו עם הנשיא כמעמיקה, כפגישה מעולה, דברים דומים אפשר לשמוע גם מנשיא ארצות-הברית, והביע את הערכתו לנשיא על כך שאמר אתמול שהוא נחוש למנוע את התגרענותה של אירן, וציין את המנהיגות שהפגין הנשיא אובמה במאמציו המוצלחים להעביר במועצת הביטחון סנקציות נגד אירן, וכמובן, נוסף על זה, את החוק שעליו חתם הנשיא בשבוע שעבר, החוק האמריקני כמובן, כדי למנוע מאירן להמשיך ולהגיע להתגרענות. בפגישתו עם הנשיא אתמול חזר ראש הממשלה על הצורך לנקוט צעדים חריפים יותר נגד אירן, כגון צעדים נגד מגזר האנרגיה שלה. לגבי תהליך השלום, ראש הממשלה הדגיש בשיחתו עם הנשיא את המחויבות של ישראל לתהליך השלום עם הפלסטינים ואמר שעם ישראל מוכן לעשות הרבה כדי להשיג שלום. אנחנו מקווים כמובן שגם הפלסטינים יהיו מוכנים לעשות מה שהם צריכים לעשות כדי להשיג שלום,

כמובן, לא כולל פנייה לאירופים כדי למנוע את כניסתה והצטרפותה של ישראל ל-OECD, גם לא כולל מדורות כפי שעושה סלאם פיאד כאשר הוא מעלה באש מוצרים תוצרת ההתנחלויות, ועוד פעולות כהנה וכהנה, אלא להיפך. אלה לא צעדים בוני אמון, אלא צעדים הורסי אמון. ישראל, שביצעה כבר כמה צעדים בוני אמון ותבצע צעדים בוני אמון, מצפה ששיחות ישירות ומשא-ומתן ישיר אכן יובילו לתהליך שלום רציני וראוי, כפי שאמר ראש הממשלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אני מציעה שאנחנו נעביר את זה לוועדת חוץ וביטחון. לוועדת חוץ וביטחון.

רפיק דב,

חנין. תודה רבה.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 אנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים בעקבות הפגישה של נתניהו ואובמה, ואנחנו צריכים להיות מודאגים לא מפני שיש חיוכים או אין חיוכים. השאלה היא לא חיוכים, אני בעד חיוכים ואני בעד לחיצות ידיים. השאלה היא שאלה פוליטית. והשאלה הפוליטית הזאת נראית היום לא טוב. ממשלת נתניהו מדברת על המשך בנייה בשטחים, בהתנחלויות. זה אומר שלא הולכים להידברות אמיתית עם הפלסטינים. ממשלת נתניהו לא מרימה את היד המושטת לשלום, לא של סוריה, לא של העולם הערבי, לא את יוזמת השלום הערבית. האמריקנים כנראה חיים עם זה, ואפילו נותנים לזה גיבוי. הלקח מהפגישה הזאת, אדוני היושב-ראש, הוא שהישועה למי שרוצה שלום בארץ הזאת לא תבוא מבחוץ, היא בוודאי לא תבוא מארצות-הברית. היא תבוא מהמאבק שלנו, ערבים ויהודים בארץ הזאת,

למען עתיד לשני העמים. שוב אנחנו למדים שארצות-הברית פועלת לפי האינטרסים האמריקניים, לא לפי האינטרסים הפלסטיניים, לא לפי האינטרסים הישראליים. יש אינטרסים אחרים בתמונה, ואלה הם האינטרסים שמנחים גם את נשיא ארצות-הברית. תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. אנחנו עוברים להצבעה. מוחמד ברכה?

אורי אריאל? למליאה.

אמנון כהן, לא כאן. רוחמה לא כאן. מסעוד גנאים?

אורלב? אני מבקש לוועדת חוץ וביטחון.

חיים אורון, לא כאן, ג'מאל זחאלקה, לא כאן.

שתי הצעות, אני בניגוד לאחרים שעושים שתי הצבעות, אני עושה הצבעה אחת. מי שבעד הוא בעד הוועדה כפי שהציעה השרה, מי שנגד הוא בעד מליאה. שלא תהיה הצבעה אחת, אלא הצבעה על הצעה שלי.

בסדר, אז נעשה הצעה נפרדת. מי שבעד ועדה רק לגבי הצעתו של חבר הכנסת זבולון אורלב, מצביע בעד. מי שנגד, כלומר הסרה, יצביע נגד. חברים, בעד זבולון, זה ילך

תודה. אגב, אפשר להצביע בעד, בעד שתי ההצעות. ההצעה להעביר את הנושא שהעלה חבר הכנסת זבולון אורלב לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. 12 בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעתו של חבר הכנסת זבולון אורלב עברה להמשך דיון בוועדת חוץ וביטחון. אנחנו עוברים להצבעה הבאה, לשלב השני של ההצבעה. מי שבעד הוא בעד מליאה, מי שנגד הוא בעד הסרה. בבקשה. ההצעה לכלול את הנושא שהעלו חברי הכנסת מוחמד ברכה, אורי אריאל ומסעוד גנאים בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. בעד, 13, אין מתנגדים, אין נמנעים. הוחלט להעביר את שאר ההצעות ולכלול אותן בסדר-היום לדיון במליאה. אדוני היושב-ראש, בינתיים חבר הכנסת זחאלקה הגיע.

תיכלל. סגן מזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 177), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת הכספים. תודה.

הנושא הבא: דברי שגריר ישראל בוושינגטון מייקל אורן בעניין פולארד, הצעות לסדר-היום מס' 3548,

אדוני היושב בראש, אדוני סגן שר החוץ, גברתי שרת התרבות והספורט, חברי חברי הכנסת, הנושא שאני מעלה היום פה בהצעה לסדר-היום, התבטאותו של השגריר אורן, שגריר ישראל בארצות-הברית, בעניין האסיר היהודי המפורסם שלנו, פולארד, שנמק בכלא בארצות-הברית כבר יותר משני עשורים. ההתבטאות של השגריר אורן היתה מאוד מפתיעה. בניגוד להכרה הישראלית ביונתן פולארד כסוכן ישראלי שהופעל על-ידי גורמים ישראליים רשמיים, השגריר מייקל אורן טען בריאיון לתחנת רדיו בוושינגטון, שפולארד הופעל בידי ארגון פיראטי בתוך קהילת המודיעין הישראלי. השגריר אורן, אדוני היושב-ראש, אומר כי יונתן פולארד הופעל בידי ארגון קיקיוני פיראטי וסורר בתוך קהילת המודיעין הישראלי. הדברים האלה של השגריר אורן עומדים באמת בסתירה גמורה לעמדה הרשמית של מדינת ישראל במשך שנים רבות, שלקחה על עצמה בעבר אחריות רשמית לגורלו של פולארד. אפילו המראיין ברדיו שם, שלחץ על השגריר אורן בשאלה נוספת: האם אנחנו מדברים על אירוע שהיה מנוהל על-ידי ארגון נוכל בקהילת המודיעין הישראלית, זה היה לפני 25 שנה, השיב השגריר אורן: ישראל לא אוספת מידע על אמריקה,

בקיצור, הדברים שנאמרו על-ידי השגריר שלנו שם בארצות-הברית הם באמת דברים שמונעים מאתנו, מתושבי מדינת ישראל או מיהודים בכל העולם שנלחמים למען השחרור של פולארד, לבוא ולהציג עמדה איתנה, לבוא בשם מדינת ישראל ולבקש משלטונות ארצות-הברית לשחרר אדם כזה, שבעצם פעל במסגרת ארגון סורר וקיקיוני.

אנחנו צריכים באמת לבוא ולדרוש הסבר לדברים האלה של השגריר ממשרד החוץ ולהבין איך הגיע מצב כזה, ששגריר ישראל בפומבי מתבטא בדברים שאני לא יודע מאיפה הוא לקח, איפה מצא את הבסיס לדברים האלה. לא רק שהמשפחה של פולארד כועסת, אנחנו כאזרחי מדינת ישראל כועסים ונעלבים על דברים שכאלה, ואנחנו באמת דורשים מהשגריר שיבוא ויסביר את דבריו במסגרת הממונים, שיכולים להביא את דבריו לפנינו, ולתת לנו את אותו תיקון נדרש לדברים שלו, אם הובנו או לא הובנו נכון, או מהדברים שהוא אמר במסגרת אותו ריאיון עיתונאי.

ולכן אנחנו חייבים גם למחות על הדברים האלה וגם לדרוש שהדברים האלה יתוקנו באמצעות הממונים על השגריר.

מחאתך נרשמה. חבר הכנסת יוחנן פלסנר,

מה היה פה לפני שזה היה עולה ויורד? דרגש, היה דרגש.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני סגן השר, חברי חבר הכנסת אברהם מיכאלי, יותר קל להגיד מי נוכח מאשר לדבר ברבים. חבר הכנסת מיכאלי התייחס לדברי השגריר ביחס ליונתן פולארד. אני רוצה להתייחס, ברשותכם, להיבט אחר ולדברים אחרים שאמר השגריר. פשוט את הדברים שהוא אמר ביחס לפולארד ואת השינוי שהשתקף מהם בעמדת הממשלה, אני עצמי לא שמעתי, ולכן אני אסתפק בדבריו של חבר הכנסת מיכאלי. אבל השגריר אורן גם דיבר על יחסי ישראל ארצות-הברית בהיבט אחר, בהיבט של עומק היחסים. הוא כינה את זה שבר טקטוני, ובמקום אחר, זה אומנם מונח מעולם הגיאולוגיה, שמה שמייחד אותו זה משהו שהוא מאוד עמוק, שהוא מאוד תהליכי, שהוא מביא לידי ביטוי מגמות של שנים, ובמקום אחר הוא אמר לפני כחודש או חודשיים שמדובר במשבר, שבר או נקודה נמוכה ביותר ביחסים זה עשרות שנים. גם ממקומות אחרים, אני חושב שראיתי בכלי התקשורת התבטאויות גם של ראש המוסד ושל אחרים, שמדברים על כך שיש שינוי יסודי בדפוס היחסים בין ישראל לארצות-הברית. אנחנו בעידן של אחר המלחמה הקרה, ולכן האופן שבו ישראל נתפסת, הערך האסטרטגי של מדינת ישראל

כמעין נקודה, מבצר בחזית של המדינות המערביות אל מול הגוש המזרחי, ישראל נתפסת אחרת בהקשר הזה. היום העולם מחולק אחרת, יש כוחות חדשים שעולים, גם סין, גם הודו, גם ברזיל. הכוח היחסי של ארצות-הברית כמעצמה מובילה יורד. מסתבר או מסתמן שגם הנכונות האמריקנית להפעיל ולהקרין את העוצמה שלה במובן מסוים פוחת, ולכן יש צורך בחשיבה מחודשת שתיצוק תכנים חדשים למערכת היחסים בינינו ובין ארצות-הברית. אנחנו רוצים לשמר את היחסים הללו, אנחנו רוצים לחזק אותם, אנחנו רואים בארצות-הברית עוגן אסטרטגי, אנחנו רואים בה בעלת-ברית. אנחנו חושבים שיש ערך אמיתי לשותפות של ארצות-הברית אתנו, אבל אין ספק שגם הקשר הסנטימנטלי שהיה קודם גם לנשיא בוש, ובמובן מסוים גם לנשיא קלינטון, הנשיא אובמה כנראה אין לו הקשר הסנטימנטלי, יש לו הקשר הערכי היסודי, וגם במובן של אינטרסים. ועכשיו השאלה שלי, אדוני סגן השר, אליך, היא לאור כל השינויים הללו, שמי שמרכז את הייצוג של מדינת ישראל בארצות-הברית משקף בדבריו, ואתה יודע בדיוק באיזה תפקיד מרכזי מדובר, כי אתה עצמך כיהנת בו,

פעולות עושה מדינת ישראל כדי לצקת תוכן חדש ביחסים. אני חושב שבייחוד בתקופה שבה ארצות-הברית שקועה עמוק במזרח התיכון עם עשרות חיילים שנהרגים מדי חודש גם בעירק וגם באפגניסטן וגם בפקיסטן, כשהגישה האמריקנית היסודית רואה זיקה בין כל הזירות, זיקה בין מה שקורה שם, זיקה בין ההתמודדות עם האתגר האירני וגם עם היחסים בין ישראל והפלסטינים. לאור כל הדברים הללו, אני חושב שזה די ברור שמדינת ישראל לא צריכה, ולו לרגע אחד, לשים את עצמה בעמדת הסרבן, בעמדה שכאילו אנחנו אלו שמכשילים תהליכים, וכך אנחנו נתפסים בהרבה מקומות בוושינגטון. אני רוצה לדעת, האם הממשלה, שאתה מייצג אותה, מתכוונת לשים תוכנית מדינית אמיתית על השולחן, או להמשיך להסתפק בהצהרות של נתניהו, שפה אני מסיר מחסום ופה אני משפר איזה משהו כלכלי, ופה אני הולך כנראה להפתיע, כי לאור השינויים הטקטוניים הללו צריך לבוא עם משהו אמיתי וחזק, ולא עם גמגומים. תודה רבה.

חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה. שלוש דקות.

חברי חברי הכנסת, מכובדי סגן שר החוץ, ערב ראש חודש אב שיהיה ביום ראשון הבא עלינו לטובה, יעברו 9,000 יום, 9,000. 9,000 זה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד,

ופולארד בכלא. אני הערב אסע לביתי, לאשתי, בעזרת השם, אם לא יהיה מאוחר מדי, אפגוש את נכדי. אני מעריך שאותו הדבר יעשה סגן היושב-ראש, אני מעריך שסגן שר החוץ יעשה את זה. אני מקווה שיושב-ראש סיעת ש"ס יעשה כך. אני אצפה בחצי הגמר. אני שומע מחבר הכנסת פלסנר שהוא יראה טלוויזיה, חצי הגמר, בטח עם חברים או אחרים, אבל יונתן יהיה בכלא. 9,000 יום. הוא לא יראה את אשתו, הוא לא יראה את נכדיו, הוא לא יצפה במונדיאל, הוא לא יתפלל במניין, לא בשבת, לא בתשעה באב, הוא לא ישמע תקיעות בראש השנה, ולא יתפלל "כל נדרי" במניין ביום הכיפורים, אלא אם ממשלת ישראל תתגייס להוציא אותו החוצה מהעינוי המתמשך הזה 9,000 יום. זה תלוי, אדוני ראש הממשלה, בעיקר בך. בידך הדבר לעשותו. העובדה שעשית את זה בעבר, כשהיית ראש ממשלה, ואני רוצה לציין את זה, כי ראש הממשלה היחיד שאכן עשה דברים מוחשיים למען יונתן זה נתניהו, אבל זה לא מספיק. וזה לא ה"חמאס", זה לא עזה, שלא יודעים איפה ולא יודעים איך וזה יעלה במחיר דמים,

זה בארצות-הברית, הקרויה ידידתנו הגדולה, שתוקעת כנקמה, לא משום סיבה אחרת, תוקעת את פולארד בכלא 9,000 יום, בלי לקצוב את עונשו, בלי לומר מתי הוא יצא, עד שימות שם. כך הם רוצים. ואנחנו, בעזרת השם, לא ניתן את זה. אנחנו מתפללים כל שבת וכל יום לשחרורו, ובחסדי השם זה יקרה, אבל השאלה מתי, וגם זה תלוי בנו. אדוני סגן שר החוץ, ההתבטאות של שגריר ישראל בארצות-הברית מביישת את כולנו והיא מנוגדת לערך הכי בסיסי ביהדות של ישראל ערבים זה לזה. ואתם צריכים להתנער מהדברים האלה גם פה, אני מקווה שכך תעשה מעל הבמה כשתענה לנו, אבל גם בכך שזה יתוקן על-ידי זה שהשגריר בעצמו, לא מיופה הכוח באטלנטה ולא אחרים, השגריר עצמו יבקר אצל פולארד, יבקש סליחה ויקשור קשר ישיר לטפל בעניינו.

שהיית שם שגריר, ביקרת פעם ראשונה כשגריר, אני לא מדבר, היו גם אחרים, אבל כשגריר, לפי הוראת ראש הממשלה דאז מר שרון, וכך ראוי וכך נכון. אני נשאר לשמוע את תשובתך, אני מקווה שזו תהיה ההנחיה שלכם לשגריר מייד עם סיום ביקורו של ראש ממשלתנו בארצות-הברית, שאנחנו מאחלים לו הצלחה אבל מודאגים, צריך לומר את זה. אני חוזר לנושא, אני מקווה שהדבר הראשון שיעשה מר אורן, יבקש סליחה ויתקן. קורה, טועים. אני לא רוצה לתקוף אותו עכשיו, תודה רבה. אני לא מכיר אותו אישית, אבל אני מבקש את טיפולכם הנמרץ והברור. הדבר האחרון שמגיע לפולארד זה הדבר שקרה, ואני מקווה שבטעות, ואתם תתקנו את זה.

תודה רבה, חבר הכנסת אריאל. סגן שר החוץ

האיש הכתום, סגן שר החוץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

כנסת נכבדה, נראה לי שפה נכנסו שתי הצעות לסדר-היום בערבוביה, כי ההצעה לסדר-היום היא בנושא ההתבטאות על יונתן פולארד, וחבר הכנסת ידידי פלסנר שאל גם לגבי הנושא האחר. אין לי שום בעיה לענות על שתיהן, הם איחדו אותן בנשיאות. אם היושב-ראש, בהחלט, אוקיי. כי זה נרשם שם רק לגבי יונתן פולארד, אבל אם היושב-ראש מאשר לי, אני אענה על שתיהן בשמחה.

קודם כול לגבי יונתן פולארד, ואני מתחיל מהסוף. חבר הכנסת אריאל ומיכאלי, עוזב ומודה ירוחם. השגריר עצמו, מיכאל אורן, כבר התנער מהדברים האלה, ובהחלט הוא ישמח לבקר אצל יונתן בכלאו, בכלא "באטנר" שם בצפון קרוליינה, והיתה לי הזכות לבקר אותו שם, ואני מקווה שבזה הדברים האלה יובהרו מעל לכל ספק. הוא הוציא את ההבהרה, גם אנחנו מוציאים הבהרה, ואנחנו מודיעים כאן בצורה הברורה ביותר: ישראל אחראית לפולארד, שפעל מטעמה, ואנחנו מחויבים לו, למשפחתו ולפדיון שבויים ומקווים מאוד שהוא יחזור הביתה במהרה בימינו. נעשו מאמצים, אני אומר לך בתור אחד ששהה שם, מאמצים כבירים לעשות את זה. לצערנו, זה לא הסתייע. פה קצרה היריעה מלהעריך מה נעשה ומדוע הדברים לא מסתייעים כרגע, אבל עדיין זה דבר שעומד כבקשה קבועה מבחינתנו. מאז למדנו לקח, ואנחנו בהחלט לא אוספים מידע מודיעיני על ידידתנו הגדולה ביותר, ארצות-הברית. הדברים האלה הובהרו לאמריקנים, ואני חושב שהאמון שחזר בינינו לבין ארצות-הברית בתחומים האלה הוא מאוד מאוד חשוב. אבל ללא כל קשר לכך, חבר הכנסת אריאל, אנחנו פעלנו ופועלים כדי שיונתן ישוב הביתה כמה שיותר מהר. אני רוצה רק להגיד כמה דברים לשבחו של השגריר מיכאל אורן, שבאמת עושה עבודה נפלאה ומקובל מאוד בכל רחבי ארצות-הברית, גם בממשל, גם בקונגרס, גם בקהילה היהודית, גם בקהילה הנוצרית, בקהילות רבות. ואני יכול להגיד לך באופן אישי, כאחד שהיה בנעליו, השגריר אורן באמת מתראיין בצורה נפלאה עשרות פעמים, לפעמים גם עשרות פעמים ביום,

קורה שיש "התחלקות", אבל טוב שהוא חזר בו. אין הדבר דומה למה שהעלה חבר הכנסת פלסנר, שמצטט כאן ציטוטים עיתונאיים, שאני מעריך שלא היו ולא נבראו, לכן אני חושב שפה כדאי שוב לחזור על מה שאמר השגריר עצמו, שלא היה ולא נברא. אז הדבר הזה של שבר טקטוני, מי שמנסה לתאר את היחסים בין ישראל לארצות-הברית כמשבר או שבר, אני חושב שהמציאות טפחה על פניו, במיוחד לאור הפגישה של ראש הממשלה עם הנשיא אובמה אתמול. אין ספק שאנחנו עשינו ונמשיך לעשות כדי לפתח, לטפח את היחסים האלה, שאין חולק,

שחבר הכנסת פלסנר שמייצג בכבוד את ישראל ואת כנסת ישראל בפורומים בין-לאומיים מבין את חשיבות העניין. אנחנו ממשיכים ונמשיך לעשות את זה. זה לא כל כך קשור, אבל אתה לא רואה איזה שינוי דפוס ביחסים עם האמריקנים? לא, לחלוטין לא. ואני רוצה להגיד לך כאן, יוחנן, עם יד על הלב, כאחד שמלווה וליווה הרבה זמן את היחסים: היחסים בין ישראל לארצות-הברית הם לא רק יחסים בין ממשלות. מובן שזה חלק מרכזי, אבל מדובר ביחסים בין עמים. אני חושב שההתייחסות ההדדית, של ישראל לארצות-הברית ולהיפך, זה לא רק כאל עוד מדינה, לא רק על בסיס של אינטרסים משותפים וערכים, אלא באמת אנחנו רואים זו את זו כאידיאל, וזה דבר שבאמת מחלחל לרבדים הכי עמוקים של האתוס הלאומי ושל המסורת הלאומית, כך שבדברים האלה באמת מי שמדבר על שינויים, בהחלט אני לא רואה אותם. לעומת זאת, חבר הכנסת פלסנר, בנושא של הצגת תוכנית מדינית, בין זה לבין היחסים עם ארצות-הברית אין שום דבר. זה שיש לנו תוכנית, זה שאנחנו מנסים להביא את הפלסטינים לשולחן המשא-ומתן, לשיחות ישירות ללא תנאים מוקדמים, זה דבר שמקובל גם עלינו וגם על ארצות-הברית.

המחלוקות, ויש מחלוקות, שאנחנו לא מטאטאים אותן, בינינו לבין ארצות-הברית, זה בוודאי לא משפיע על המרקם הכל-כך חשוב של היחסים האלה. כך שבסך הכול אני חושב שאנחנו יכולים

מכאן אופטימיים.

אני רוצה להודות לחברי הכנסת, גם לחבר הכנסת פלסנר וכמובן לידידי אורי אריאל ולאברהם מיכאלי, על השאלות האלה, וטוב ששאלתם כדי שיובהרו הדברים האלה.

מה אתה מציע, אדוני? חוץ וביטחון.

הוא מציע ועדת חוץ וביטחון, סגן השר. חבר הכנסת מיכאלי, מסכים?

חבר הכנסת פלסנר?

אנחנו עוברים, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, הצעה אחרת. אדוני היושב-ראש,

הפרשה הזאת של יונתן פולארד, השבוי שלנו בארצות-הברית כשני עשורים וחצי,

צריכה להיות כתם על מערכת היחסים בינינו לבין ארצות-הברית. אתה דיברת עכשיו על כך שאנחנו נמצאים לא רק במערכת יחסים שבין ממשלים, אלא במערכת יחסים שבין עמים. לצערנו הרב, ממשלת ישראל, למרות כל מיני אמירות, שלטעמי הן ריקות מתוכן, לא עשתה את מה שנדרש ממנה, את מה שנתבע ממנה כדי להביא את יונתן פולארד הביתה, והמחיר, לא שהוא שילם, אלא החברה בישראל כולה שילמה על אותו מעשה, הוא ללא ספק מחיר כבד ביותר. ההתבטאות של מייקל אורן היא ניסיון לרחוץ בניקיון כפיים מול אותה הפקרות. אני חושב שהוא לא אמר את זה על קרקע ריקה. זה נולד מאותו חידלון במעש, מאותה הפקרה של ממשלת ישראל, ואומר לעצמו מייקל אורן: אז אני ממשיך את זה, ומטעים את ההפקרה הזאת. וההטעמה של ההפקרה היתה באותה החלקה, באותה אמירה, נא לסיים. שמתביישים לחזור עליה כאן שוב, של לשלוח חייל לחזית ולאחר מכן להפקיר אותו לנפשו.

אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד, הוא בעד ועדה, ומי שנגד, הוא בעד הסרה.

להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. בעד, 7, נגד, 1, ואין נמנעים. הוחלט להעביר את ההצעה לוועדת חוץ וביטחון. הנושא הבא הוא: כניסת מסתננים דרך גבול מצרים,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת יעקב כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי סגן שר החוץ, חברי חברי הכנסת, אני אמרתי כמה פעמים שבכל פעם שאני אעלה לדוכן אני אדבר על הבעיה הגדולה ביותר, או כפי שהגדיר אותה הרמטכ"ל בוועדת החוץ והביטחון:

הלאומית מספר אחת של מדינת ישראל היום היא בעיית המסתננים מאפריקה,

נכנסים היום למדינת ישראל כ-15,000 איש בשנה, שזה מספר שמקביל למספר העולים. סגן השר, אתה היית אצלנו בוועדה, ואני קראתי אז וקראתי כבר לפני שנה. כמו אדם שיש לו מחלה קשה, חס וחלילה מתגלה איזה גידול או זיהום, והתעלמות מוחלטת, מוחלטת, של ראש הממשלה מהנושא הזה, למרות מכתבים חוזרים ונשנים, למרות בקשות חוזרות ונשנות ולמרות הצעות למנות את השר בוגי יעלון, שהוא לא יותר מדי עסוק, דיברתי עם בוגי גם אתמול, והוא לא שמע על כך. דיברתי עם נתן אשל, עוזר ראש הממשלה, והוא אמר לי: מטפלים בכך שבוגי יטפל בעניין, להטיל עליו להכין תוכנית כוללת. כבודו דיבר אצלנו בוועדה על הבעיה ודיבר גם על העובדה שיש לנו גדר. הגדר היא חלק קטן מהפתרון. הרמטכ"ל אמר אתמול שזה לא מספיק שיש גדר. צריך תוכנית שלמה. כמו שמקימים עסק, כמו שמקימים תוכנית תקציבית, כמו שאני מניח שאתם במשרד החוץ עובדים. אתם יושבים עם שר החוץ ועושים תוכנית לכל השנה ובונים מערכת כוללת: מה עושים עם הנמצאים, מה עושים עם הקיימים, איך ניגשים ואיך עושים השנה ובשנה הבאה. הנושא הזה צריך טיפול יסודי עם תוכנית כוללת, עם שר שמופקד על זה. זה יותר ממספר העולים החדשים הנכנסים. מדינת ישראל עומדת אבלה וחפוית ראש כאשר אילת, לפי דברי ראשי העיר ופרנסיה, כבר נכבשה, כך הם קוראים לזה, 10% 12%, ומדובר על קרוב ל-10,000 איש. תל-אביב הולכת ונכבשת. ראש העיר חולדאי יודע שבתוך שלוש-ארבע שנים, סגן שר החוץ, אדוני היושב-ראש, מדובר על 100,000 מסתננים. אני לא מדבר רק על שכונת שפירא, שכונת נווה-שאנן, שכונת התקווה.

כל בתי-הספר נכבשים. כך התבטאה נציגת העירייה: נכבשו. אני תמיד אומר: ביהודה ושומרון אין לנו מקום לקלוט את כל היהודים שגרים בשפלה. אין לנו מקום ל-3 מיליונים. נוכל לקלוט חצי מיליון או מיליון,

אבל לא נוכל לקלוט את כל היהודים מתל-אביב. אבל לפי קצב הנכנסים, כל תושבי תל-אביב יצטרכו לעבור ליש"ע. אומנם בשעת מלחמה כבר מתרגלים את זה שאם יש טילים על תל-אביב, איך מעבירים חצי מיליון ליהודה ושומרון. אבל צריך להיערך לכך בבנייה, בהפסקת ההקפאה, כדי לקלוט את כל היהודים, כי תל-אביב הולכת לחגוג בשנה הבאה או בתוך שנתיים את החגיגה של העיר האפריקנית הראשונה בארץ-ישראל.

חבר הכנסת יצחק וקנין, בבקשה. אולי בטייבה גם יקבלו חלק מהאנשים. אם יהיו הפצצות על תל-אביב, טייבה יקבלו? אדוני היושב-ראש, אדוני סגן שר החוץ, חברי חברי הכנסת, כָאלי טייבה בחלהָה, תשאיר את טייבה עם בעיותיה.

הם יודעים לאן ללכת. אני מסכים לכל מלה שאמר חברי חבר הכנסת יעקב כץ. רבותי, מישהו פה נרדם בשמירה. יש פה תופעה שכבר קרוב לשנה וחצי מדינת ישראל יודעת על המספרים, מה נכנס וכמה נכנסים, לאן זה מחלחל ולאילו מקומות, ולצערנו הרב, יש פה איזו אדישות שאני לא מבין אותה. אני פשוט לא תופס איך אפשר להסכים למציאות כזאת. אני לא מדבר על הבעיה שנוצרת בעיר קטנה כמו אילת כשאתה מכניס אליה 10,000 תושבים כאלה, שצריכים להיכנס למקומות העבודה. אין לי ספק שזה פוגע באותם בני המקום שצריכים לעבוד, כי כל אחד יעדיף להעסיק אותם במלונאות ובכל מיני עבודות אחרות, והעיר אילת היא עיר תיירותית, כפי שידוע לנו. האדישות, אני לא יודע איך להסביר שמדינה לא מסוגלת להתמודד עם מציאות כזאת. לי לפחות היו כמה פגישות עם כל מיני גורמים כדי לשמוע מה הולכים לעשות ואם יש איזה כיוון חשיבה. יום אחד הראו לנו את ראש הממשלה הולך שם עם משקפות ומראים לו. מה נעשה מאז?

שום דבר. אני אומר לכם באחריות: כלום. אומרים בערבית: לָא חיס ולָא ניס. ידידי יעקב כץ, תאמין לי שאין לי איזה עניין לתקוף,

את הממשלה. אבל, חבר'ה, יש פה בעיה רצינית מאוד. מי שלא מבין לאן כל הדבר הזה הולך פשוט לא מבין באיזו טרגדיה אנחנו עלולים להיות. הדבר הזה פוגע באוכלוסייה החלשה, באותן אוכלוסיות שאין להן מקום עבודה, והם לוקחים את מקומות העבודה שלהן. אנחנו אולי מתחשבים, תשאל את חבר הכנסת אחמד טיבי כמה ישראלים ערבים, אני אומר לך. הוא לא צריך להגיד לי. פוטרו מהעבודה, כתוצאה מהכניסה.

אני יודע בוודאות. רבותי, הפגיעה בתושבים, במגזר הערבי במיוחד,

אבל בתל-אביב אין לי ספק שהמכה היא קשה מאוד. כל אותם עובדים שבאים מהיישובים במרכז הארץ, יישובי המיעוטים, אני אומר לכם שאני שומע מהרבה אנשים שהמצב הוא פשוט קטסטרופה. הם לוקחים את מקומות העבודה שלהם, ומנצלים אותם, רבותי. המעסיקים מנצלים את אותם עובדים, כי מה אכפת להם? הם רוצים את מחייתם. גם אם אתה נותן לו 1,000 שקל, זה מספק אותו. רבותי, אנחנו היינו צריכים להקים פה חמ"ל שלם,

כל העובדים הבדואים שעבדו בבתי-המלון בערד פוטרו. פוטרו. אדוני, ברשותך, אני רוצה לומר משהו ערכי. ההתגייסות של מגזרים רבים למען העובדים הזרים והאי-התגייסות של אותם מגזרים למען העובדים הערבים, אזרחי מדינת ישראל, שפוטרו מהעבודה או שמקופחים בעבודה או שמופלים בתנאים שונים, יש בה מידה רבה של צביעות ורצון לומר איזו אמירה יאפית שמאלנית שאין בה פגיעה בקונסנזוס. אני מסכים אתך לחלוטין. אני נכחתי בכמה ישיבות, אל תמחא לי כפיים הרבה כי זה יפגע בי. אני מסכים עם כל מלה שאמרת, כי אני נכחתי בישיבה, יש כאן מוסר כפול. רבותי, יש פה מוסר כפול. כשאני ואחמד טיבי מסכימים, משיח מגיע.

הרי כולנו יום-יום מדברים על זכות השיבה, שאנחנו נגדה, כיוון שזה עלול ליצור מצב מסוים. זה לא זכות שיבה. מה שקורה פה עכשיו

אז בזה אנחנו לא מסוגלים לטפל? מדינה מתוקנת, ריבונו של עולם, לא מסוגלת לטפל בזה?

תודה רבה. חבר הכנסת אורי מקלב, איננו. סגן השר דני אילון ישיב בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אחמד טיבי,

אני רוצה להגיד לכם פה ששניכם, ידידי חבר הכנסת כץ וחבר הכנסת מקלב, מתפרצים פה לדלת פתוחה, וקנין.

לא, סליחה. ציפיתי לראות פה גם את ידידנו אורי. לא מדובר בשגיאה בוטה. לא, חס וחלילה. חבר הכנסת יצחק וקנין, חבר הכנסת יעקב כץ, אני אומר פה שוב, אתם מתפרצים לדלת פתוחה. הממשלה מבינה את גודל הבעיה, זו בעיה אסטרטגית חמורה ביותר, ולצערי, היא עדיין לא פועלת. אבל אני חושב שההצעה שלך, חבר הכנסת כץ, למנות שר בכיר ולתת לו גם את האמצעים שיכין תוכנית-אב זה הדבר הנכון. אין דרך פעולה אחרת, אין פה דרך פעולה אחרת. זכיתי גם להיות בוועדה שלך, חבר הכנסת כץ, וגם שם אמרתי: גם העמדה של משרד החוץ היא שצריך פה גדר.

כי הגדר תמנע, אני מסכים שהיא לא תמנע ב-100%, אבל היא בהחלט תסייע. אבל היא כמובן רק מרכיב אחד. צריך לטפל באלה שכבר נמצאים, לראות איך מסייעים ביציאתם,

לפי הכללים, לפי הנורמות הבין-לאומיות, כי כשאנחנו מדברים גם מבחינת המוסר, המוסר היהודי, וגם מבחינת הערכים שלנו כמדינה דמוקרטית, ואפילו מבחינת התדמית שלנו בעולם, אנחנו גאים בזה שאנחנו חלק מהעולם הנאור, מהמדינות שבאמת רואות גם את הפן האנושי האינדיבידואלי, ולא רוצות להקשות ולהוסיף נזק לאנשים.

בוועדה שלך, הזדעזעתי מהנתונים עצמם, וכבר פניתי אל לשכת ראש הממשלה. אני אמשיך לפנות בעניין הזה, ואני מניח שאני גם אכתוב מכתב בימים הקרובים לראש הממשלה עצמו כדי שהנושא הזה יקבל תשובה כמה שיותר מהר. אני הצעתי להקים שדולה לעיר תל-אביב. לא אכפת לי שתעמוד בראשה, אני אהיה, אני מהוד-השרון. שדולה להצלת העיר תל-אביב. אם זה כולל גם את הוד-השרון, אז אני בשדולה.

אני רוצה להודות לכם, חבר הכנסת וקנין, חבר הכנסת כץ, על העלאת הנושא הזה, ואני מקווה שאם העניין הזה יתקדם ולו במעט בעקבות ההצעות לסדר-היום האלה, אני חושב שאנחנו זכינו, כל מדינת ישראל זכתה. אני מציע, אדוני היושב-ראש, להעביר את זה לוועדת, עובדים זרים. אני בוועדה סטטוטורית. לוועדת הפנים.

או אפילו למליאה. מה אתם חושבים?

אז לוועדת הפנים. אוקיי. אנחנו מעדיפים לפנים. סגן השר מציע להעביר את זה לוועדת הפנים. אני מודה לאדוני.

מסכים? מסכים.

ובכן, אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד, הוא בעד ועדה. מי שנגד, הוא בעד הסרה. בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. מה שאמרתי, חבר הכנסת דני בן-סימון, כשלא היית פה, שהתגייסות, תקשיב, חבר הכנסת כץ, כי אני מפנה דברים לחבר הכנסת בן-סימון בנושא הדיון, מגזרים מסוימים, תל-אביבים בעיקר, למען העובדים הזרים שבאים על חשבון עובדים ערבים מישראל במקומות עבודה, כאשר אני לא רואה את ההתגייסות הזאת למען העובדים הערבים, או כשהם מפסידים את מקום העבודה או כשהם מקופחים בנושאים אחרים על רקע של מוצאם, יש בה מוסר כפול וניסיון להיראות יאפי שמאלני, על מנת לא לעשות דבר שיפגע בקונסנזוס.

יאפי שמאלני. שים לב, הוא דיבר על מוסר כפול. אמרתי: מוסר כפול. מוסר כפול. אמרתי:

בעד, 5, אין מתנגדים, אין נמנעים. לכן, הוחלט להעביר את ההצעות לוועדת הפנים. אנחנו עוברים לנושא הבא: החלטת הממשלה לחזק את מעמדה של ועדת-טירקל,

חבר הכנסת נחמן שי, לא נמצא, חבר הכנסת חיים אמסלם, לא נמצא. חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה.

אחר כך נשקול לגבי אמסלם. ישיב יעקב נאמן. לא רואה אותו. חיפשתי אותו ואני לא רואה אותו. חבר הכנסת אלדד, אני הולך לקרוא לשרה לימור לבנת. אדוני היושב-ראש, אני פשוט חיפשתי את השר המשיב. ולא ראית אותו.

אתה עומד נדהם. אם לא היה חצי-גמר הערב, הייתי מפסיק את הישיבה. בבקשה.

בשלב זה שלוש דקות. בשלב זה שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר שאיננו, חברי חברי הכנסת, משום חצי הגמר באמת ראוי לפרוס את כל מרחב ההתלבטויות שיש. אני יודע שקשה לך להזדהות אתי, אדוני היושב-ראש, אבל כיהודי בארץ-ישראל אני לא יודע אם לתמוך באלה שגירשו אותנו מספרד או באלה שהשמידו אותנו באירופה. התלבטות קשה מאוד.

הגיע שר המשפטים, ואנחנו פטורים מבזבוז הזמן עד עכשיו. אפילו נחמן שי הגיע.

אדוני השר, אנחנו מדברים על חיזוק מעמדה של ועדת-טירקל, ודאי עניין מבורך. יש כמה הנחות יסוד שאפשר לקבל בעניין הזה. בעזה שוכנת ישות אויב. אירן, סוריה, גם ארגוני טרור בין-לאומיים מוסלמיים כדוגמת "אל-קאעידה",

מעוניינים בהפיכתה של רצועת-עזה לבסיס שיגור קדמי של טילים נגד ישראל.

הסגר הימי על רצועת-עזה הוא אינטרס חיוני, ביטחוני, של ישראל, וצריך היה לעצור את המשט, כפי שנכון יהיה לנהוג גם במשטים באים. אבל אי-אפשר להתעלם מהעובדה הברורה שהתוצאות של המשט, חוץ מאובדן חיי אדם, שלא היתה כוונתנו ביציאה לדרך, גרמו נזק בין-לאומי קשה למדינת ישראל. לנוכח הנזק ובגלל הנזק מונתה ועדת-טירקל. היא לא היתה מתמנה אם לא היתה סערה כזאת ולא היה נגרם לישראל נזק בין-לאומי הסברתי קשה כל כך. יפה עשתה הממשלה שחיזקה את מעמדה של ועדת-טירקל, כי קודם היא היתה משהו מאוד ערטילאי, ועכשיו זה משהו יותר קרוב לוועדת-וינוגרד כפי שהיתה לאחר מלחמת לבנון השנייה, ולפיכך החיזוק הוא רצוי. אבל אני חושש שהוועדה עדיין לא מצוידת בכלי אחד חשוב, וזה מכשיר להסרת טפלון. אני פגשתי את שר הביטחון של ישראל בכמה תחנות בקריירה שלו, שר בסמ"ך או בשי"ן.

אני חושב שהוא שר בשׂי"ן, שר וגדול בישראל, אבל יש לו גם שכבת מגן שאיננה נמצאת בשימוש חיילים למשל. בהרבה מאוד מקומות הם משתמשים באפודי מגן קרמיים, שהם הרבה יותר מסורבלים ולא תמיד מגינים עליהם מפני ועדות חקירה.

שר הביטחון אהוד ברק תמיד היה במקום שאלה שהיו אשמים היו מתחתיו או מעליו. מעולם לא אינה גורלו להיות בדיוק במקום שהוא אשם, לא בצאלים ולא במקומות אחרים, לא בסולטן-יעקוב, בכל אחת מהתחנות תמיד זה מישהו אחר אחראי או אשם. נדמה לי שגם ועדת-טירקל לא מצוידת בכלים או בנחישות הדרושה להסיר מעטה טפלון, משום שאני, מהמעט שלמדתי מהתקשורת או מוועדות שונות, למדתי כי יחידות הצבא שהגיעו לפעולה הזאת עשו את מלאכתן על-פי ההנחיות שקיבלו,

תוך סיכון חיים, אפילו תוך גילוי איפוק, והשאלה היא מי בכל זאת אחראי לכישלון ההסברתי הקשה, לנזק שנגרם לישראל. אני מקווה שהוועדה תדע להצביע על שר הביטחון כאחראי.

תודה רבה. לאחר חבר הכנסת אלדד יעלה ויבוא חבר הכנסת אחמד טיבי. אבל היות שחבר הכנסת אחמד טיבי מנהל את הישיבה ברגע זה, ואין סגן אחר שיחליף את חבר הכנסת אחמד טיבי, אז חבר הכנסת טיבי מבקש מהיושב-ראש הנוכחי של הישיבה רשות באופן חריג להעלות את הצעתו מעל דוכן היושב-ראש בשל העובדה שאין מי שיחליף אותו ברגע זה, ואני כיושב-ראש הישיבה מאשר לחבר הכנסת טיבי להעלות את ההצעה מכאן. אני מבקש להתייחס אל דברי כרגע כאילו נאמרו מעל, בייחוד שאין לאדוני ניגוד עניינים. יש כאן ניגוד עניינים. עלתה האפשרות להפסיק את הישיבה, אבל אמרתי שהיום הוא יום מיוחד, יש חצי-גמר. בכל זאת, למה לפגוע בסיכוי שאנשים יגיעו הביתה בזמן? אדוני היושב-ראש, שזה אני, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, אתה צריך להקצות לך זמן. אני אקרא את עצמי לסדר. אדוני היושב-ראש, אין ספק שההחלטה שלא להקים ועדת חקירה בין-לאומית היתה לרועץ ופגעה קשה באמינות כל ועדה שהתמנתה, לרבות ועדת-טירקל, שגם כשהיא התמנתה, התקשורת הישראלית עצמה מתחה עליה ביקורת נוקבת עד כדי לעג וקלס גם כנגד החברים, גם כנגד הקונספט של כיסוי האמת והסתרת האמת שעמדה מאחורי מינוי הוועדה הזאת. הדרישה של מזכ"ל האו"ם היתה להקים ועדת חקירה בין-לאומית בשל העובדות, העובדה הברורה שההתקפה של צה"ל והרג תשעה נוסעים בעלי אזרחות טורקית נעשו במים הבין-לאומיים, זה אירוע בעל אלמנטים בין-לאומיים, ולכן היה מן הדין להקים ועדת חקירה בין-לאומית, ולא להוסיף עליה קישוט בדמות שני אישים זרים, שדעתם הלא-אובייקטיבית כבר ידועה ברבים. עדיין המשבר ישראל טורקיה הוא משבר קשה, פוגע קשה בדיפלומטיה הישראלית, ובצדק, אגב, והדרישה הטורקית היא התנצלות וועדת חקירה בין-לאומית, ואם לא, יש מדרג של סנקציות שממשלת טורקיה התחילה בו כנגד ממשלת ישראל. ולכן, נדמה לי שהקהילה הבין-לאומית לא תקבל את מסקנות ועדת-טירקל,

תחוזק על-ידי שחקני רכש או שיינתנו לה יותר סמכויות, וטוב שעה אחת קודם. תודה רבה לחבר הכנסת טיבי, שעמד בזמנים. עכשיו נחזור לדוברים שלא היו. חבר הכנסת חיים אמסלם, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים. ימים אלו מסמלים עבור העם היהודי את חורבנם של בתי-המקדש הראשון והשני. לצערנו, בשנים האחרונות אנו מבכים בימים אלו גם את חורבן היישובים בגוש-קטיף. בעוד ימים מספר ימלאו חמש שנים לביצוע תוכנית ההתנתקות.

ובוודאי רבים אחרים זוכרים, שתוך כדי המאבק טבע חבר הכנסת לשעבר

שבימים ההם היה מיועד לגירוש בעצמו, את המשפט: עומק העקירה כעומק החקירה. לטענת הנדל,

שרצה למצוא חן בעיני מערכת המשפט והתקשורת, שבר שמאלה חזק והתקרב לעמדותיהם. זו ספקולציה שלא נמצאה לה הוכחה מעולם, ואין לי שום כוונה להיכנס אליה כעת.

במשך חמש השנים שחלפו מהעקירה, שחלקים גדולים בעם מודים היום שהיא היתה טעות, ובפרט בדרך שבה היא נעשתה, אתה רוצה להביא גאולה לעולם? זכות היוצרים של יוסי שריד.

והנה מאז, אני רוצה להזכיר לכולנו, עסקו שלוש ועדות חקירה שונות בהתנהלות מדינת ישראל כלפי מה שקרה וקורה באזור עזה. היתה לנו ועדת-מצא, שעסקה בעקורים מגוש-קטיף, ולאחרונה הגישה את מסקנותיה. היא מצאה, למרבה ההפתעה, שטענות העקורים על טיפול גרוע וחוסר היערכות לקליטתם ושיקומם אכן נכונות. אחריה נולדה ועדת-גולדסטון הידועה לשמצה, שחקרה את התנהלות ישראל במבצע "עופרת יצוקה" בעזה, ובנוסף, בימים אלו ממש ועדת-טירקל, שהוקמה לאחרונה על מנת לחקור את אירועי המשט, ומוועדה קטנה, והיא ועדה סטנדרטית ושגרתית,

גדלה ומתחזקת. לצערנו, היד עוד נטויה, כנראה. אין ספק שהנסיגה הביאה את מדינת ישראל למצב אבסורדי. על אף הרצון העז של ישראל להסיר אחריות ולהתנתק מרצועת-עזה, האחריות הכבדה הזאת מוטלת עליה שוב ושוב ובעוצמה גדולה וכואבת יותר.

לקום ולברוח, לעצום עיניים לרגע כמו במשחק ילדים, והפלסטינים או אנחנו כבר לא יהיו פה, לא תהיה פה שום בעיה, שוב התבררה כלא מוצלחת. הגיע הזמן להפנים את הלקחים הברורים העולים משרשרת הטעויות ולעצור את מצעד האיוולת שנמשך כבר שנים.

כבר לא נוכל לזכור ולמנות את שמות הוועדות השונות, וכל עיסוקן של הממשלה וזרועותיה השונות יהיו בעדויות, בוועדות ובחקירות.

אני מודה לחבר הכנסת אמסלם. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני לא יודע אם אני מכוון דברי לחבר הכנסת אחמד טיבי או ליושב-ראש אחמד טיבי, במקרה זה שניהם אחד. יכול להיות שהם חולקים האחד על האחר, שזה עוד יותר מסבך את המצב.

בכל מקרה, אני נדרשתי לסוגיה של ועדת-טירקל, מפני שהיא מאפיינת את טיפולה של הממשלה בעניין המשט. הלוא הממשלה לא יודעת

היא לא ידעה מה היא רוצה. היא לא ידעה מה היא רוצה מהרגע הראשון, והיא שלחה את חיילי הקומנדו, היחידות הטובות ביותר של צה"ל, לעצור את הספינה, והספינה נעצרה, אבל לא היה ברור מלכתחילה מה יקרה אם יצטרכו לפתוח באש ומה יקרה אם יהיו נפגעים,

מה תהיינה ההשלכות של המשט הזה, שהן השלכות קשות ומרחיקות לכת מבחינת מדינת ישראל, מבחינת מעמדה הבין-לאומי. אבל נורא קל לשלוח את צה"ל להיות קבלן למשימות כאלה, ואחר כך, גם זו מסורת בישראל, להשאיר אותו לבד. הכנסת הזאת, אני מקווה, ודאי חברינו, לא ייתנו להשאיר את צה"ל לבד בשדה המערכה הזאת.

כשבא החלק הבא, כשאמרו: עכשיו צריך לבדוק מה היה, אז גם כן לא ידעו מה רוצים.

רוצים לחקור ולבדוק באמת מה היה שם, או רוצים לטשטש ולהניח חול מעל האירועים האלה ולהתפלל שהם יישכחו כך או אחרת,

כבר היתה פגישה בוושינגטון, ולא צריך את זה. אבל אי-אפשר לרמות את כולם כל הזמן, פשוט אי-אפשר, ולכן הממשלה צריכה

עם השאלה הבסיסית: מה היו השגיאות שהיו שם, ואם ניתן בכלל לתקן אותן, הממשלה הזאת, בזמן כהונתה, בדרך פעולתה. אני חושב שהתשובה היא שלילית. הממשלה הזאת לא תוכל לתקן את דרכה, כי זה דפוס פעילות שלה, שהיא לא שלמה עם מה שהיא עושה, היא מחליטה החלטות חלקיות, ובסופו של דבר היא צריכה לתקן את עצמה תוך כדי תנועה. זה בדיוק מה שקרה פה: קודם מינו ועדה, עכשיו התברר שהוועדה הזאת חסרה, חסרה בהרכב שלה, חסרה בסמכויות שלה, וכאן יושב לפנינו שר המשפטים, מן האנשים הנבונים ביותר שאני מכיר,

הוא הצליח להוביל אותה יפה מאוד. אני חושב שאם שר המשפטים היה מציע מלכתחילה לממשלה את הוועדה המורחבת, את הסמכויות המורחבות, היא לא היתה מקבלת את זה, כי היא היתה אומרת: מה פתאום? לא צריך, אנחנו מרחיקים לכת. לכן הציע שר המשפטים ללכת בדרך של אחד ועוד אחד: קודם נמנה ועדה מצומצמת עם סמכויות קלות,

ואני מכבד את דרכו של שר המשפטים, כי הוא כנראה ידע שלא נוכל להתחמק מוועדה בהרכב מלא, כולל נציגים מחו"ל, כולל מנדט מלא, כי אין דרך אחרת להבין מה שקרה שם אלא בהרכב הזה. אז מבחינה זו שר המשפטים עשה את עבודתו נאמנה. יכול להיות שהוא הושיט לממשלה איזה חבל כדי לצאת ממנה. העניין הזה צריך להיבדק, והשגיאות שהממשלה עשתה פה צריכות לעלות על סדר-היום ולהיות נדונות בכנסת. תודה רבה. אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

שלושה חברי כנסת ובתוספת היושב-ראש. זה ממש מזומן, לפי ההלכה היהודית. זה קרוב לממוצע בשעות כאלה. הנושא שהעלו פה חברי הכנסת הנכבדים הוא נושא חשוב, אבל הייתי מציע להמתין לראות מה תהיינה מסקנות והמלצות הוועדה. חז"ל לימדו אותנו: אמור מעט ועשה הרבה. אני חושב שלבוא ולתפור מראש את החליפה ולהחליט מה צריכה להיות או מה תהיינה המסקנות, אם היה פה כישלון או לא היה פה כישלון, זה מוקדם מדי. והראיה, שהופיעו פה ארבעה חברי כנסת נכבדים, כולל היושב-ראש, וכל אחד היתה לו זווית שונה לחלוטין לנושא.

שהנושא הזה הוא, כפי שקוראת לזה הגמרא, דבר שצריך בדיקה. רבותי, הנושא הזה יבוא לבירור. ועדת-טירקל החלה בעבודתה, ואני מקווה שייתנו לה לסיים אותה. כל מה שכתוב בתקשורת זה הכול wishful thinking של האדם שמדבר עם התקשורת. אין כל קשר בין מה שמופיע בתקשורת לוועדה ואיך שהיא פועלת. ולכן אני מציע לחברי הכנסת הנכבדים להמתין ולראות סוף מעשה כי הוא במחשבה תחילה, לתת לוועדה לפעול,

לתת לוועדה לפעול. ייתכן מאוד שצריך להוסיף שני חברים לוועדה. כמי שעסק בניסיון למצוא חברים לוועדה, אני יכול להגיד שזה לא דבר פשוט, כי חלק גדול מאלה שמומחים בנושא הביעו את דעתם בריש גלי לפני שהוועדה קמה. היועץ המשפטי לממשלה, בצדק לדעתי, אמר שמי שהביע את דעתו וכבר פסק מסקנות לא יכול להיות חבר הוועדה. אני מקווה שיונח לוועדה לעבוד בשלווה. אני סומך על הוועדה שתגיע, לאחר דיון מעמיק ויסודי, למה שצריכות להיות המסקנות, והממשלה תצטרך לדון בהן. אני חושב שבזה כדאי לסיים את הדיון ולא לדון בכך עד שהוועדה תסיים את עבודתה. זה לא לטובת העניין שיש דיון פומבי בנושאים שהוועדה צריכה ללמוד, לחקור עדים לגביהם ולהגיע למסקנות על סמך העובדות.

אני מודה לאדוני השר. מה אתה מציע, אדוני? להסיר מסדר-היום? אני מציע להמתין עם הדיון עד שהוועדה תסיים את עבודתה, כי אין טעם כרגע לדון, לא במליאה ולא בוועדה של הכנסת, בנושאי הוועדה. זה נקרא להסיר או להסתפק בדברי השר.

בשלב זה אני מציע לחברי הכנסת הנכבדים, באופן חריג, בשם כולם, אני מודיע שמסתפקים. המציעים מסתפקים, לרבות היושב-ראש. אני מאוד מודה לאדוני.

אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: הוספתו של העונש שנגזר על משליך הנעל בבית-המשפט העליון לחוסר האמון במערכת המשפט,

רגילה, עד עשר דקות. כולה נעל, אתה לא צריך עשר דקות בשביל נעל, אדוני. בשביל שתיים היה טוב. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, שמענו על פסק-הדין שניתן על-ידי השופט שמעון פיינברג נגד פיני כהן, שהשליך את נעלו על נשיאת בית-המשפט העליון, הגברת דורית בייניש. הוא נידון לעונש המרבי שנקבע בחוק: שלוש שנות מאסר, וזאת על כך שפגע בפניה וגרם לה חבלה. השופט שמעון פיינברג נימק את פסיקתו: הנאשם קרא תיגר על המערכת המשפטית כולה. זהו מעשה חסר תקדים בישראל. אדוני השר, אני חושב שהעובדה שכהן פגע דווקא בנשיאת בית-המשפט העליון היא הנקודה שהכריעה את הכף. פיני כהן, אדוני השר, ראוי לעונש, למען ישמעו וייראו. צריך לדעת לכבד את בית-המשפט, את מערכת המשפט בכלל. אנחנו יודעים שלולא מוראה של מלכות איש את אחיו בלעו.

סליחה? איש את רעהו. אמרתי, איש את רעהו חיים בלעו.

לא. סליחה.

לא, יכול להיות. איש את רעהו, זה הציטוט הנכון. אם אמרתי אחיו, טעיתי. אדוני השר, אני שואל:

לא נראה שאין כאן משפט צדק? השופט שמעון פיינברג, לצערי הרב, החמיר, נתן את המקסימום. אני שואל את עצמי אם לא היתה איזו כוונה למצוא חן בעיני נשיאת בית-המשפט העליון. אם היתה פגיעה באיש ציבור אחר מן השורה, האם היה אותו תוקף "זוכה" לאותו עונש? כהן הוא אדם אלים, הוא אדם מר-נפש, ראוי לעונש, ואני מגנה את המעשה שהוא עשה. אבל נשאלת השאלה, אדוני השר, האם לא היתה כאן החמרה יתירה בגלל שמדובר כאן באזרח אלים נגד נשיאת בית-המשפט העליון? אדוני, לא מזמן היה משפט אחר, אומנם לא על אלימות, אלא משפט של תאונת דרכים, והגיעו שם לאיזה עסקת טיעון במקרה של ילד ששוכב מחוסר הכרה. גם שם העונש היה שלוש שנים.

אגב, ברשותך, אדוני, גם בטורקיה, כמה ימים לאחר פסק-הדין הזה של שלוש שנים לפיני כהן, אותו גזר-דין על אותה עבירה לצעיר כורדי שזרק נעל על ארדואן, ראש הממשלה. גם הוא קיבל שלוש שנים. במזרח התיכון על נעל מקבלים שלוש שנים. אתה יודע שגם בעירק היה אותו סיפור וגם שם קיבלו שלוש שנות מאסר. אני, בכל אופן, חושב שהאיש ראוי לעונש, צריך לקבל את העונש, ולו רק למען ישמעו וייראו, אבל אני חושב שלא היתה שום מידתיות, שום הבחנה לגבי אדם שקיבל כזה עונש חמור. אינני מצפה שאדוני השר יבוא ויגיד שנשנה את הפסיקה, כי זה בלתי אפשרי, אבל אני חושב שחייבת להיות אמירה מהבית הזה שכולם שווים בפני החוק, ולא שאדם אחד שווה יותר מהשני. והתחושה שלי, אני אומר את זה בשם הרבה אנשים, בשם הרבה דברים שנאמרו בעניין הזה, שכנראה אף אחד לא מסכים עם הפסיקה הזאת, וזה מעורר הרבה הרבה תמיהות. תודה רבה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום י"ח בתמוז תש"ע, 30 ביוני 2010, ניתן פסק-הדין בעניין על-ידי בית-משפט השלום בירושלים,

שהזכיר חבר הכנסת אזולאי הנכבד, על-ידי כבוד השופט פיינברג, בתיק פלילי 108/10. כבוד השופט פיינברג אכן גזר על הנאשם מאסר של שלוש שנים בפועל, וכן מאסר על-תנאי של שנה, למקרה שהנאשם יעבור עבירה של אלימות פיזית או מילולית במשך שנתיים. לנאשם עומדת זכות ערעור על פסק-הדין במשך 45 יום. מאחר שכך, נראה לי כי אין מקום בשלב זה או כעת להתייחס לגופו של עניין, ואני מבקש להסיר את ההצעה מסדר-היום. תודה, אדוני. הצעה אחרת, חבר הכנסת בן-ארי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חבר הכנסת אזולאי, אתה יכול לשבת. חבר הכנסת אזולאי אמר דברים נכוחים. יש לנו בתורה, אלוהים לא תקלל. הכוונה שלדיין צריך את היחס המיוחד, אבל אנחנו משום מה נתקלנו בפסיקה שהיא לכל הדעות פסיקה שעוברת כל גבול. בשבוע שעבר, במאמר שפרסמתי באחד מאתרי האינטרנט, הבאתי דוגמאות של אנשים שחטפו, דקרו, התעללו וקיבלו חודשים על-תנאי, ועוד דוגמאות למכביר של אלימות קשה, ואנשים קיבלו 12 חודשי מאסר. ואילו כאן, במעשה חמור ביותר, מישהו פה עבר כל גבול כדי לנסות לרצות או לגרום לכך שיחשבו שיש, תודה רבה. מישהו שהוא מורם מעם. אני אומר משפט אחד. ידוע על אדריאנוס, הקיסר אדריאנוס, שהוא מגיע לאיזה מכרה, לא זוכר,

ומתנפל עליו אחד הכורים ורוצה לפגוע בו. ובאים להוריד לו את הראש, לכורה הזה. אז הוא אומר: לשלטון יש כוח המחילה. אני לא אומר שכאן היה צריך להיות כוח המחילה, אבל ההחמרה מעבר לכל פרופורציה לא גורמת לאהדה אל בית-המשפט אלא ליותר ניכור.

לכן אני מבקש להעביר את הנושא לדיון בוועדת החוקה,

תודה רבה. השר הציע להסיר, להסתפק בדבריו. חבר הכנסת אזולאי.

היות שלא נאמר שום דבר על-ידי השר, אין לי במה להסתפק, ואני מבקש להעביר את זה לדיון בוועדה. לדיון בוועדה.

חוק ומשפט.

אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד, הוא בעד העברה לוועדה, מי שנגד, הוא בעד עמדת השר, כלומר להסיר.

בעד, 4, נגד, 1. הוחלט להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים לסעיף הבא, שאילתות לשר המשפטים. אדוני השר, בבקשה. השאלה, מי מחברי הכנסת נמצא פה. מייד אחרי שאתה עולה אנחנו נקרא בפני המצלמות. ראשון חברי הכנסת השואלים דווקא נמצא פה. חבר הכנסת טלב אלסאנע, בקשת חנינה של אסיר בכלא "אשל"; שאילתא מס' 98. בבקשה, אדוני השר יענה. חבר הכנסת טלב אלסאנע שאל את שר המשפטים ביום ד' בסיוון התשס"ט (27 במאי 2009): אסיר המרצה 26 שנים בכלא הגיש בקשה לחנינה, אולם עד היום לא הועברה בקשתו לנשיא

רצוני

ולפיכך הבקשות נדונות כבקשה להקלה נוספת בעונש. לצורך זה על עניינו של האסיר להידון תחילה על-ידי ועדת שחרורים מיוחדת לקציבת מאסרי עולם, ונקבע כי עניינו יידון בפנייה במהלך חודש יולי. עניינו כבר עלה בחודש פברואר 2010, אולם בדקה התשעים הגיעה פנייה בשמו מן הסניגוריה הציבורית לאפשר להם ללמוד את הנושא בטרם יידון בוועדה, ולפיכך הוא לא נדון בוועדה בסופו של דבר. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אני מודה לך על התשובה. שכפי שציינת, כבוד השר, בתשובתך, אכן אותו אסיר טוען שהוא חף מפשע.

העניין שלא באים לדון מחדש בהחלטה ובהרשעה של בית-המשפט, אלא מאחר שהוא ריצה כל כך הרבה שנים, ולנוכח הנסיבות, שהן ידועות לכבוד השר, שעלו פעמים רבות גם בתקשורת לגבי הנסיבות וההרשעה וכל מיני, מדוע לאחר כל כך הרבה זמן לא תהיה החנינה כלי כדי לבחון את האיזון גם בין עשיית צדק, גם בין מידת הרחמים, כאשר מביאים בחשבון את מכלול הנסיבות? לא באים לדרוש זיכוי אלא להשתמש בכלי של החנינה בהקשר של גם כדי למנוע, אחרי שהוא כבר שילם את המחיר, את המשך ריצוי העונש, כאשר גם במקרים דומים של רצח, תודה רבה. אנשים סיימו אחרי 20 שנה, אפילו פחות מזה.

חבר הכנסת אלסאנע הנכבד, הנושא הזה, כפי שאמרתי, יבוא קודם לדיון בוועדה לקציבת מאסרים בחודש זה, ואחרי שהוועדה תדון בקציבה אפשר יהיה לדון בשאלות האחרות. כל עוד הוועדה לא דנה בנושא הזה, אין מקום לדון בחנינות. נקבע מועד כלשהו, כבוד השר? בחודש יולי, אם הוא לא יבקש שוב דחייה או לא יבקשו בשמו דחייה. תודה רבה. השאילתא הבאה, מס' 862, חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת, לפרוטוקול. חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא שאלה את שר המשפטים ביום כ"א באייר התש"ע (5 במאי 2010): תיקון זה מחייב ניהול פרוטוקול מלא של הדיונים ומסירתו לצדדים החל מ-21 בינואר 2010. רצוני לשאול: 1. כיצד נערכו בתי-הדין הרבניים ליישום התיקון? 2. האם התיקון מיושם? 3. אם לא, מדוע? 4. האם הוקצו והועברו לבתי-הדין תקציבים מתאימים ליישום החוק? תשובת שר המשפטים יעקב נאמן:

נקראה, נמסרה לפרוטוקול) 1 4. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אגף התקציבים במשרד האוצר הודיע לבתי-הדין

שופט בישראל מטפל בו-זמנית בכ-1,000 תיקים, על כל המשתמע מכך. מדובר במספר תיקים הכפול מממוצע התיקים שבהם מטפל שופט ממוצע בעולם המערבי. שופט בישראל שומע משפטים בכל יום בלי שיש לו זמן מובנה לכתיבת פסק-דין והחלטות. התנאים הפיזיים המוקצים לשופט בישראל הם ברמה נמוכה מאוד, והתמיכה הניהולית המקצועית שהוא זוכה לה היא בלתי מספקת. חבר הכנסת מיכאלי, למעשה, השירות שניתן כיום על-ידי מערכת בתי-המשפט בישראל הוא פונקציה של המשאבים המוקצים למערכת על-ידי הרשות המבצעת כנגזרת של סדרי עדיפויות הנקבעים על-ידי ממשלת ישראל. במשאבים המוקצים למערכת כיום על-ידי ממשלת ישראל, השירות שמסוגלת המערכת להעניק לציבור במדינת ישראל רחוק מלהניח את הדעת. מערכת בתי-המשפט, חרף העומס הרב המוטל עליה, מצליחה לסיים מדי שנה יותר תיקים מאלה הנפתחים. עם זאת, מערכת בתי-המשפט מתקשה להתמודד עם מטען של כ-400,000 תיקים אשר הלכו ונצברו במערכת במשך השנים, כתוצאה מהיעדר הקצאת משאבים על-ידי ממשלות ישראל לדורותיהן. בעומס הכבד המוטל על השופטים במערכת בתי-המשפט בישראל קשה מאוד להתייעל, וודאי שלא ניתן להתייעל בשיעורים הדרושים לצורך מתן שירות סביר. עומס גורר עומס. בלי שיוקצו למערכת בתי-המשפט המשאבים הדרושים לה, לא ניתן יהיה ליתן לאזרח במדינת ישראל את השירות שהוא זכאי לו. 3. למרות כל הקשיים, משרד המשפטים, בשיתוף עם נשיאת בית-המשפט העליון, עושה כל מאמץ לייעל את עבודת בתי-המשפט והשופטים במשאבים ובכלים הקיימים. המערכת מבצעת פעולות רבות בגזרות שונות, שתכליתן לייעל ולשפר את עבודת המערכת והשופטים. בקצירת האומר אזכיר את המהלכים הבאים: יישום תוכנית לשמיעת דיונים ברציפות, הכשרת שופטים בנושאי התנהלות דיונית ואדמיניסטרציה שיפוטית, קביעת נוהל לצמצום תופעת הדיונים הנדחים, יישום פרויקט מחשוב בתי-המשפט, ריכוז נושאים משפטיים לצורך התמקצעות ושיפור השירות ושינויי חקיקה שהתייחסתי אליהם בשאילתות הקודמות שהוגשו על-ידך. אשמח גם לעדכן בדבר קידום חלק מהסוגיות שהתייחסתי אליהן כמענה על שאילתא בחודש ינואר: צמצום הרכבי בתי-המשפט על-ידי העברת הליכים מהרכבים רחבים לדן יחיד מקודם בימים אלה על ידי ועדת החוקה, חוק ומשפט, בחינת ביטול הליכים מיותרים הגורמים לעומס מערכתי ללא שום הצדקה. לדוגמה, ביטול אפשרות של ערר שני בזכות על מעצר ימים או על החלטת עיכוב ביצוע. גם זה נמצא כרגע בבחינה של ועדת-נאור. תזכיר חוק עבר ועדת שרים ועולה לקריאה ראשונה ביום א' באב תש"ע,

חקיקה המאפשרת ניתוב מספר גדול של תיקים בין בתי-המשפט על מנת לווסת את העומסים בבתי-המשפט. עניין זה נמצא כרגע בדיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. עדיין נמצאים בדיונים, ואני מקווה שהדיון בכך יסתיים בהקדם, הוספת תקני שפיטה למערכת, וכמובן, איוש התקנים הקיימים. כידוע, מיום כניסתי לתפקיד מונו 67 שופטים לבתי-משפט השלום, המחוזי והעליון, כיום כבר מונו 105 שופטים,

הליכים רבים לאפיקים של גישור ובוררות, נמצאת בעיצומם של דיונים, של תזכיר החוק, הפניית הליכים לערכאות שיפוטיות המתמחות בסוגיות מסוימות על מנת לקצר את הדיונים בתיק, לדוגמה בעניינים כלכליים. אתמול עבר בוועדת החוקה החוק להכנה לקריאה שנייה ושלישית, גם בזכות השואל הנכבד. חבר הכנסת מיכאלי, שאלה נוספת.

אני מודה לך באמת על התשובה המפורטת, כי זה באמת מראה את הנכונות שלך בקדנציה הזאת להירתם לפתור את הבעיות האלה, שהמערכת לצערנו סובלת מהן כבר שנים רבות. אי-אפשר לנתק בין הסחף שיש בדעת הקהל באשר לתדמית של מערכת בתי-המשפט לבעיות האלה שהועלו בדוח של השופט גולדברג, שהן חלק מן הבעיות, לצערנו, ואנחנו מחזקים את ידיך, אדוני השר, באמת בהתמודדות עם הרבה רפורמות בתחום של שיפור וניהול. עם זה, אדוני השר, השאלה שלי צריכה להיות ממוקדת באמת באותם דברים שהשופט גולדברג מזכיר, שהוא אומר שהוא אפילו לא מוצא מענה לבעיות שמועלות שם. האם אדוני סובר או חושב איך לנקוט אמצעים כאלה ואחרים נגד אותם שופטים, אפילו שהם מיעוט, בגין אותה סחבת של ניהול תיקים? כי הרי רוב השופטים הם שופטים טובים ועושים כמיטב יכולתם, אבל יש עדיין כנראה שופטים שלפי התלונות שהובאו בפני השופט גולדברג לא מטפלים בתיקים בצורה ראויה. האם המערכת רוצה להתמודד כדי לשפר את המערכת בסנקציות שיטילו על אותם שופטים, וזה יפורסם בציבור? אני מודה לחבר הכנסת הנכבד על השאלה הנוספת. הנושא הוא בדיון עם נשיאת בית-המשפט העליון על מנת לברר אם יש צורך בנקיטת צעדים משמעתיים. חלק מהשופטים קיבלו הערות, ואני רואה כבר תזוזה בנושאים הללו. תמיד עומד לנגד עיני מה שהמשנה אומרת בפרקי אבות: "חרב באה לעולם בשל עינוי הדין", ומייד אחרי זה בא עיוות הדין. כי עינוי דין גורם לעיוות דין, ואנחנו על-פי דברי חכמינו מצווים למנוע את עינוי הדין על מנת שלא להביא לעיוות הדין. תודה לחבר הכנסת הנכבד על השאילתא. באמת אנחנו מנסים כמיטב יכולתנו, בשיתוף פעולה של הנהלת בתי-המשפט, נשיאת בית-המשפט העליון, לשכת עורכי-הדין, להביא לקיצור הליכים. אני אתן דוגמה אחת שעדיין לא בשלה. דעתי היא שיש לאפשר לשופט לדון בערעור כדן יחיד, אלא אם כן הוא חושב שהנושא דורש הרחבת ההרכב לשלושה. כי היום יש תמריץ של נתבעים שהפסידו בתיק להגיש ערעור ולהרוויח עוד כמה שנים, שלא יצטרכו לשלם, וחלק גדול מהתיקים הוא תיקים שלא מעוררים בעיות משפטיות סבוכות, אלא שאלות פשוטות מאוד שגם דן יחיד יכול לדון בהן. מי שלמד ב"דף היומי" את מסכת סנהדרין, שסיימנו אותה לפני כעשרה ימים, יודע שכבר אבותינו הורו לנו, אף שבדרך כלל בית-דין הוא לפחות שלושה, מתי אפשר דן יחיד.

תודה רבה. חבר הכנסת אריה אלדד וסעיד נפאע, אותה שאלה: ועדת בדיקה ממשלתית ביחס לאירוע מעצר שווא, תשובה אחת על שתי שאילתות, 909 ו-944. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת אריה אלדד שאל את שר המשפטים ביום ו' בסיוון התש"ע (19 במאי 2010): ב-6 במאי 2010 פורסמה ב"ידיעות אחרונות" פרשת מעצר שווא של אזרח, התעללות השוטרים, בידוי ראיות ורשלנות הפרקליטות,

לביקורת מצד שופטת בית-המשפט

למיטב ידיעתי, חלק מהשוטרים שהיו מעורבים במקרה קודמו אחר כך בדרגה ובתפקידים, אינני יודע מה קרה לפרקליטים המעורבים. האם למרות הערעור לבית-המשפט העליון, שיכול לקחת שנים, האם יש

משמעתי מקביל כדי לברר תלונות נגד שוטרים ונגד פרקליטים, שיכול להיות שבינתיים יקודמו עוד ועוד ויצליחו לגרום עוד ועוד נזק, עד שיבוא בית-המשפט העליון ויאמר את דברו ייפגעו אזרחים נוספים מבידוי ראיות, מהתעללות, האם אין לך, כאחראי למערכת, חובה לנסות לפחות להתלות קידום, להשעות, לברר בינתיים, כדי שלא ייגרם נזק נוסף? תודה רבה, חבר הכנסת אלדד הנכבד. התשובה היא פשוטה מאוד: כל עוד העניין תלוי ועומד, אני, כשר המשפטים, לא יכול להתייחס למה שנקבע על-ידי השופטת הנכבדה. עם זאת, אם תוגש תלונה למח"ש, מחלקת חקירות שוטרים במשרד המשפטים, התלונה תתברר. חבר הכנסת אמנון כהן, שאילתא 915, לפרוטוקול. חבר הכנסת אמנון כהן שאל את שר המשפטים ביום כ"ז בסיוון התש"ע (9 ביוני 2010): בערוץ השני פורסם כי לפני שש שנים הוריש יהודי צרפתי בצוואתו רבע מיליארד דולר והועיד את הכסף להקמת בית-חולים שיקומי בפריפריה. רצוני לשאול: 1. לאן הופנו כספי הירושה? 2. מדוע לא מומשה צוואת המנוח להקמת בית-חולים בפריפריה? 3. מה ייעשה למימוש הצוואה? תשובת שר המשפטים יעקב נאמן: (לא נקראה,

והוא ממשיך להיות רלוונטי למרות הזמן שחלף. ולכן השרה פה והיא רוצה לענות, למה אתה מפריע? חבר הכנסת טלב אלסאנע שאל את שרת התרבות והספורט ביום ד' בסיוון התשס"ט (27 במאי 2009): רשות העתיקות מבצעת חפירות בבית-הקברות המוסלמי

חבר הכנסת טלב אלסאנע, שאלה נוספת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברי הכנסת, בית-הקברות "מאמן אללה" אני לא מצליחה לשמוע,

בית-הקברות "מאמן אללה" הוא בית-קברות מוסלמי עתיק יומין, שקיים בירושלים משנת 1250. בבית-הקברות יש קברים של אנשים חשובים,

צדיקים וקדושים. בשנות ה-20 של המאה הקודמת הפכה קרקע בית-הקברות לנקודת ציון חשובה במרכז הגיאוגרפי של, אני לא יודעת למה, אני לא מצליחה להבין מה אתה אומר. אני אתייחס לשאלה, גברתי, בהמשך. גם בתוכנית המיתאר של ירושלים, התוכנית המופקדת, הוכרז האתר כאתר בית-קברות. אומנם לאחר מכן הוחלט על הקמת מוזיאון הסובלנות אך ורק על בית-הקברות, דבר שהוא תמוה כשלעצמו, ואכן היה בג"ץ, כפי שציינת, גברתי, בעניין הזה. אבל לאחרונה פרסם עיתון "הארץ" תחקיר מורחב על הקמת מוזיאון הסובלנות, כאשר בכתבה הוא מציין "מוזיאון אי-הסובלנות". לגבי העניין שאת ציינת, הוא העניין של פגיעה בכבודם של המתים ובקדושת המקום, כאשר הדבר הזה נעשה בניגוד להוראות בג"ץ. גם בחירת חלופת הפינוי של הקברים מבית-הקברות בלי לקיים התייעצות כדין עם מנהיגות הקהילה המוסלמית בישראל,

שדרש בג"ץ, הדבר הזה לא רק מהווה הפרה, אלא מדוע הדבר נעשה גם בניגוד ברור ומפורש להחלטת בית-המשפט הגבוה לצדק. תודה רבה.

אם אדוני חושב שיש כאן הפרה של החלטת בג"ץ, הוא מוזמן לפנות לבית-המשפט. תודה, גברתי. חבר הכנסת דוד אזולאי: תמיכות משרדך, שאילתא 756. את רשאית לקרוא את השאלה. חבר הכנסת דוד אזולאי שאל את שרת התרבות והספורט ביום ג' באדר התש"ע (17 בפברואר 2010): במשרדך קיים גוף המאשר תמיכות לעמותות וגופים על-פי קריטריונים.

2. אילו גופים ועמותות זכו להקצבות בשנת 2009? 3. מה הוא הסכום שקיבל כל גוף וכמה אנשים נהנים מפעילות אותו גוף? 4. אילו עמותות ביקשו הקצבות ונפסלו?

התקשיתי לענות על השאלה הזאת, ואני עונה בתשובתי: 1. במשרד התרבות והספורט קיימים מבחני תמיכה שונים בתחומי התרבות והספורט השונים, כגון בתרבות: תיאטרון,

מכוני מחקר, מגרשי ספורט,

הקמת קבוצות וכו'. יש תחומים רבים ונוספים,

תרבות ערבית, ועוד הרבה מאוד דברים. גם בספורט, כמובן, יש שורה ארוכה של תחומים. כל הקריטריונים פורסמו ומתפרסמים ברשומות, ואפשר למצוא אותם גם באתרי האינטרנט של משרד התרבות והספורט ושל משרד המשפטים. אני כמובן לא יכולה לפרט אותם,

בכתב ובוודאי לא מעל הדוכן הזה. 2. המשרד תומך היום ביותר מ-600 גופים בתחום התרבות וביותר מ-50 גופים בתחום הספורט.

רשימת הגופים הנתמכים וגובה התמיכה שנקבעה להם מתפרסמים גם הם באתר האינטרנט של המשרד. אציין כאן שההחלטה אילו גופים נתמכים וגובה התמיכה בכל אחד מהגופים נקבעת על-ידי ועדת התמיכות של המשרד, שחברים בה גם היועצת המשפטית של המשרד, או אחד מהיועצים המשפטיים בלשכה המשפטית, וחשבת המשרד. 3. לפעילות המוסדות הנתמכים על-ידי המשרד נמכרים יותר מ-10 מיליוני כרטיסים בשנה. אירועים רבים פתוחים לקהל גם ללא תשלום, כך שבסך הכולל מיליוני אזרחים נהנים מפעילות תרבות וספורט הנתמכת על-ידי המדינה. 4. יש עשרות רבות, אם לא מאות, של עמותות שבקשותיהן נדחו. לו דובר בתקנה מסוימת,

שהיית שואל לגביה, הייתי יכולה להשיב לך באופן קונקרטי כמה בקשות נדחו. חשוב לציין שמשרד התרבות והספורט מקבל מדי שנה אלפי בקשות תמיכה, ואני לא יודעת לתת תשובה מפורטת לגבי כל התחומים. מבחני התמיכה קובעים תנאי סף לקבלת תמיכה, חלקם טכניים. למשל, יש תנאי שנקבע על-ידי החשב הכללי או האוצר, לא על-ידינו, שפעילות של מוסד שמתקיימת, לא של מוסד, כל פעילות שמתקיימת חייבת להתקיים לפחות שנתיים על מנת שתוכל בכלל להיות כשירה להגיש בקשה לתמיכה. אם היא מתקיימת פחות משנתיים, היא איננה יכולה בכלל להגיש בקשה להיות זכאית לתמיכה. זה תנאי סף וזה תנאי של החשב הכללי באוצר. אבל יש גם תנאי סף אחרים נוספים מכל מיני סוגים, כל דבר על-פי הנושא. אבל יש גם תנאי סף מקצועיים,

רמה אמנותית נאותה וכו'. עמותות שלא עמדו בתנאי הסף, לא יכולות לקבל תמיכה. עד כאן.

חבר הכנסת דוד אזולאי, שאלה נוספת אם אתה רוצה. תודה רבה לשרת התרבות והספורט על התשובה, אבל בכל זאת רציתי לשאול. תיארתי לעצמי שגברתי תפנה אותי לאתר האינטרנט. אני מקווה שזה באמת קיים. השאלה שלי, האם כל הגופים שלא קיבלו מענה או גופים שזכו להקצבה כלשהי, האם גם זה מתפרסם באינטרנט, או האם אנחנו יכולים לקבל את הפירוט הזה אם נפנה לגורם מסוים במשרד? מעניין אותי לדעת מי הם הגופים שנפסלו ומי הם הגופים שזכו לתמיכה וכמה, למרות הקריטריונים, למרות ועדת התמיכות. שוב, אני לא הבנתי. אלה שזכו לתמיכה, והסכומים מופיעים באתר האינטרנט, אני הרי לא יכולה לעמוד כאן ולקרוא רשימה של מאות גופים.

אם גברתי אומרת שזה קיים, אני מקבל. לגבי הגופים שנפסלו, לא עמדו בתנאי הסף ולכן לא זכו לתמיכה, או גופים שפנו וביקשו סכומים גבוהים יותר וקיבלו פחות מזה, וכו' וכו', כל אותן החלטות, אין לי רשימה כזאת שאני יכולה לתת אותה. אבל אני לא יודעת, למען השקיפות, אני חושב שמן הראוי שדבר כזה יהיה במשרדך. אם לא מפורסם, לפחות שיהיה במשרד.

כן, אמרתי. לגבי הנתונים שישנם, הם מפורסמים וקיימים. לגבי בקשה שלך לפרסם גם גופים שלא, אז אני יכולה לבקש ממשרדי להכין אותם. זה מן הסתם ייקח זמן וידרוש עבודה נוספת, אבל אני יכולה לבדוק אם ניתן להכין רשימה כזאת. תודה רבה לכבוד השרה. חברת הכנסת טלב אלסאנע, שאילתא מס' 759: תקציב המגזר הערבי.

רגע, רגע, סליחה. סליחה, אני מתנצלת, אני לא רואה את זה אצלי,

נמתין. אני לא רואה את זה פה. בכל זאת מדובר בשאילתא חשובה. היא חשובה מאוד, ואני לא רואה אותה אצלי. גם בגלל הנושא, גם בגלל המציע. לא, לא, היא שאלה חשובה מאוד. אני יודעת שהיא היתה אצלי. אני יכולה שנייה אחת לרדת? האם אחד העוזרים,

אחד העוזרים לא יכול לעזור לי. זה נמצא על שולחני, לדעתי,

דקה, תישארי כאן. לא, אתה לא תוכל לעזור לי. ברשותך, יש לי שם הרבה ניירות. אף אחד לא יכול לגעת. קרו היום שני תקדימים מבחינת עבודת הכנסת. נשברו שיאים בכל מקרה. אני דיברתי כמציע כאן מכס היושב-ראש, והיושב-ראש עצמו, שזה אני, אישר לחבר הכנסת טיבי בכל זאת

והשרה ירדה מהדוכן וחיפשה את הצעתו של חבר הכנסת טלב אלסאנע. חבל שהיושב-ראש לא קרא לנואם קריאות ביניים. כי הוא עמד בלוח הזמנים. חבר הכנסת טיבי עמד יפה בזמנים. כשאחמד טיבי יושב-ראש הוא מגלה נדיבות. בדיוק. כשאני בשלטון, רוחב לב ונדיבות. אני מודה לאדוני שהבין ושינן את האמירה החשובה הזאת, יש בה אמת. אני מצטערת. האם חבר הכנסת טלב אלסאנע יכול להבין שאין תקציבים למגזר הערבי, גברתי השרה? אני מבין שיש תשובה אלא שיש בעיה טכנית. למה אתה עונה? אני עוזר לך. היא תענה לך עכשיו שהיא תיתן לך תשובה מפורטת לאחר מכן.

זוכרת שיש השאילתא, אני זוכרת גם שיש תשובה. לא יודעת לאן היא נעלמה לי עכשיו. אני מתנצלת, אני אענה כמובן במועד אחר, כי יש תשובה שהוכנה לצורך העניין וכנראה איפשהו נתבלבלה לי בדרך מהמשרד לכאן. אני מתנצלת על זה. תקבל תשובה מסודרת, כמובן.

אין לראות באירוע הזה כאילו אין תקציבים למגזר הערבי, לא לזה היתה הכוונה. לא,

גברתי השרה. הנושא הבא: תוכנית המיתאר של עיריית ירושלים, הצעות לסדר-היום שמספרן 3560, 3572, 3583, 3580 ו-3581.

אני מפנה מכאן קריאה נרגשת לחבר הכנסת אורי מקלב, סגן היושב-ראש, להגיע מייד להחליף אותי. אדוני

חברי חברי הכנסת, אני מחפש איפה החברים שלי, שאר המציעים. נא לדבר. הצעה זאת הועלתה בשבוע שעבר, אבל כאות מחאה על זה ששר הפנים לא בא, ולפי דעתי לא כיבד את הכנסת וחברי הכנסת, כדי להשיב, כאות מחאה אני סירבתי לדבר מעל הדוכן על הנושא. הבנתי היום שכבוד השר מרגי הוא שישיב על ההצעה לסדר-היום. אדוני היושב-ראש, מי לא הזהיר מפני הסכנה בשינוי הסטטוס-קוו בירושלים? ירושלים אינה עיר כמו שאר הערים בעולם. כל תזוזה גורמת למתח, גורמת לשרפה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: הפרח של הערים.) (אומר דברים בשפה הערבית,

תרגומם: הפרח של הערים,

כמו שאמרה פירוז.) תרגום. השפה הערבית היא שפה רשמית.

הפרח של הערים, אתה מסכים, השר מרגי? ודאי, ירושלים. ירושלים גם של מעלה, השמימה, וגם של פה. אז, אדוני היושב-ראש, יש כאלה,

ראש העיר ניר ברקת, שמקדם ומזרז את תוכנית המיתאר של כל ירושלים, מערבה ומזרחה ומרכזה וכולה, נראה שהוא חושב את עצמו נשיא מדינת ירושלים. הכוונה, הוא עושה מה שהוא רוצה בלי להתחשב ברגישות של העיר, במצבה ובסטטוס שלה, הפוליטי, התרבותי והדתי, החשוב לשאר הדתות ולשאר העמים.

תוכנית המיתאר לא רק לא עונה על הצרכים של האוכלוסייה הערבית ההולכת וגדלה, היא גם מגבילה את הבנייה הערבית במרכז העיר, במה שמכונה האגן ההיסטורי, ומנסה לתת לאוכלוסייה הערבית לבנות בצפונה ובדרומה. הבעיה העיקרית היא שהתוכנית הזאת, שהיא מאוחדת לכל העיר, תביא בסוף לסיפוח מזרח-ירושלים לשאר חלקיה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שכל מה שקורה בירושלים, אם בנייה, אם הריסה לערבים, זה ניסיון לשנות את הסטטוס-קוו, ניסיון לייהד את העיר, ובסוף זה ניסיון כאילו לטרפד כל מהלך שלום, משום שכל עת וכל זמן שיש פה דיבורים על השלום קורה משהו בירושלים: או בונים או הורסים. אדוני היושב-ראש, אני חושב שראש העיר, בתוכנית המיתאר, זמן חילופי שלטון על זמנו של היושב-ראש. היושב-ראש נותן לך זמן. מחדש? אדוני היושב-ראש, אני חושב שיש כאלה שכאשר הם רואים שרפה, מכבים אותה, ויש כאלה שמלבים את האש ואת הלהבות. אני חושב שראש העיר, בקידומו ובזירוזו את תוכנית המיתאר, מלבה את האש משום שהעיר ירושלים לעולם לא תהיה מאוחדת, כי מזרח העיר ירושלים הוא שטח כבוש שאמור להיות הבירה של העם הפלסטיני.

תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להשיב על ההצעה לסדר-היום על תוכנית המיתאר לירושלים בשמו של שר הפנים. תוכנית מיתאר ירושלים הועברה לעיון השר לצורך בחינתה, ומשכך הוקמו צוותים מקצועיים במשרד לבחון את התוכנית. במחוז ובעיריית ירושלים אכן בחנו את התוכנית והגישו אותה לעיון השר. הבחינה תהיה בחינה בהיבטים המקצועיים בלבד, על מנת לבדוק שהתוכנית נותנת פתרונות לכלל הנושאים, כגון מגורים, תעשייה, תחבורה וכל מה שאזרחים שרוצים לחיות בעיר מתוקנת צריכים. התוכנית מדברת על שני העשורים הקרובים בירושלים, והשר משיב שבימים הקרובים הצוותים יסכמו את העבודה בנושא, ואז יגישו לו את המלצותיהם, אם לאשר את התוכנית או להגיש תיקונים או המלצות אחרות. השר רואה בברכה כל תוכנית מיתאר שמקודמת ברחבי הארץ וכל שכן בירושלים, דבר מבורך שיוביל לפריחתה של ירושלים, בירתה הנצחית של מדינת ישראל. השר כותב שהוא לא מבין על מה מלינים, בסך הכול תוכנית המיתאר מדברת על כל ירושלים, ואמורה לתת פתרונות לכל אזרחי ותושבי ירושלים הן בתחום התחבורה והן בתחום המגורים, התעשייה, המסחר.

השר מצהיר ואומר שהוא יעשה הכול, בתפקידו הנוכחי ובתפקידיו הבאים, על מנת לפתח את ירושלים, להביא לקידומה, לשגשוגה של העיר ירושלים ולרווחתם של תושבי העיר ירושלים כולם, בלי הבדל של דת,

תודה רבה. תודה רבה לך, אדוני השר.

אנחנו מודים לך על הסיום באווירה אופטימית. מה אתה מציע, אדוני? אני מציע להסתפק.

להסתפק בדברי, אין לך ברירה. אם כך, אנחנו מסתפקים בדברי השר. אנחנו לא נעבור להצעה לסדר-היום הבאה, אלא ההצעה לסדר-היום הבאה תהיה: מצב שירותי הכבאות והצתות ביערות. תשימו לב, חברים.

מזכירת הכנסת, אנחנו גם זכינו שאנחנו מחזירים. אנחנו כבר עברנו, ממש כבר עברנו להצעה הבאה. אני לא ראיתי אף אחד, אבל הגעת, כנראה הגיע ממש בזמן, השגחה עליונה. הצעות לסדר-היום: החלטת שר הפנים לגרש כ-1,000 ילדי מהגרים, מס' 3597, 3618, 3624, 3638, 3650 ו-3659.

כנראה הנושא הוא מאוד חשוב. לדב, כן, הוא גם חנין, הוא לא רק דב.

זה אותו דבר.

פשוט הכנסת עובדת היום בצורה מאוד יעילה.

מסחרר.

האלה, שנמצאים היום במוסדות חינוך ישראליים, שנמצאים יחד עם ילדים ישראלים אחרים בחיי היום-יום, כולם צריכים להישאר בישראל. אין סיבה להבחין בין מי שנמצא חמש שנים בארץ למי שנמצא ארבע שנים ואפילו שלוש שנים בארץ. אבל, אדוני היושב-ראש, אני שומע בדאגה ששר הפנים איננו מתכוון לאמץ גם את אותן המלצות שאני אינני מסתפק בהם. לפי דבריו של שר הפנים, הכוונה היא לגרש את רוב רובם של הילדים של העובדים הזרים שנמצאים בישראל. אני חושב שאם זו אכן התמונה, זו החלטה שגויה, מוטעית וחמורה. היא שגויה ומוטעית מכיוון שהרי הממשלה הקימה ועדה, ועדה מקצועית, שבחנה, דנה, שקלה, ואותה ממשלה, אותו שר פנים שבעצם הוביל, או היה חלק ממהלך מינוי הוועדה, מתנער היום, כך אנחנו שומעים, מהמלצות שלה, והדבר הזה הוא מוטעה ושגוי. אבל הדבר הזה הוא גם חמור, מכיוון שיש כאן איזו התעלמות מנורמה אנושית בסיסית. אנחנו מייבאים לישראל גם היום, אנחנו ממשיכים לייבא לישראל עובדים זרים. אנחנו לעתים מתפלאים שאותם עובדים שאנחנו מייבאים לארץ הם לא רק מכונות קטיף והם לא רק מכונות החתלה למבוגרים ולזקנים שלנו,

יש להם גם יכולת ורצון להתקשר בקשרים ולהוליד ילדים, ואצלנו, ברגע שהם נולדים, הילדים האלה, באופן אוטומטי הם הופכים להיות בלתי חוקיים, כי אסור לעובד זר להוליד ילדים בישראל ולהישאר חוקי. אדוני היושב-ראש, אתה בוודאי יודע שהציווי הרווח ביותר בתורה הוא הציווי של ואהבת את הגר שגר בשעריך. אני אומר בצער ובכאב שכשאני שומע את הנטיות שקיימות היום בממשלת ישראל, כנראה הציווי הזה נשתכח מן הלב, וחבל שכך. אני מנצל את ההזדמנות, ואני שמח שהשר מרגי, שהוא אדם שאני מכיר אותו גם ברגישותו החברתית, עונה לנו פה. אני מאוד אשמח לשמוע עמדה אחרת. אני מאוד אשמח לשמוע עמדה של אמירה ברורה, אנושית ועקרונית: הילדים הישראלים האלה צריכים להישאר אתנו, ואנחנו נעשה הכול כדי לתת להם פתרון ראוי, הולם וקבוע.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. כבוד השר יעקב מרגי, בבקשה, במקום שר הפנים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עמיתי חבר הכנסת דב חנין, תאזור הרבה תעצומות נפש וסבלנות לשמוע את תשובתו של שר הפנים, שהיא באורך של שלוש שורות. אבל אני אנדב לך גם מידע אישי, וגם דעתי: כמה שלפעמים בנושאים כאלה, כמעט השתיקה יפה להם, כי מה שלא תגיד לא תצא טוב. אז בוא ואומר לך את עמדתו של שר הפנים או של משרד הפנים: בימים אלה מקיימת ועדה בין-משרדית דיונים בנושא. הוועדה תציג את המלצותיה בעניין ילדי הזרים לממשלה.

זו העמדה הרשמית של משרד הפנים עד לרגע הזה. אין ספק שהם התכוונו לומר שברגע שהממשלה תקבל את ההמלצות, הממשלה תאמץ את חלקן או את כולן, או בכלל לא, אבל אני מאמין שהם הקימו ועדה על מנת ליישם את המלצותיה. אבל בוא אני אומר לך, עכשיו אנחנו מדברים כאזרחים,

אני לא אומר עמדות,

כמי שמכיר את סוגיית העובדים הזרים, ומי כמוך מכיר אותה, גם מתל-אביב. אבל אני אספר לך, ידידי דב, איך מגיעים לתל-אביב. איך מגיעים, אני אומר לך. הרי העובדים

קיבלה אשרה להביא עובדת זרה. כולנו מכירים את בג"ץ הכבילה, נכון? אתה מכיר אותו, לכאורה דבר מבורך ונאור למדינתנו.

המעסיק היה מראיין את העובד. היום עובדת זרה נחתה בארץ והגיעה למעסיקה שלה, שבגינה היא קיבלה את האשרה, והיא מראיינת את הקשישה הסיעודית: מה אני הולכת לעשות פה?

זה לא מרכז העיר, לא יהיה לי איך לצאת, אני לא מוכנה לעבוד. היא כבר בארץ, היא לא מוכנה לעבוד במושב. היא גם לא תהיה מוכנה לטפל בסיעודי קשה. היא גם מקבלת הדרכה מחברותיה. בתוך 24 שעות, 48 שעות, אותה עובדת מסרבת לעבוד אצל אותו קשיש או קשישה ונוסעת לחברותיה. היא מתחייבת שבתוך כך וכך ימים היא צריכה למצוא מעסיק, ולא היא תגורש מהארץ,

אתה חושב שהם מגורשים, ידידי דב?

והן לא מגורשות. זה המצב, בוא אני אומר לך ואני אסביר לך, היום בגלל בג"ץ הכבילה הזה, נוצר מצב שאין ברירה לאותו קשיש שלא מצליח למצוא. בוא אני אספר לך, קשיש היום, לקשיש עזרה כספית, עובדים ישראלים. אני מייחל ליום הזה, שקצבת הסיעוד תעבור לידי הקשיש ולא לידי חברות הסיעוד. יש פיילוט, אדוני. יש פיילוט, שכנראה מוכיח את עצמו. אני מקווה שהמוסד לביטוח לאומי, המדינה אכן תאמץ את זה ותרחיב את זה מפיילוט. אבל בוא אני אספר לך, דב, כך עכשיו אני מדבר עכשיו בשם, לפני שאני הולך לרחם, ואני מחויב לרחם על הגר ולא להונות אותו, כמצוות התורה, אבל בוא נראה: אני לא מחויב לייבא אותו. על זה אנחנו מדברים, אנחנו מחויבים.

אבל לפני שאני הולך להגן על הגר, בוא ננסה להגן על מי שבגינו יש לי גר. אני בעד להגן, אותו קשיש או קשישה שגרים במושב, ואין שם מרכזי בילוי שם ואין קניונים, והעובדת הזרה פנטזה, לפני שהיא הגיעה לפה מאיזה כפר נידח בהודו,

בתאילנד או בפיליפינים, מאחד הכפרים, שהיא הולכת למרכז בילויים גדול ויש לה אפשרות לראות עולם, היא אומרת: סליחה, לא באתי לעבוד במושב, והיא קמה ועוזבת. והחברות שלה השיגו לה עבודה, אם לגלית ואם לא-לגלית. אם היא תמצא לגלית, מה טוב. אם לא, היא תמצא עצמה ישירות בביתם של כמה עשירים, ותשתכר יותר טוב מאשר קצבת הסיעוד, ויש תנאים היום לעובדים זרים. רבותי, יש פה לקונה במדינה, לקונה קשה. תשאלו את פקידי הסיעוד, תשאלו את העובדים הסוציאליים של חברות כוח-האדם. יש לקונות. והם אלופים,

מיומנים ומכירים את החוקים, ואוהבים לנצל את הפרצות בחוק. רגע, אני ניגש כרגע לסוגיה. אני אומר לך, דב, ואתה יודע, אני אנסה להפריד כרגע את הדאגה שלך, ההומניזם כלפי אותם ילדים, ואני אומר לכם, זה לא הוגן שאתם מציגים את הילדים,

ילדי העובדים הזרים,

הילדים הזרים זו חומת מגן אנושית להורים שלהם פה. בואו נהיה כנים עם עצמנו. אבל אנחנו, המדינה, הבאנו אותם. דב, אני לא אומר לך שכרגע צריך לגרש, אני אומר: בוא נשים את האמת על השולחן. האם זה מה שאנחנו רוצים לראות בדרום תל-אביב? זה מה שחשבת, שכך תל-אביב תיראה? כך אנחנו רוצים? כולנו יודעים מה הבעיות החברתיות שמתפתחות סביב כל הנושא הזה, ובתל-אביב אומנם הבעיה בעיצומה, אבל זה מתחיל להתפשט. תוסיף לזה את בעיית מסתנני העבודה, שקוראים לזה פליטים, תוסיפו לזה עוד תופעות אחרות, שאני יכול לומר פה שהן נוצרות בגלל הסוגיה הזאת של העובדים הזרים, שמוגנים,

הגנת-יתר פה במדינה. יש בעיה. אני חושב שהממשלה גוררת רגליים בבחינה של כל הסוגיה הזו, בטיפול בסוגיה הזו. אני חושב שצריך להקים צוות בדיקה, בחינה,

האופן שבו מטפלים היום בסוגיית העובדים הזרים הוא רשלנות פושעת, זו פצצת זמן חברתית שתתפוצץ לנו בפרצוף. זו דעתי. עד כאן. אז אדוני מסכים אתי, שנעצור את הדלת המסתובבת, אבל במי שכבר נמצא נטפל בצורה אנושית. אם לא תתקן את החוקים, לא תוכל לעצור את הדלת המסתובבת.

הממשלה, בג"ץ בחוק הכבילה נתן פתח, לא פרצה, פתח של אולם, ואתה לא תוכל לעצור. זו לא דלת, זה פתח של אולם. מאחר שהוועדה הבין-משרדית מקיימת דיון ואמורה לתת את המלצותיה, אני חושב שיש להסתפק.

יש לנו הצעה אחרת, גם של חבר הכנסת אזולאי.

אפשר להעביר את זה להמשך בירור בוועדת הפנים. נראה מה יציע יושב-ראש ועדת הפנים. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, בוועדת הפנים שבראשותי התקיים דיון על הצעת חוק העובדים הזרים. אני רוצה להגיד לך, אדוני השר, מה שראיתי שם: כל הארגונים באו והגנו בחירוף נפש על העובדים הזרים, ולא היה אף לא אדם אחד, חבר הכנסת דב חנין השתתף בדיון הזה והוא ראה אותם, לא היה מי שידבר עבור הסיעודיים. מה שאדוני השר אמר מעל דוכן הנואמים, ישנם עובדים זרים ששכרם יותר טוב משכרו של מורה במדינת ישראל ושל פקידה במשרד ממשלתי, והם מקבלים את הוויזה ונעלמים לאותו סיעודי, והמסכן הזה לא יכול לקבל אחר במקומם. לכן אני אומר, ידידי חבר הכנסת דב חנין, לפני שאנחנו דואגים לילדים, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. בוא קודם כול נדאג לכך שאותו עובד זר,

מכובדי, אבל קודם כול בוא נדאג שאותו עובד זר, כשהוא מגיע עם ויזה למקום מסוים, שיהיה חייב לעבוד. אם הוא לא עובד, לשלוח אותו הביתה, אין לו מה לחפש פה במדינה. עם זה, אני לא יכול שלא להתאפק ולשאול: איפה כל אותם ארגונים שדואגים לעובדים הזרים ולילדי העובדים הזרים, איפה הייתם כאשר ההורים של ילדי עמנואל נשלחו לבית-הכלא? לא שמענו אתכם.

זה נכון. מה אתה מציע, אדוני? לוועדת הפנים? השר ביקש להסתפק בהודעה.

והמציע? אדוני, אני הייתי שמח אם זה יועבר לוועדה, אם השר מסכים, לוועדת הפנים בראשות חבר הכנסת אזולאי. נמשיך לדון בנושא הזה, זה נושא חשוב. להסתפק. אבל השר לא מסכים, הוא מציע להסתפק בזה, עד הוועדה. השאלה, אם אתה מצטרף, אני לא מסכים, אני עומד על מליאה. ההצבעה היא בעד,

אוקיי, אבל הוא ביקש מליאה. אתה יכול לבקש במקרה הזה גם ועדה.

אני מעדיף שהדיון יהיה בוועדה.

מי שבעד, בעד דיון בוועדה, ומי שנגד זה להורדה,

מה השר מבקש? השר מבקש להוריד. מה השר מבקש? להסיר.

שנקרא, אתה סר למרותו. חבר הכנסת מיכאלי, אתה סר למרותו. אני מבין, השאלה אם הוא שר, לכל הסרים למרותו. ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה.

אנחנו נעבור לנושא הבא בסדר-היום: מצב שירותי הכבאות וההצתות ביערות, הצעות לסדר-היום

ישיב שוב השר יעקב מרגי בשם שר הפנים, ואם לא יבואו עוד, אתה תהיה גם הדובר הראשון וגם הדובר האחרון. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, כתוב שבבית-המקדש היו עשרה נסים. לא כאן המקום וזה לא הזמן לפרט, אבל ידוע על כמה וכמה נסים.

אני אומר, שירותי הכבאות במדינת ישראל, שמתפקדים כפי שהם מתפקדים, מצליחים לכבות שרפות ומצליחים לתת שירות לציבור, רבותי, זהו אחד הנסים הגלויים הקיימים במדינת ישראל. אחרת אין לי הסבר איך שירותי הכבאות פועלים במחצית התקנים בהשוואה למדינות העולם, בכלים מיושנים ובתנאים קשים ביותר. ולמרות הכול, כאשר פורצת שרפה בבית, ביער, אנשי שירותי הכבאות נחלצים ורצים על מנת לבצע את מלאכתם נאמנה. אני רוצה בהזדמנות הזאת, אדוני השר, לנצל את הבמה הזאת ולברך את שירותי הכבאות במדינת ישראל, שעושים מלאכת קודש בתנאים מינימליים ביותר, בתנאים קשים ביותר. אדוני השר, יש משהו לקוי בממשלת ישראל, ואני אומר לך את זה כי אני רואה בך שר צעיר,

דינמי ומבין נושא. אני חושב שיש דברים שכדאי למנף אותם, גם אם הם לא בתחום שלך. דיברנו קודם על הנושא של העובדים הזרים. אני חוזר ואומר, יש היום בעיה קשה. עובד זר בא עם ויזה, מקבל ויזה בזכות x סיעודי, בורח לו, הסיעודי סובל, העובד הזר שבא לפה הולך לטייל בתל-אביב, עובד אצל איזה מיליונר בהרצלייה, ובעצם אתה, אנחנו כמדינה, ידינו כבולות, לא עושים שום דבר. זה אחד הדברים שצריך לתקן לאלתר. אותו דבר, אדוני, בשירותי הכבאות. שירותי הכבאות נמצאים בקריסה. יבוא יום שיהיה צריך להקים פה ועדת חקירה כדי לבדוק מה קורה בשירותי הכבאות. אנחנו מחכים לעוד כמה אסונות?

אדוני השר, קח יוזמה, תעביר את זה לנוגעים בדבר. חייבים להעלות את הנושא הזה על סדר-היום, לשנות את שירותי הכבאות במדינת ישראל. אני יודע שכבר שנים רבות, אדוני היושב-ראש, מדברים על הפיכת שירותי הכבאות במדינת ישראל לשירות ממלכתי.

כמה כתבות, כמה מאמרים, כמה דיונים היו בעניין הזה, אבל בתכל'ס, נכון להיום, שום דבר. יש לי הצעת חוק שירותי הכבאות, שמדברת על הפיכת שירותי הכבאות משירות מקומי לשירות ממלכתי. לצערי הרב, אולי היה השר חיים רמון שר הפנים, העברתי את זה בקריאה טרומית, ולאחר מכן הלכנו לבחירות. אחר כך נדמה לי ששטרית היה שר הפנים, העברנו את זה ואחר כך הלכנו לבחירות. אז כל פעם אני אומר, כשאני רוצה ללכת לבחירות, כנראה זאת הסגולה, להעלות את הנושא על סדר-היום. אני רוצה לגלות לך, אדוני השר, השבוע, נראה לי שאין לך עוד הרבה קדנציות פה בכנסת. טוב, תראה, אני לא יודע כבר להגיד אם זאת ברכה או לא ברכה. זה הסגולה. סגולה לאריכות ימים.

אני מאוד מקווה שאנחנו לא הולכים לבחירות עכשיו, בזמן הקרוב, ואני אגיד לך למה: כי הצעת החוק שלי להפיכת שירותי הכבאות לשירות ממלכתי עומדת לעלות ביום ראשון הקרוב לוועדת שרים. אז אני מקווה שזה יאושר ולא נלך לבחירות, ואם נלך לבחירות, נביא את זה גם בקדנציה הבאה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לך, ואפשר לבקש מהשר הממונה על כך שיעזור לך בוועדת השרים. השר יעקב מרגי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בכל שנה החודשים מאי-יוני הינם החודשים הקשים, שבהם מספר השרפות הוא בשיא, כתוצאה מטמפרטורה גבוהה יחסית, לחות נמוכה יחסית, משטר רוחות וחומר בעירה רב וצמחייה מתייבשת. כך שהתופעה אינה שונה משנים קודמות. גם השנה היו לנו שרפות רבות בכל רחבי הארץ. הבולטות בהן היו השרפות בגמלא ובאזור מושב תירוש שבמטה יהודה. בשרפה בגמלא פעלו צוותי הכיבוי של הגליל העליון ללא תגבורת. תוואי השטח הקשה מאוד את הלחימה באש, ולא היה מקום להפעיל כוחות נוספים. בשרפה בתירוש הופעלו כוחות סיוע רבים ממרכז הארץ, כולל חניכי קורס כבאים בבית-הספר לכבאות. לגבי החומר המעכב בעירה, אכן יש מונופול של יצרן אחד ויבואן אחד. אנו מנסים לאתר יצרנים נוספים, בתקווה שכך נוכל להפחית עלויות. קק"ל היא הגוף המרכז את כל נושא החומר המעכב בעירה. אנו עושים מאמץ ביחד עם קק"ל למצוא תחליפים. בעיית פערי הציוד וכוח-אדם במערך הכבאות ידועה לנו ונמשכת זמן רב. השבוע, אכן אני יכול לאשר את זה, החליטה הממשלה על תוספת תקציב של 100 מיליון שקלים למערך הכבאות, דבר תקדימי שיתרום רבות לשדרוג הנדרש.

אנו פועלים לקידומה של רפורמה בכבאות והקמת רשות ארצית על מנת לשפר באופן מהותי את שירותי הכבאות בישראל. עד כאן תגובת משרד הפנים, ואני אוסיף כדרכי גם מידיעתי ועמדתי.

בישיבת הממשלה האחרונה, אני יכול לומר לך, חברי חבר הכנסת דוד אזולאי, ששר האוצר התבטא ואמר, כנ"ל גם שר הפנים, שהמגמה היא להקים רשות כיבוי ארצית, כמו הדואר, כמו המשטרה, כמו כל גופי הביטחון האחרים שפועלים במדינה.

זו בשורה כשלעצמה, אבל השאלה מתי. 100 המיליון כמובן, אין הקומץ משביע את הארי. זה מתפרס על שנתיים. זה סיפור של 300 מיליון, אדוני.

לכן אין הקומץ משביע את הארי. אין ספק שעד היום, אם שרדנו ללא אסונות עם מערך כיבוי כמו שהוא מתפקד היום כאיגוד ערים לכבאות, כשרשויות חלשות לא מצליחות לתקצב זאת, כשיש מקומות שמנהלי איגוד ערים, יש תחנות שחסרות בתקן. רק בדרום בשבוע האחרון, אני יודע שבדרום, בנגב,

שש תחנות, שלוש תחנות לא פעלו בגלל מצוקה של תקנים וכבאיות, כבאיות ישנות בחלקן. אני חושב שטוב שהנושא על סדר-היום, צריך להעלות את זה על סדר-היום. צריך לקדם. אם יש לך הצעת חוק שעולה ביום ראשון, שהכיוון שלה הוא רשות כיבוי ארצית,

כפי שאמרת, לשירות ממלכתי שלא מוטל על השלטון המקומי, לא תלוי במצבו של השלטון המקומי, אני חושב שזה דבר חשוב. ראשי הרשויות ישמחו להיפטר מהחטוטרת הזאת שיושבת להם על הגב או על הצוואר, כל אחד עם מה שהוא מרגיש. אני חושב שגם שר הפנים,

נעשה הכול, ובוועדת שרים הקרובה נתמוך ונקדם. אני מציע, להסתפק. אתה רוצה להסתפק בזה? בשמחה רבה. אם המציע רוצה להסתפק,

אם אדוני מודיע מעל דוכן הכנסת שהוא יפעל לקידום החקיקה שהגשתי, והיה זה שכרי. בשמחה רבה. אני אעשה הכול כדי שיהיה רוב בוועדת שרים לקדם את החקיקה. אם תתמוך בחוק, זה חשוב מאוד. זו שמחת כולנו. היה כדאי. דיון אחר בוועדה. תודה רבה לך, אדוני השר.

לא מקיימים הצבעה בעקבות הסכמתך. אנחנו נעבור להצעות הבאות לסדר-היום: שר הפנים יוצא נגד הרפורמה בתכנון ובבנייה, מס'

כפי שאדוני יודע, שלוש דקות לרשותך. אם לא יהיה עוד מישהו מהמציעים, אנחנו נעבור מייד לתשובתו של השר מרגי,

בבקשה, אדוני.

מכובדי השר, מילות הקסם ברפורמה של התכנון והבנייה של ראש הממשלה הן שתיים: יעילות ושקיפות. מה עם המרפסת?

אה, כן, אתה צודק. אני חושב שלגבי יעילות ושקיפות, אין אדם בר-דעת שיכול להתנגד ליעדים מהסוג הזה. אבל אפילו מבדיקה שטחית ולא מעמיקה של התוכנית מתבררים הרבה דברים. אני אצביע בצורה מתומצתת על כמה עובדות בנקודה הזאת. דבר ראשון, העברת סמכויות אחרי הסמכה. הדבר הזה כמעט בלתי אפשרי, לאחר שבדקתי והתעמקתי וקראתי הרבה מחקרים ודוחות בסוגיה הזאת. הדבר הזה יכול באמת להביא לכך שוועדות הופכות בתוך פרק זמן קצר מאוד לוועדות משותקות מאוד, דבר שיביא לפי ההצעה הזאת לכך שמשרד הפנים ייכנס בעובי הקורה, יפזר את הוועדה הזאת ויהפוך אותה לוועדה קרואה. לגבינו כאוכלוסייה ערבית, תוכלו לדמיין לעצמכם, כבוד יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, תוכל לדמיין לעצמך מצב שיש לך ועדה קרואה שמנהלת את העיר ולצדה ועדת תכנון ובנייה שהיא גם ועדה קרואה? איך אנחנו יכולים, באמת, דבר כזה בלתי נסבל? דבר שני, אישור תוכניות מיתאר מקומיות אך ורק אם הן תואמות את התוכניות המחוזיות והארציות. מאצילים סמכויות לוועדות המקומיות בנושא אישור תוכניות מיתאר מקומיות, אבל מתנים, מגבילים, את חופש הפעולה של הוועדות המקומיות, והוועדות האלה אינן יכולות לאשר תוכניות מיתאר מקומיות לפי ראות עיניהם של תושבי המקום. לכן, מה התועלת בכל העשייה הזאת? דבר שלישי, צווי הריסה. היום החוק מאפשר שלא להוציא צו הריסה לאחר עבור 60 יום מתום הבנייה הבלתי-חוקית. ההצעה באה ומרחיבה את היריעה הזאת ל-180 יום. נוסף על כך, ההצעה הזאת מוסיפה או מסמיכה את בית-המשפט להוסיף ערבויות,

הוצאות הנובעות מהקפאת צווים שאינם קיימים היום. זה דבר שמפריע מאוד. דבר רביעי, פיצויים. היום, לפי החוק הקיים, יש זכות לכל אזרח שנפגע במסגרת תוכנית מיתאר, הן מקומית, הן מחוזית והן ארצית,

כבוד היושב-ראש, כבוד יושב-ראש ועדת הפנים, הרפורמה הזאת באה כדי להגיד דבר חד-משמעי: יש לאדם, לאזרח, זכות לבקש פיצויים אך ורק כתוצאה מפגיעה הנגרמת על-ידי תוכנית מפורטת מקומית, דהיינו אין לאזרח זכות לבקש פיצויים על פגיעה קשה בקרקעותיו שבבעלותו כתוצאה מתוכניות מיתאר מחוזיות וארציות, דבר שאיננו קיים בחוק הנוכחי. הדבר הזה איננו נסבל, ואין אף אחד בר-דעת שיכול לקבל את זה. הדבר האחרון שאני מסכם בו הוא נושא הרישוי, וזה הבייבי של ראש הממשלה, שנקרא "רפורמת המרפסות". כבוד השר, מכובדי, יושב-ראש הישיבה ויושב-ראש ועדת הפנים, אני אומר לכם במלוא הכנות: לסיכום, ככל שהרפורמה הזאת תיגע באוכלוסייה הערבית, אין הרפורמה הזאת פותרת בעיות, אלא לצערי הרב מסבכת בעיות. לכן, אני רואה בעין חיובית מאוד את ההסתייגויות של שר הפנים לגבי הרפורמה הזאת. אני רואה בעין חיובית את כל ההסתייגויות וההתנגדויות שהגישו הרבה גורמים, הן בסקטור היהודי והן בסקטור הערבי. אני מאוד מקווה שבמסגרת הדיונים שוועדת הפנים, בראשות חבר הכנסת דוד אזולאי, מקיימת בימים אלה, נוכל להגיע לרפורמה שאכן תתקן את כל העיוותים שישנם, ותשים את המרכבה על המסלול הנכון לכיוון של פתרון, ולא סיבוך.

כבוד השר, תקנון הכנסת הוא לא גמיש,

היינו נותנים ליושב-ראש ועדת הפנים לענות בנושא הזה. אבל תקנון הכנסת לא מאפשר לנו, ולכן, אני יודע שיש לך מה להגיד, וגם לפי תנועות הגוף. אני יודע גם מידע מתוך הוועדות, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי המציע, ההצעה לסדר-היום: תכנון ובנייה במגזר הערבי. כפי שדווח לאחרונה לוועדת הפנים של הכנסת, בדיון על תכנון במגזר הערבי, עד סוף 2010 יושלם הליך התכנון, לגבי הצעה לסדר-היום הרגילה.

אנחנו נמצאים בהצעה דחופה: שר הפנים יוצא נגד הרפורמה.

זה אותו נושא.

זה אותו נושא, אבל אין לי בעיה ואני אתייחס לזה. הצעה לסדר-היום נגד הרפורמה בתכנון והבנייה. אדוני השר, אני מקווה שתשיב על שתיהן, כך שלא צריך לעלות עוד פעם.

אבל אתה רוצה להציג את זה, לא? מבחינתי תוכל להשיב על שתיהן.

בזאת חוסכים זמן גם לגביכם.

הוא רוצה שאני אשיב על שתי ההצעות לסדר-היום, כי הבאה גם היא שלו. הוא מוותר על ההצגה של הנושא, כי זה פחות או יותר אותו נושא.

זה אותו נושא, ואחד כרוך בשני, אז אני אשיב על שניהם. ואם תרצה עוד איזו שאלה, אדוני השר, אני גם אתן. נתחיל ונענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. כן, אני מקבל בהסכמה. ההצעה לסדר-היום הראשונה היא: ההתבטאות של שר הפנים נגד הרפורמה בתכנון והבנייה,

כך משיב שר הפנים: הפרסומים בנוגע להתבטאויות שלי בנושא הרפורמה היו מופרזים ומוגזמים. עכשיו אני מדבר בגוף שלישי: מדובר על הערות שהעיר שר הפנים על הרפורמה. על הרפורמה היו הערות שהתקבלו, ואנחנו ממשיכים בתנופה לקידומה של הרפורמה. השר מודיע מעל דוכן הכנסת, שהיו הערות מקצועיות, והציטוטים והחששות היו מוגזמים, וממשיכים בתנופה לקידומה של אותה רפורמה. זה לגבי ההצעה לסדר-היום הראשונה. לגבי ההצעה לסדר-היום השנייה של חבר הכנסת אברהים צרצור, השיח' אברהים צרצור, תודה. תכנון ובנייה במגזר הערבי, להלן תגובת שר הפנים: כפי שדווח לאחרונה לוועדת הפנים של הכנסת בדיון על תכנון במגזר הערבי, עד סוף 2010 יושלם הליך התכנון של 106 תוכניות לכ-94% מהיישובים הלא-יהודיים. קיימים שני סוגי גורמים לעיכוב בתהליך:

סיבות חיצוניות ליישוב, שהעיקרית בהן היא היעדר פתרונות ביוב, שזה עיכובים בעקבות התאגוד, תאגוד המים והביוב, והחוסר בתקצוב. אלה הסיבות החיצוניות ליישוב שמעכבות את הליך התכנון במגזר הערבי,

סיבות נוספות שמציג השר הן סיבות פנים-יישוביות, שבין העיקריות שבהן חילופים תכופים של ראשי רשויות, מנהיגות מקומית הנשענת על מחויבות חמולתית ואי-התגייסות של ראשי היישוב לקידום התוכניות המקומיות ולמניעת בנייה לא חוקית המסכלת את התכנון. משרד הפנים השקיע, סליחה. זו הפרעה בין-סיעתית. משרד הפנים השקיע ומשקיע עשרות מיליוני שקלים במטרה לקדם את תוכניות המיתאר. זו תגובתו של השר. השר עושה הכול ויעשה הכול על מנת לקדם את אותן תוכניות. עכשיו אני מדבר בשם יעקב מרגי, השר לשירותי הדת וחבר הכנסת זו הקדנציה השלישית.

בדיונים על זכויות וחובות במגזר הערבי או על חריגות בנייה במגזר הערבי, שזה חייב להיות במקביל לאישור תוכניות המיתאר. אי-אפשר לדרוש חיים נורמליים כשאין אפשרות להתפתחות, כשאין פתרונות לריבוי הטבעי, לגידול האוכלוסייה. אני חושב שגם בקטע הזה המדינה גוררת רגליים. אני שמח שדווקא אני קורא פה מעל הדוכן שיש תוכניות של תכנון ובנייה בקרוב ל-94% מהיישובים הלא-יהודיים. אני מקווה שהמנהיגות ביישובים תשתף פעולה ביחד כדי להכין תוכניות מיתאר, כדי שהיישובים יוכלו לתת מענה ופתרונות לדורות הבאים וליישובים המתפתחים.

כפי שצוטטו בשם השר, היו חששות שווא. השר הביע פה, באמצעותי, שהוא ימשיך בתנופה לקידומה של אותה רפורמה ולקידומן של תוכניות הבנייה ביישובים הלא-יהודיים. אדוני מסתפק בדברי השר? הנושא ראוי מאוד להיבדק גם לעומק במסגרת ועדת הפנים.

מציע שכבר נעביר גם את ההצעה הרגילה,

הרי אתה לא יכול להציע את זה. השאלה היא, האם השר, עקרונית אין לי בעיה. זאת אומרת, השר מציע לוועדת הפנים. הרי,

כמציע הצעה לסדר-יום,

אנחנו מצביעים פעם אחת על שתי ההצעות לסדר-היום? כן, על שתיהן. אם אנחנו נסכם את הדברים, בנושא: שר הפנים יוצא נגד הרפורמה בתכנון והבנייה, אתה מסתפק בדברי השר, בנושא: מדיניות התכנון והבנייה בסקטור הערבי, יהיה דיון בוועדת הפנים.

אנחנו מצביעים רק על ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אברהים צרצור על מדיניות התכנון והבנייה בסקטור הערבי. מי שבעד, הוא בעד דיון בוועדה,

זה הורדה מסדר-היום. אני שוב מזכיר לחברים: לפי הצעת השר, מי שבעד, הוא בעד דיון בוועדת הפנים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

נתתי לך דיון לוועדה. בעד,

אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא, סליחה, זה לא כתוב טוב, נכון?

הנושא הוא לא מה שכתוב פה, מדיניות התכנון והבנייה בסקטור הערבי, תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. ההצעה לסדר-היום הבאה היא: גירוש חברי הפרלמנט הפלסטיני ממזרח-ירושלים, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. הוא לא נמצא, אז אנחנו נעבור להצעה הבאה לסדר-היום,

איפה ואיפה של המשטרה ביחס למפגינים המבוססת על הטיה פוליטית ומגזרית, של חבר הכנסת אליעזר מנחם מוזס. בבקשה. חבר הכנסת מוזס, בבקשה. לרשותך עשר דקות תמימות. זה חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס או אליעזר מנחם,

אז יש כאן טעות, אני מבין שצריך לשנות את זה. זה הצליח לבלבל גם אותי, אדוני חבר הכנסת מוזס. אם כך, מכיוון שהשר לא נמצא, נעביר את הנושא לשבוע הבא,

הכנסת ועם הנשיאות. אנחנו נעבור להצעה האחרונה שעל סדר-היום: מעורבות האוכלוסייה הערבית בתאונות דרכים בשנת 2009, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, שגם הוא לא נמצא.

אם אין הודעה למזכיר הכנסת, אנחנו מגיעים לסיום סדר-היום. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס'

התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט. תודה. תודה רבה לך, אדוני.

אנחנו מגיעים לסוף סדר-היום, ואני מכריז שתם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים, אם ירצה השם, ביום שני, ראש חודש, א' באב התש"ע, 12 ביולי 2010, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.